דוח מס' 36 של נציב תלונות הציבור לשנת 2009. תודה.

מתחילים בשאילתות הדחופות. חבר הכנסת דוד אזולאי אינו נוכח באולם, והשר נמצא. המשנה לראש הממשלה, סגן ראש הממשלה, נמצא. אנחנו נתחיל,

עם השאילתא לשר לביטחון פנים של חבר הכנסת אורי אריאל. אני מזמין, כמובן, את כבוד השר הנכבד. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת אזולאי נכנס. אתה רוצה שחבר הכנסת אזולאי יהיה הראשון? לא, אני כבר קראתי לך. חבר הכנסת אזולאי ימתין, אדוני. השר בקי בשני העניינים. השר, אין דבר שהוא לא בקי בו כשהוא עולה על דוכן הכנסת. נא לפתוח את הרמקול לחבר הכנסת אריאל. קודם אדוני קורא את השאילתא כפי שהיא, לאחר מכן יוסיף ויכביר כמה שירצה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים, הגיעו אלי כמה תלונות של אזרחים שהותקפו באזור סילואן, האחרונה הגיעה במוצאי יום העצמאות. לדברי הפונים, כוח מג"ב שהיה במקום סירב לעזור. ברצוני לשאול: 1. האם נעצרו המתפרעים? 2. מדוע מג"ב לא התערב? 3. האם יש כבישים בירושלים שאסור ליהודים לנסוע בהם? בבקשה, כבוד השר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת אורי אריאל ביקש לדון באירועי תקיפה של אזרחים באזור הכפר סילואן. מבירור הפרטים עולה כי בחודשים האחרונים קיימת תופעה של יידויי בקבוקי תבערה ואבנים לעבר רכבי מג"ב והמשטרה ולעבר רכבי אבטחה ולעבר תושבי סילואן. מדובר בתופעה מסוכנת ביותר, שגרמה בין היתר לפציעתה של תושבת ירושלים. מחוז ירושלים פועל להפסקת התופעות המסוכנות האלה. יש לציין כי בתי היהודים בכפר סילואן זוכים בחודשים האחרונים למעטפת אבטחה של 24 שעות ביממה. לאור זאת, נכחו גם ביום העצמאות צוותים של שוטרי מג"ב ואבטחו חוגגים ותושבים יהודים בעיר-דוד ובסילואן. 1 2. מבירור הפרטים של האירוע נשוא השאילתא, הרי שבעקבות דיווח על רעולי פנים בוצעה פעילות מבצעית של כוח מג"ב ונעצרו שלושה רעולי פנים שיידו אבנים והועברו למחלקה לתפקידים מיוחדים במגרש- הרוסים. אחד העצורים, שהינו קטין מתחת לגיל האחריות הפלילית, שוחרר לאחר אזהרה. כנגד שני העצורים הנוספים הוגשו לבתי-המשפט כתבי-אישום בעבירות של התפרעות ותקיפת שוטרים ובקשה למעצר עד תום ההליכים, והם עצורים כרגע עד למתן החלטה אחרת. 3. במענה על השאלה האחרונה,

הרי שאין כל מניעה לנוע באופן חופשי ברחבי ישראל, ובכלל זה בעיר העתיקה ובשכונת סילואן בפרט.

במצבים מיוחדים שבהם יש סיכון לחיי אדם, כגון טיפול בחפץ חשוד,

הרי שהמטרה היא לשמור על שלום הציבור. על המשטרה להטיל מגבלות תנועה בצירים, וזאת במטרה להגן על ביטחון המשתמשים בהם. באירוע נשוא השאילתא, הרי שלצורך ביצוע הפעילות המבצעית אכן בוצעו חסימות שמנעו כניסת רכבי יהודים עד לתום הפעילות המבצעית. בבקשה, חבר הכנסת אורי אריאל. תודה לשר על התשובה, שלפי דעתי מלאה ולא מנסה להסתיר משהו, הייתי אומר, כדרכך. הערה ושאלה: ההערה היא שגם בעת פעילות מבצעית, ויש כזאת בירושלים, בגלל אופיה, מורכבותה וכדומה, אני חושב שרק במקרים חריגים מאוד מאוד מאוד אפשר לסגור צירים. יש חופש תנועה לכולם. זה זכויות יסוד, לא צריך להסביר לך את זה. יותר מדי פעמים בעת האחרונה הר-הבית נסגר ליהודים כי כמה ערבים זרקו אבנים. יותר מדי פעמים, לטעמי, צירים אכן נחסמים, לא בגלל פעילות מבצעית שכרגע קורית ולכן יש שם בעיה אלא כי ערבים סוגרים אותם. ואני רק בא לעודד אותך ואת המשטרה לעשות מאמץ נוסף, מעבר למאמצים המיוחדים שאכן נעשים בירושלים, אני מודע לחלקם,

שבבירת ישראל יהיה באמת מצב אחר, יותר טוב מבכל הארץ, לא פחות טוב, אלא יהיה יותר טוב, עם כל הבעייתיות שאני חושב שאני מודע לה. אני רוצה לשאול או לבקש ממך. יש "ריקוד דגלים", שנעשה כל שנה ביום ירושלים, כ"ח באייר, שעומד בפנינו, ולצערי מחוז ירושלים מכביד את עולו בקשר להוראות ולכניסה משערי ירושלים לעיר העתיקה, ולא כך היה נהוג 20 שנה. אני נפגש היום עם ממ"ז ירושלים. כמו תמיד, קודם כול מדברים עם הכוח במקום, עם מפקד הכוח במקום. אשמח מאוד אם לא נצטרך להגיע עד אליך כדי להסדיר את הדברים האלה.

האומנם? חבר הכנסת אורי אריאל, 1. הנושא של סגירת צירים, ציינתי: באמת רק לצרכים מבצעיים. לצערי, או לשמחתי, היו הרבה אירועים בירושלים, כולל החגים וימי "יזכור", ובאמת הצירים האלה נסגרו לטעמי ולהבנתי, ומוצגות בפני כל התוכניות, רק במקרים מיוחדים או עקב התפתחות של אירוע. הנושא של הר-הבית, אני מפקח עליו באופן אישי. הייתי שם בחול-המועד בברכת הכוהנים. למחרת כל אירוע אנחנו דואגים לפתוח את הר-הבית למתפללים. גם כשיש חשש אנחנו פותחים, והמתפללים,

המוסלמים וב. המבקרים היהודים או התיירים שעולים להר-הבית, יכולים לבוא באופן שוטף.

ואני מודע למספרים יפים מאוד של מבקרים שם. אבל הר-הבית, אמרתי יותר מפעם אחת, צריך להוציא אותו בכלל מהוויכוח. יש עליו קונסנזוס וצריך לשמור עליו באמת גם מהשמאל וגם מהימין, ואני מדבר על הקיצונים שביניהם. לגבי "ריקוד דגלים", אני שמעתי את זה אתמול. פנו אלי כבר כמה חברי כנסת. אני יודע שגם אתה מטפל בסוגיה הזאת. היום אתה נפגש עם מפקד המחוז. עדיין לא התגבשה אצלי שום החלטה. אני מעריך שאנחנו נקבל את ההחלטה, נדמה לי שזה ביום ירושלים, ויום ירושלים יהיה בעוד שבועיים, אני מקווה שנקבל את ההחלטה הטובה ביותר והמקצועית ביותר לטובת שלום תושבי ירושלים. אבל עדיין לא התקבלה החלטה. תודה רבה. אדוני ימשיך לעמוד על הדוכן. שרי הממשלה וחברי הכנסת, אני רוצה לברך את נורית רון, המשנה לקצין הכנסת וראש אגף המבקרים בכנסת, אשר פורשת מהכנסת, והיום למעשה הוא יום העבודה האחרון שלה בכנסת. היא נמצאת על הדוכן, היא נמצאת ביציע האורחים. נאזם, אתה לא פורש, אתה רואה? גם היא מתחילה קריירה חדשה, בעזרת השם. לכל אחד יש chapter 2, chapter b וגם chapter c. אנחנו מברכים את נורית רון, וגם מבקשים להודות לה על כל פעילותה למען הכנסת ולמען מדינת ישראל. תמשיכי ותצליחי בדרכך, וברכות למשפחתך, אשר הואילה להשאיל אותך לנו למשך תקופה ארוכה. אנחנו מאחלים לך ומודים לך מקרב לב. תודה רבה. חבר הכנסת אזולאי ישאל את השר לביטחון פנים בנושא: חקירת חשד לשיחוד קציני משטרה. חבר הכנסת אזולאי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להצטרף לברכות לגברת נורית רון, ואני מאחל לך ברכה והצלחה בהמשך הדרך. אדוני השר לביטחון פנים, לאחרונה בוצעו מעצרים וחקירות מכוח רישומיו ועדותו של עד המדינה בפרשת "הולילנד". פורסם כי לטענתו שיחד קצין ביאח"ה, וכן את אביו וחמיו בדרגות, קצינים בדרגת ניצב. אדוני השר, רצוני לשאול: 1. האם נעצרו ונחקרו שלושת הקצינים? 2. אם לא, מדוע?

בבקשה לשבת, ואחרי זה תוכל להוסיף. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת דוד אזולאי שואל על

שלפיהם עד המדינה בפרשת "הולילנד" שיחד קצינים. הנושא הנדון פורסם בכלי התקשורת, אך המשטרה מעולם לא אישרה את נכונותו. משטרת ישראל איננה מתייחסת לשמועות הנוגעות לחקירה המתנהלת בימים אלו.

חבר הכנסת אזולאי, בבקשה. נדמה לי שתשובת השר נכוחה. אני מקבל את תשובת השר. בכל זאת, אני חושב שהראוי היה שהמשטרה תזים את השמועות הללו. אם השמועות נכונות, צריך לזמן את האנשים האלה לחקירה. בסופו של דבר, לצערי הרב, מה שקורה היום הוא ששמה הטוב של המשטרה נפגע כתוצאה מפרסומים אלה, ולא מדובר על קצינים זוטרים, מדובר על שלושה קצינים בדרגת ניצב ששמם הוזכר בפרשה הזאת, ולא שמעתי עד לרגע זה שום גורם במשטרה שמכחיש, אם האנשים האלה אכן נחקרו או לא נחקרו או יובאו בהמשך לחקירה.

אתה רוצה לומר? אתה יכול. יש לך רשות לשאול שאלה נוספת. תאמר מה שאתה רוצה ותשאל את השר: האומנם? אדוני, העיתון בעצמו הזים את זה. העיתון עצמו כתב שהעד שיקר והזים את זה. גם לא מדובר בניצבים. אחרי זה דיברו על סגני-ניצבים, ואחרי זה דיברו על סגני-ניצבים בגמלאות. זה שאמר שיש לו בן, מסתבר שהבן יותר מבוגר מהחתן שלו וכו'. תודה רבה. אדוני, בבקשה. בקצרה, חבר הכנסת דוד אזולאי, אני מבין את יצר הסקרנות, אבל ראה את תשובתי הקודמת. עניתי עליה.

אני אישרתי את זה כדי להראות שאנחנו לא מבקשים מהשר להסתיר איזה דבר. נדמה לי שתשובתו של השר היתה תשובה במקומה.

לא מסתירים ביקורת שיש לנו, וכשתהיה לנו ביקורת, נשמיע אותה בקול רם. פעמים רבות ביקרנו את עבודת המשטרה. בתחבולות תעשה לך חקירה, זה דבר נכון, אבל בתחבולות לא יכולים לבוא ולפגוע באנשים ובשמם. עם זה, נדמה לי שכאשר תוך כדי חקירה אומר אדם דבר כזה או אחר ועדיין החקירה בעיצומה, צודק השר לביטחון פנים. המשטרה בוודאי תצטרך להגיב על נושא זה בבוא העת, אם וכאשר, ולא צריך לנצל איזה אמירות המבקשות להסיח דעת מדבר כזה או אחר.

אני אישרתי, אדוני היושב-ראש, אני חושב שעשיתי את מה שעשיתי כדי להגן על כבודם של, בוודאי ובוודאי. עם זאת,

כי מצד אחד יש להם עד, שלושה ניצבים, מצד אחד יש להם עד שאומר שמישהו לקח שלמונים, ואומר גם, אם זה נכון, שגם קצין. אז אם זה נכון, אז מה עם הקצין? ואם זה לא נכון, מדוע נכון לגבי העניין השני? אני חושב שהשר נהג מנהג ציבורי ראוי, ענה על השאלה, ולא ביקש ממני להסיר אותה. תשובתו היא בהחלט תשובה שאנחנו, כאנשים מבקרים,

יש פעמים שאנחנו מבקרים את המשטרה, וגם השר בא ומביא את הפרטים, כי גם הוא חושב. ראה בעניין מעצר אחד מראשי הערים. השר אמר את אשר אמר בצורה ברורה ביותר. ודאי שלפעמים בחקירה משרבבים שמות, ולפעמים שמות של אנשים שאינם חפים מפשע, צדיקים, כבוד שר הפנים. יש לפעמים,

אני מבקש מאדוני סגן ראש הממשלה ושר הפנים לבוא ולענות על שאילתות דחופות, והראשונה היא בעניין מינוי ראש המועצה התעשייתית רמת-חובב, של חבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת חנין, בבקשה. אדוני השר, הובא לידיעתי כי ביום שלישי, 2 במרס 2010, מינית את סגן ראש עיריית באר-שבע לשעבר לראש המועצה התעשייתית רמת-חובב. רצוני לשאול: 1. האם נכון שהוא מונה ללא מכרז? 2. אם כן, מדוע?

האדון הנכבד מונה, והמינוי נעשה על-פי כל הכללים שהמשרד מחויב להם: ועדה מקצועית בראשות היועץ המשפטי של המשרד שבוחנת את הכשירות, את ההתאמה ואת כל האישורים הנדרשים, ורק לאחר מכן ניתן למנות. יש קבוצה של אנשים שמתמנים במכרזים, יש קבוצה של אנשים שמתמנים בוועדות איתור ויש קבוצה של אנשים שמתמנים במסגרת ועדות נוספות אחרות, כדוגמת ועדת מינויים בשלטון המקומי לוועדות ממונות וקרואות, מתמנים על-פי המלצת הוועדה המקצועית, שראתה אותו כשיר ומתאים, ולאחר מכן הוא מונה. חבר הכנסת חנין,

עכשיו אתה יכול להרחיב. אדוני השר, תודה רבה לך. אדוני השר, אני חייב לומר לך שהתשובה איננה יכולה לספק. השאלה היא מהם הכישורים המקצועיים של מר אוזן, שאני מבין שהוא מונה לתפקיד הזה. האם יש לו ניסיון? האם הוא מכיר מערכות תעשייתיות? האם הוא מכיר את הבקרה על מערכות תעשייתיות? אני רוצה להזכיר שברמת-חובב יש לנו מקבץ אדיר של מפעלים בעלי משמעות סביבתית ובריאותית מרחיקת לכת, בין היתר "מכתשים אגן", "תרכובות ברום" ושורה ארוכה של מפעלים נוספים. ההרכב של המועצה התעשייתית הזאת מאוד בעייתי: שלושה נציגי ממשלה, שלושה נציגים של המפעלים שהמועצה אמורה לפקח עליהם ושלושה נציגים של הרשויות המקומיות. מלכתחילה זה מוסד מאוד בעייתי. אם מי שעומד בראש המוסד הזה לא יהיה אדם מאוד עצמאי, מאוד חזק, עם הרבה ידע מקצועי, יש לנו סכנה גדולה שאותם חתולים שאמורים לשמור על השמנת של עצמם יאכלו אותה. אדוני השר, אני גם רוצה להציע לך לשקול ולקבוע, שבין נציגי המועצות המקומיות, בין שלושת נציגי המועצות המקומיות שנמצאים במועצה התעשייתית אין שום נציג לאוכלוסייה הבדואית שגרה מסביב. אני לא מדבר על המועצה של הכפרים הלא-מוכרים, אני מדבר על מועצת אבו-בסמה, של יישובים מוכרים שנמצאים סמוך לרמת-חובב, ובכל זאת אינם מיוצגים במועצה התעשייתית הזאת. הדברים האלה הם לא תקינים. אי-אפשר לגרום לגוף שיש לו משמעות סביבתית ובריאותית כל כך גדולה על תושבי הסביבה, להיות לא מפוקח על-ידיהם.

האדם שנבחר, נבדקו גם הכישורים של המועמד, ואכן המועמד נמצא כשיר ומתאים, עם הניסיון והידע הדרושים. אני מאחל לו הצלחה בתפקידו. לגבי השאלה השנייה, של הייצוג, הנציגות, אני חושב שנכון לשמוע ולדבר. יש נציגים של כולם שם, בסופו של דבר. ההחלטות מתקבלות בכל מה שקשור לחוק על-פי חוק, ובכל מה שקשור להחלטות

ומקצועיות הן מתקבלות בהתאם. אני פתוח לשמוע כל רעיון והצעה של אנשי מקצוע ושילובם או חילוקי דעות על שילובים כאלה ואחרים. אבל חברי הוועדה ממונים שם על-פי הנוהל ועל-פי חוק, ואני באמת מאחל להם הצלחה בתפקידם. אתה יכול לשאול, השר יכול לענות כפי שהוא רוצה. חבר הכנסת זחאלקה ישאל את כבוד סגן ראש הממשלה ושר הפנים שאילתא דחופה בנושא: צו איסור יציאה מהארץ. נא להקריא קודם, ואחר כך תוכל להרחיב כפי שתרצה. כבוד היושב ראש, כבוד השר, רבותי חברי הכנסת, יושב-ראש ארגון "אתג'אה", ארגון-גג המאגד את רוב העמותות הערביות בארץ, קיבל צו איסור יציאה מהארץ למשך חודשיים בחתימת שר הפנים. רצוני לשאול: 1. מדוע הוצא הצו? 2. האם הצו מבוסס על חשדות מסוימים? 3. האם נשקלה הפגיעה בעמותות ובארגון לפני הוצאת הצו? תודה רבה. נא לשבת. לאחר מכן תוכל להרחיב. 1 3. לאחר כל השיקולים ובהתאם להמלצת גורמי הביטחון, הוצא הצו. חבר הכנסת, הוא אומר שגורמי הביטחון הם שהמליצו והם שביקשו, ולכן הוצא הצו. והכול נבחן והכול נבדק, ולאחר כל השיקולים החלטתי להוציא את הצו. הבנתי, וברור שהיתה המלצה של גורמי ביטחון, אבל האם יש לשר שיקול דעת בעניין הזה? האם הוא הפעיל את שיקול דעתו? חבר הכנסת זחאלקה, אולי לא שמעת, כבוד שר החינוך, מייד נברך את משלחתך,

נא להמתין שנייה. כבוד חבר הכנסת זחאלקה, אתה צריך להבין שהשר בא ואמר שהוא קיבל את כל הנתונים משירותי הביטחון, ועל-פיהם הוא שקל והחליט. הוא לא אמר שאין לו שיקול דעת. יש שיקול דעת, אבל על-פי הנתונים שהגיעו אלי, כבוד סגן ראש הממשלה, ברשות אדוני וברשות חבר הכנסת זחאלקה, אנחנו מארחים כאן, שר החינוך מארח והביא לביקור בכנסת את מועצת שרי החינוך של גרמניה, וכל הפמליה המתלווה. אנחנו מברכים אותם ומקדמים אותם בברכה בהיכל הדמוקרטיה של ישראל. You are most welcome. כבוד השר, מדובר בשלילת זכות של אזרח לתנועה חופשית, שהיא תנועה שהיא חוקתית, זכות חוקתית. האם השר שקל לאפשר הליך של שימוע, שיישמעו דבריו של האזרח? אולי יש לו טענות שישכנעו את השר לא להוציא את הצו. זאת כבר שאלה הרבה יותר טובה. אני חוזר ואומר: על-פי הנתונים שהגיעו לידי ובהתאם להמלצות הדרג המקצועי, במקרה הזה גורמי הביטחון, הצו הוצא, ומבחינתי כל מלה מיותרת. אדוני היושב-ראש, אני פונה אליך כיושב-ראש הכנסת, ואני מבקש שהעניין הזה יתוקן. לא יכול להיות שאדם יוענש ללא כל, כלשהי. אני חושב שהכנסת צריכה לשנות את החוק. חבר הכנסת זחאלקה, השר נמצא כאן כאחראי בפני הכנסת לפעולות משרדו ולא לפעולות משרד הביטחון. עם זה,

זכותך לשאול את השר אם הוא הפעיל את שיקול דעתו. הוא לא חייב לנו כאן פרטים אלא בוועדה, אם הוועדה תידרש לכך, והוא יוכל לדרוש חיסיון והוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה. כאן הוא אמר דברים. עתה, פתוחה בפני כל אחד ואחד מאזרחי מדינת ישראל, אם לא ניתנה לו איזו זכות עמידה וזכות תגובה, לפנות כמובן למערכת המבקרת, שהיא המערכת המשפטית. אתה שאלת שאלה טובה מאוד את השר, אם הוא נותן זכות שימוע לאותם אלה, והוא אמר בצורה ברורה ביותר. אתה רוצה, תעשה חוק. תודה רבה. תודה רבה לשר. אבל בהחלט השאלה היא שאלה שבמערכת הפרלמנטרית, כי הוא מפעיל פה סמכות מינהלית והוא לא מפעיל פה סמכות פרלמנטרית. ודאי, ודאי. אני מודה לשני השרים אשר מיום שני, כאשר אושרו השאילתות, עד היום, באו וענו בפני הכנסת על כל אותן שאלות, שביניהן היו שאלות נוקבות ביותר. רבותי, אנחנו ממשיכים בסדר-היום.

אנחנו מדברים על הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון, קבוצות ריכוז), של חבר הכנסת אמנון כהן. בזמנו חבר הכנסת אמנון כהן נימק, ועברה בינתיים תקופה.

אני נותן לך עוד שתי דקות לבוא ולנמק, על מנת שנדע על מה אנחנו מדברים. במקרה אני התכוננתי והשר יודע, אבל באמת ראוי שחברי הכנסת יצביעו לאחר שהם ידעו על מה מדובר. אז רק תיתן לנו קווי מיתאר, ואם השר ירצה להשיב, כמובן ניתן לו. אם ירצה להצביע, נצביע. כנראה הוא רוצה להשיב. בוודאי. לא, לא, יש תשובה. השר ישיב בכל מקרה. אתה רק תרענן את זיכרוננו על מה מדובר.

אדוני היושב-ראש, נימקתי באמת לפני הפגרה, ואז הם ביקשו שניתן להם עוד שהות ונעניתי לבקשתם של שר האוצר ושר התמ"ת, ואני גם מבקש מהשר עוזי לנדאו, שגם לו נוגע החוק הזה, חוק ההגבלים העסקיים, למעשה זה נוגע כמעט בכל משרדי הממשלה: בעזרת השם, כשיעבור החוק נעשה תיאומים מתאימים עם משרדי ממשלה. המטרה היא באמת להוציא חוק הכי טוב שאפשר בתיאום עם הממשלה, כי אנחנו בקואליציה,

אתה הולך נגד הממשלה?

אני אומר שאנחנו נתאם את ההליכים בהמשך בוועדות. את כל תהליך החקיקה נתאם עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, ומשרדך גם כן נוגע בדבר. אדוני, בכמה משפטים אציין דברים על החוק. דיני ההגבלים העסקיים נועדו להבטיח את התחרות החופשית במשק, ובכך לקדם את האינטרס של ציבור הצרכנים ליהנות ממוצרים ושירותים באיכות טובה יותר ובמחירים סבירים.

ראוי כי חוק ההגבלים העסקיים ייתן מענה לשוק הנשלט על-ידי מספר מצומצם של גופים כלכליים בודדים השולטים בו. בדרך כלל אחד מהם הוא שמכתיב את קצב עליית המחירים בשוק, וכל האחרים מתיישרים על-פיו, וזאת גם אם אין ביניהם הסכם מפורש לעשות כן. עיקרי התיקון המוצע נועדו להתמודד עם כשל תחרות מרכזי הרווח בענפי המשק שבהם קיים צירוף של מיעוט מתחרים וחסמי כניסה גבוהים. התיקון נועד להעמיד מערכת חדשה של כלים להתמודדות אפקטיבית עם בעיות תחרות מסוג זה. אדוני היושב-ראש, כפי שציינתי, זו קריאה טרומית. בהכנה לקריאה ראשונה אנחנו נתאם עם משרדי הממשלה את כל תהליך החקיקה. אני מבקש את תמיכת הבית בהצעת החוק.

תודה רבה. ישיב, כמובן, כבוד שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, חברנו וידידנו חבר הכנסת והשר בנימין בן-אליעזר, הלוא הוא פואד. מייד אחרי תשובת השר אאפשר לחבר הכנסת אמנון כהן, אם תהיה התנגדות, לומר עוד מלים. אנחנו מצביעים.

יושב-ראש הכנסת, חברי חברי הכנסת, התיקון המוצע על-ידי חבר הכנסת המכובד כהן הוא תיקון שישפיע, על-פי דעתנו, על דרכי העבודה של משרדי הממשלה זה מול זה, ובמיוחד על עבודתה של רשות ההגבלים העסקיים מול עבודת המשרדים השונים. לדברי הגורמים המקצועיים שעליהם יחול התיקון, משמע הרשות להגבלים עסקיים, מדובר בתיקון מהותי לעבודת הממשלה, ולכן ראוי שייעשה בהסכמת הממשלה ובתיאום עמה. קיים תזכיר חוק ממשלתי בנושא השונה בכמה עניינים מהותיים מהצעת החוק הנוכחית. בימים אלו מתקיימים דיונים

של רשות ההגבלים העסקיים מול משרדי הממשלה השונים, כגון משרד התקשורת, משרד התשתיות, משרד התחבורה, בנק ישראל, רשות ניירות ערך, במטרה לגבש נוסח מוסכם. הממשלה רואה חשיבות רבה בתיקון חוק ההגבלים העסקיים בעניין קבוצות ריכוז, אך על התיקון להיעשות בצורה מחושבת ומתואמת ולא בדרך

רבותי חברי הכנסת, נא לשבת, ומי שרוצה לשוחח, ישוחח בחוץ. ולא בדרך של הצעת חוק פרטית שאיננה מקובלת על הממשלה. לסיכום אומר, שלאור חוות דעת הגורמים המקצועיים, עמדת הממשלה היא כי בשלב זה יש להתנגד להצעת החוק ולהמתין לגיבושה של הצעת חוק ממשלתית בנושא, שמצויה בליבת עבודת הממשלה. אני מודה שהבנתי מהנהלת הקואליציה שהיא התירה

חבר הכנסת אמנון כהן, הממשלה מתנגדת. השר הודיע שהצבעת הקואליציה היא הצבעה על-פי שיקול דעת כל חבר כנסת. יש חופש הצבעה. האם אדוני רוצה לענות כי יש התנגדות של הממשלה?

ובכן, נא לשבת, רבותי. נא לשבת. נא לשבת. נא לשבת, רבותי. האם אדוני שר המשפטים מבין את העניין? הממשלה מתנגדת, הקואליציה מתירה חופש הצבעה. עומדת לך הזכות כיושב-ראש ועדת השרים לענייני חקיקה להתגבר על הפער בין ההתנגדות של הממשלה והסכמת הממשלה שחברים בקואליציה יצביעו בכל זאת בעד החוק. אני מעביר את החוק להצבעה. הנושא: הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון, קבוצות ריכוז), התשס"ט 2009, הצעתו של חבר הכנסת אמנון כהן,

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר את הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון,

התשס"ט 2009, לדיון מוקדם בוועדת הכלכלה נתקבלה. 39 בעד, שניים מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותעבור לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה הראשונה. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת חוק של חבר הכנסת כרמל שאמה. רגע, זו הנמקה מהמקום, הנמקה מהמקום, כך כתוב לי. אתה תעלה לדוכן אחרי זה,

כי יש מי שמתנגד. להצעת החוק הזאת, שהיא בהנמקה מהמקום, כנראה יש הסכמת ממשלה, ולכן קמה הזכות, וחבר הכנסת חיים אורון ביקש להתנגד אם אכן הממשלה תסכים. חבר הכנסת כרמל שאמה, סגן יושב-ראש הכנסת,

נא לנמק מהמקום. אדוני היושב-ראש,

מדובר בהצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון, בחירות למוסדות הלשכה), התש"ע 2009. אדוני היושב-ראש, הצעת חוק זו נועדה לתקן עיוות היסטורי הקיים בייצוגם של המחוזות במוסדות הלשכה, שאינו תואם את גודלם היחסי, שכן החוק בדבר נציגי המחוזות חוקק לפני למעלה מ-48 שנים ואינו תואם את המצב כיום, כמפורט בזאת: המועצה הארצית מונה 48 חברים, ומתוכם כל מחוז מיוצג על-ידי שלושה נציגים בלבד, בעוד הוועד המרכזי מונה 17 חברים, ומתוכם כל מחוז מיוצג על-ידי נציג אחד בלבד. מספר הנציגים במוסדות אלה נקבע באופן שרירותי וללא קשר לגודלו של המחוז. מספר עורכי-הדין הפעילים בישראל,

נכון לחודש מאי 2009, הוא 41,072 חברים. נכון למועד הגשת הצעה זו לתיקון החוק, מספר עורכי-הדין במחוז תל-אביב והמרכז מהווה כשני-שלישים מכלל עורכי-הדין, כשמספר החברים הפעילים בכל מחוז הוא: מחוז הצפון עומד על 1,800 חברים,

כ-2,000 חברים,

פחות מ-5,000 חברים,

קצת מעל 5,000 חברים, ומחוז תל-אביב והמרכז, 28,000 חברים. כפי שעולה מנתונים אלה, אדוני היושב-ראש, הפער בין מספרי החברים במחוזות ניכר ומשמעותי. בהתאם לחוק העיקרי, חברי המחוזות מיוצגים במוסדות הלשכה, ביניהם מוסד הוועד המרכזי והמועצה הארצית. להחלטות המתקבלות על-ידי המוסדות, בהתאם לסמכויות הקבועות בחוק, קיימות השלכות רבות על עורכי-הדין החברים במחוזות השונים ועל זכויותיהם בנושאים רבים ומהותיים. בנוסף, אדוני היושב-ראש, מוסדות הלשכה מתווים את המדיניות בסוגיות שונות, לרבות בעניין אופן התנהלותה בעניינים הפנימיים והמשמעתיים וכן בכל הקשור לקביעת עמדותיה ועקרונותיה בתחומים מגוונים, לרבות במישור הציבורי ובענייני קשרי הגומלין שמנהלת הלשכה עם הרשות השופטת, המבצעת והמחוקקת. נכון להיום, ייצוג המחוזות במוסדות המועצה הארצית אינו משקף את מספר החברים במחוזות אלו: חברי המועצה הארצית מונים 48 חברים, 15 חברים מביניהם נבחרים על-ידי המחוזות, שלושה נציגים מכל מחוז, הוועד המרכזי מונה כ-17 חברים, חמישה חברים נבחרים על-ידי המחוזות, חבר אחד מכל מחוז. לאור האמור, אדוני היושב-ראש, מספר נציגי המחוזות בהתאם לנוסח החוק הנוכחי אינו עולה בקנה אחד עם גודלם של המחוזות ומספר החברים הרשומים בהם. כתוצאה מכך, נוצרים עיוות חמור ודיספרופורציה בייצוגם של המחוזות הגדולים במוסדות הלשכה,

מחוז שמספר החברים הרשומים בו הוא 28,305 חברים, תל-אביב, מיוצג באופן זהה, באופן פרדוקסלי, מבחינת מספר נציגיו במוסדות הלשכה, למחוז שמספר חבריו הוא 1,803 חברים, מחוז צפון. ראוי לתת משקל הולם ושוויוני לגודלם של המחוזות במוסדות. תיקון החוק משקף את הגידול במספר עורכי-הדין בישראל וייצוגם הלגיטימי במוסדות הרלוונטיים. חבר הכנסת שאמה, האם אין סכנה שבסופו של דבר תהיה לשכת עורכי-דין רק של מחוז תל-אביב? לפי פרופורציה.

לא פחות, זה המצב. פשוט גונבים את הלשכה. לא פחות חשוב, אדוני היושב-ראש, הוא ייצוג הנשים, חברת הכנסת רגב. כיום במחוז תל-אביב והמרכז יש 13,410 עורכות-דין, המהוות 46% מכלל חברי הלשכה, נתון אשר אינו מקבל ביטוי הולם במוסדות הלשכה, ובכך נמנע מאותן עורכות-דין שוויון הזדמנויות לשיפור מצבן ולקידום הנושאים החשובים להן כנשים וכעורכות-דין. אדוני היושב-ראש, מטרתנו לקבוע ייצוג פרופורציונלי, בדיוק כמו בבחירות לכנסת. אף אחד לא נותן לתושבי הפריפריה זכות עודפת בבחירות לכנסת, בחירות בייצוג דמוקרטי, ייצוג יחסי. את ההחלטות בעד הפריפריה, כמו שאנחנו מקבלים כאן בכנסת, יקבלו גם במוסדות הלשכה, כאשר החברים יהיו מיוצגים באופן פרופורציונלי ואמיתי. כל עיוות אחר פוגע בכולם, לרבות בפריפריה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת שאמה. נתתי לו יותר מדקה, כי פשוט צריך להבין,

חבר הכנסת אורון, אדוני לא ביקש להתנגד? סליחה, סליחה. כבוד שר המשפטים. כבוד שר המשפטים ישיב.

רבותי, באמת כל מי שרוצה לנהל איזה דיון אחר, מוזמן ללכת, אנחנו נצלצל. בבקשה, כבוד השר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, עניינה של הצעת חוק לשכת עורכי-הדין, מה זו הסחיטה הזאת? אדוני היושב-ראש, יש פה סחיטה?

לא, לא.

חבר הכנסת בר-און.

פה?

נפיל לכם חוקים אחרים. זה לא דבר ראוי. לא דבר ראוי, אדוני. יש ועדת אתיקה. יש ועדת אתיקה. חבר הכנסת בר-און. חבר הכנסת בר-און, יש לך תלונה. יש לך תלונה, בבקשה, הדברים האלה הם דברים לא ראויים, שנעשים בכל הקדנציות של הכנסת. אבל לא תן לי ואתן לך. במישור העקרוני אני מסכים אתך.

חבר הכנסת בר-און, אל יעמיד עצמו אדוני כאילו הוא מופתע מאיזו תופעה חדשה. אבל לא מעל המקפצה. לא מהמקפצה. לא מעל המקפצה. כאילו אנחנו פה עשינו, אוקיי, רבותי, נא להירגע. רבותי, יש אדם נוח, לא ותרן, תקיף אבל לא תוקפן כמו שר המשפטים? תנו לו לענות על, זה חוק רציני, חוק לשכת עורכי-הדין. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, עניינה של הצעת החוק לשכת עורכי-הדין (תיקון, בחירות למוסדות הלשכה), התש"ע 2009, המוצעת על-ידי חבר הכנסת כרמל שאמה,

טוב, נא להגביר את הרמקול. הוא ייצוגם של מחוזות לשכת עורכי-הדין במוסדות הכלל-ארציים של הלשכה, קרי המועצה הארצית והוועד המרכזי. ההצעה מבקשת לשנות מן המצב הקיים כיום בהתאם לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א 1961, שלפיו מספר הנציגים הנשלחים ממחוזות הלשכה למועצה הארצית ולוועד המרכזי הוא זהה, ואינו מביא בחשבון כלל את מספר החברים במחוז. תחת זאת מוצע כי מספר הנציגים שישלח כל מחוז למועצה הארצית, ובהמשך לכך לוועד המרכזי, ישתנה בשים לב למספר החברים במחוז, וזאת בלי לגרוע מהייצוג הניתן כיום לכל אחד מהמחוזות בהתאם לסעיפים 9(א)(6) ו-11(ב)(2) לחוק לשכת עורכי-הדין. הממשלה תומכת בהצעת החוק, וזאת בשים לב לפערים הניכרים הקיימים כיום בין מספרי החברים הרשומים במחוזות השונים של הלשכה, ובמיוחד בולט לעניין זה הפער הדרמטי בין מספר החברים הרשומים במחוז תל-אביב והמרכז לבין מספר החברים הרשומים במחוז הצפון או במחוז הדרום. לפיכך מבקשת הממשלה מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק ולהעבירה לדיון בוועדת החוקה,

קודם כול, יש טעות בגיליון שהוצג בפניכם. הוועדה המוסמכת, בלי שאלה בכלל, היא ועדת החוקה,

נדמה לי שכל נושא של לשכת עורכי-הדין שלא יידון בוועדת החוקה, חוק ומשפט אינו דבר ראוי. אני מזמין את חבר הכנסת חיים אורון לבוא ולהתנגד, ובהזדמנות זו אני רוצה לברך קבוצה של עובדי מינהל החינוך של המועצה האזורית מטה-יהודה, הנמצאים באולם, ביציע האורחים המיוחדים והחשובים.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת בר-און, אי-אפשר לצעוק על ממלא-מקום, אני צריך להגן גם על ממלא-מקום יושב-ראש סיעת קדימה. אני יושב-ראש של כולם. חבר הכנסת פלסנר, אתה רוצה שאני אגן עליך?

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אינני עורך-דין, להבדיל משני קודמי וגם היושב-ראש עצמו, אבל אני פלאח. ואדוני שר המשפטים, כשאני מקבל ערימה של מכתבים מארבעה מחוזות בארץ וחתימה של עשרות ראשי ערים בפריפריה שבה אני חי, אז אני שואל את עצמי בכל זאת אם השאלה של ייצוג הולם לתל-אביב היא היום הנושא שהכנסת והממשלה צריכות להכריע בו, בתוך איגוד שהוא בסופו של דבר לא רק איגוד מקצועי, בתוך מאבק פנימי בתוך האיגוד הזה, אם זה המודל. קודם כול, אדוני השר, לגבי העובדות. על-פי העובדות שבידי, בהרכב הנוכחי 63% הם אנשי תל-אביב, בעוד שבארץ הם 66.6%. יש פער נוראי לרעת אנשי תל אביב של פחות מ-3%. מה רוצים לעשות כאן, במודל הזה שאתם מציעים?

ילך ויחמיר, כי הרי ההיגיון של פיזור האוכלוסייה, שהוא עובד למרכז. נואמים נאומים על פיזור האוכלוסייה, נואמים נאומים על חיזוק הפריפריה, אבל יש להניח שמשקלם של עורכי-הדין מהמרכז רק ילך ויעלה. היות שאי-אפשר להכריע במחלוקת הזאת בתוך לשכת עורכי-הדין, ולפי מה שנמסר לי, אדוני השר, אפילו לא דיברו אתם,

כותבים במכתב, אפילו לא דיברו אתם, מכריעים על זה בכנסת. הרי רובנו, אם לא הייתי מקבל את המכתבים לא הייתי יודע במה מדובר. הייתי בא והייתי אומר: בסדר. מה אומרים ראשי המחוזות?

אומרים ראשי המחוזות האחרים? אומרים: ממילא יש הטיה, ממילא השירותים שמקבל מישהו בבאר-שבע פחותים בסדרי-גודל מאלה שמקבל מישהו מתל-אביב, גם ברמת התקציבים וגם ברמת הייצוג. עם כל הכבוד, איזה שאלות משפטיות גורליות מבחינות בין תל-אביב לבאר-שבע או לחיפה?

זה בכלל מקובל שיש מאבקים כוחניים. מישהו במקום מסוים עשה קואליציה עם מישהו, אגב, שכר משרד לובי, הוא עובד בנושאים הללו, מה שבסדר גמור, אני יכול להסביר לך, ? אני אשאל אותך שאלה, תענה. והוא מביא לי פה חוק, והממשלה מסכימה לזה. בסדר, תתכבד הממשלה, תשמע את כולם, תבוא לפה ביוזמתה, אדוני שר המשפטים, ותגיד: אנחנו בחנו את כל הנושא, ואנחנו מציעים שינויים בחוק לשכת עורכי-הדין.

עומדות על הפרק כמה הצעות, לא רק ההצעה הזאת, שקשורות בתקופת ההתמחות. אני לא מתמצא אפילו בכל הפרטים.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מה בדיוק צריך להיות פה? איזה אינטרס יש לנו פה, כמייצגי הציבור כולו, לקבל החלטה שבאה ואומרת באופן מובהק: אנחנו פוגעים בפריפריה? שלא תהיה שום אי-הבנה, רוב חברי המוסדות נבחרים ממונים בתהליכים הפנימיים,

חבר הכנסת אורון, האם אני שמעתי נכון, ואני רוצה שגם שר המשפטים ישמע, שהצעת החוק הזאת הובאה על-ידי לוביסטים, ולשכת עורכי-הדין לא נתנה את דעתה עליה בפני, אף אחד לא התייעץ עם לשכת עורכי-הדין בטרם גיבשה הממשלה את הסכמתה. יש לי מכתב שקיבלתי, לא בדקתי אותו. נאמר לי פה: ללא התייעצות. הרי זה חלק מהוויכוחים הפנימיים בתוך הלשכה. לא, ברור שהלשכה, אם ההצעה תעבור בקריאה טרומית, תוזמן. אבל בכל זאת, לא מביאים לכנסת, כאשר יש חוק לשכת עורכי-הדין, אני מקריא ממכתב שחתומים עליו ראשי הלשכות בפריפריה: "אין לקדם הצעת חוק כזו ללא התייעצות עם מוסדות לשכת עורכי-הדין וללא עבודת מטה מסודרת. החלטת ועדת השרים הפתיעה את הלשכה. ועד מחוז תל-אביב לא פנה למוסדות הלשכה בעניין, וספק אם היה בכלל דיון בהצעת החוק בוועד מחוז תל-אביב עצמו. הלשכה מנהלת מזה כשנתיים עבודת מטה, העוסקת באורח מעמיק בשינוי מבנה הלשכה והוועד המרכזי, והיא לקראת סיומה". יש לי משהו לפני, אדוני היושב-ראש.

חתומים על זה, אני מתאר לעצמי שיושבי-ראש המחוזות הם עורכי-דין, והם מבינים מה המשמעות של מסמך חתום על-ידם שנשלח לחברי הכנסת,

וההנחה שלי היא, שמה שכתוב פה הוא נכון, ואם הוא נכון, אני פונה אל הממשלה או לעצור את ההצבעה, ואם לא, לחברי הכנסת אין פה פוליטיקה, אף אחד מהמפלגה שלי לא דיבר אתי על זה. מה שקיבלתי זה מכתבים מבאר-שבע, מחיפה, מירושלים, שחושבים שהמהלך הזה הוא מאוד מאוד שגוי. תודה רבה. חבר הכנסת בר-און, אני רוצה לשאול אותך, אתה היית חבר במוסדות לשכת עורכי-הדין. שמונה שנים, אני יודע. אולי תסביר לי מה פשר ההתנגדות? בבקשה, אבל מהצד, רק להבהיר. השר יודע ומודע לכל העניינים, ובכל זאת לא משנה את דעתו, אז לכן אני רוצה רק בכמה מלים, לא להתחיל פה נאומים. אדוני היושב-ראש, אני הייתי חבר הוועד המרכזי, שזה הארגון הבכיר של לשכת עורכי-הדין במועצה הארצית, במשך למעלה משמונה שנים. המלחמה בין ועד מחוז תל-אביב בלשכת עורכי-הדין לוועד המרכזי שנותיה שנות דור. מה שהולכים לעשות פה זה ניסיון להשתלטות עוינת של המשרדים הגדולים של עורכי-הדין על לשכת עורכי-הדין, וזה לא רק ענייני כבוד. האם החוק הזה יגרום לכך שלפריפריה לא יהיה ייצוג? חד-משמעית ישלול את הפריפריה. אז שר המשפטים לא יאפשר, ועד מחוז תל-אביב התנגד כשאנחנו הקמנו את ועד מחוז צפון בנפרד מוועד מחוז חיפה, ועד מחוז תל-אביב מתנגד להקמת ועד מחוז מרכז, אף שיש בית-משפט למרכז, ולא רק בתל-אביב. בתל-אביב יש כעשרה משרדי עורכי-דין שיש בהם למעלה מ-100 עורכי-דין שמתגייסים באופן חד-צדדי להצביע, ובסוף הם בוחרים את נציגת לשכת עורכי-הדין בוועדה למינוי שופטים ובכל יתר המקומות.

זאת השתלטות עוינת, גונבים את לשכת עורכי-הדין.

לא להגיד השתלטות עוינת, ניסיון להשתלטות זה מספיק חריף. לא להשמיץ אנשים שאנחנו לא יכולים לשאול את דעתם כאן מעל הבמה. אני מודה לחברי הכנסת חיים אורון ובר-און. אני מודה להם על ההערות שהם העירו. זכות התשובה עומדת לחבר הכנסת שאמה. חבר הכנסת שאמה, אדוני יכול לענות.

אני מוותר.

אדוני שר המשפטים, האם אדוני, לאחר הערות המתנגדים, עומד על דעתו שהממשלה עומדת מאחורי חוק זה? תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, אני מעמיד להצבעה את הצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון, בחירות למוסדות הלשכה), התש"ע 2009. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר

הצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון, בחירות למוסדות הלשכה), התש"ע 2009, לדיון מוקדם בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 35 בעד, תשעה נגד, נמנע אחד. אני קובע שהצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון, בחירות למוסדות הלשכה), התש"ע

עברה בקריאה טרומית ותועבר להכנה לקריאה ראשונה לוועדת החוקה,

אנחנו

בריאות ממלכתי (תיקון, איסור פיצול מרשמים), של חברת הכנסת רחל אדטו וקבוצת חברי הכנסת.

זה על חשבון המכסה של סיעתך. חבר הכנסת פלסנר, היא יכולה לעלות למעלה לדבר?

כן, היא יכולה, אף שיש תמיכה. היא יכולה לדבר עד עשר דקות. עכשיו היא יכולה לדבר גם דקה, היא יכולה לדבר גם תשע

ברגע שייכנס החוק הזה לתוקף אנשים יחסכו את דמי ההשתתפות העצמית שהם לא היו אמורים לשלם. כמובן, הקופות שעד היום קיבלו את ההשתתפות העצמית הזאת כרווח שלהן, ייחסך הדבר מהן, לכן החוק הוא מיטיב לחלוטין עם קהל האזרחים.

לא רק חולים נזקקים לתרופות, גם אנשים בריאים נזקקים מעת לעת לתרופות, לכן החוק הזה ייטיב עם כולם. אני בהחלט חושבת שהחוק הזה הוא חוק חשוב, הוא חוק נכון, ואני מאוד מקווה שבעצם ההצבעה כרגע הוא באמת יבוא לידי ביטוי.

כבוד שר הבריאות יביע את עמדת הממשלה, ואם הוא מסכים ולא יתנגד איש מחברי הכנסת נעבור להצבעה. נא לצלצל. שר הבריאות יעקב ליצמן, בבקשה, אדוני. אתה שר הבריאות, ואתה קורא לעצמך סגן שר, אבל אתה השר הממונה על הבריאות. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבר ב-29 ביוני 2009 הוציא משרד הבריאות הנחיה למנכ"לי קופות-החולים, ואני מצטט: "בעת הנפקת מרשם יש לספק למבוטח את התכשיר באריזה הרשומה הקרובה ביותר בגודלה למנת התכשיר המופיעה במרשם, ובאופן שימנע חיוב יתר של המבוטח בהשתתפות עצמית. אין להתיר פיצול הכמות למספר אריזות באופן שייקר את ההשתתפות העצמית או צורת אספקה אחרת שאינה מתחייבת מגודלי האריזה הרשומים והזמינים בשוק, כשהתוצאה היא גביית השתתפות עצמית גבוהה יותר. מידע אודות אריזות רשומות ניתן לקבל באגף הרוקחות במשרד או בעיון במאגר התרופות באינטרנט באתר משרד הבריאות, קופה שנתקלת בקשיי אספקה של יצרני התכשירים מתבקשת להעלות את הבעיה" למשרד הבריאות. חתום על זה ד"ר יואל ליפשיץ, סמנכ"ל לפיקוח על קופות-החולים במשרד הבריאות. בעצם זה כבר נכנס לשגרה לפני שלושת-רבעי שנה.

אני חושב שההצעה הזאת תביא להשתדלות גדולה יותר למניעת מצבים שהחולים משלמים יותר. לכן משרד הבריאות תומך בהצעה ומברך עליה.

תודה רבה לשר.

משרד הבריאות תומך בהצעה, ולכן אנחנו עוברים להצבעה. רבותי חברי הכנסת, נא לשבת. כבוד השרים והשרות. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, איסור פיצול מרשמים), התש"ע 2010. אני מצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון,

התש"ע 2010, לדיון מוקדם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. 59 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה, למה היא היתה צריכה להיות מותנית? עברה בקריאה טרומית והיא תעבור לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות על מנת להכינה לקריאה ראשונה, יושב-ראש הוועדה.

אנחנו ממשיכים בסדר-היום ועוברים להצעת חוק נכי

נכי המלחמה בנאצים (תיקון, חישוב הכנסה נוספת של נכה) היא הצעת חוק חשובה הן מבחינה עקרונית והן מבחינה מוסרית. בעוד כמה ימים אנו נציין 65 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית. זהו ניצחון של האנושות על האידיאולוגיה הבלתי-אנושית והאכזרית ביותר שנוצרה אי-פעם במהלך ההיסטוריה, ניצחון של החיים על המוות. למדינת ישראל ולעם היהודי כולו ניצחון זה חשוב יותר מאשר לכל מדינה אחרת ולכל עם אחר. ללא ניצחון על גרמניה הנאצית, העם היהודי היה מושמד בשואה, חס וחלילה, ובוודאי גם מדינת ישראל לא היתה קמה. עדיין חיים בינינו הגיבורים שנלחמו בנאצים כחיילים וכקצינים בצבאות של בנות-הברית, בשורות הפרטיזנים ובשורות הבריגדה היהודית. אלה מהם שחיו לאחר המלחמה במדינות דמוקרטיות, ארצות-הברית, מדינות מערב-אירופה וגם מדינת ישראל, הספיקו לצבור זכויות פנסיה במהלך שנות עבודה רבות ומקבלים היום פנסיות צבורות. לעומתם, ותיקי מלחמת העולם השנייה ונכי המלחמה שחיו בברית-המועצות ובמדינות אירופה הסוציאליסטיות לשעבר יצאו מארצות המוצא שלהם ללא רכוש, זכויותיהם הפנסיוניות נשללו מהם והם גם עלו לישראל בגיל מבוגר מאוד. לאחר עלייתם הם התחילו לקבל קצבת זיקנה והבטחת הכנסה, קצבה זעומה שבמקרה הטוב הספיקה בקושי לכיסוי הוצאות המחיה הצנועות ביותר, אוכל, ביגוד ודיור. הבעיה הקשה ביותר עבורם היתה בעיית הדיור. הם נאלצים לשלם סכומים גבוהים כדי לשכור דירות שלעתים קרובות אינן ראויות למגורי אדם. בין השנים 1996 ו-2003 הצליחו שרים מטעם מפלגת ישראל בעלייה, נתן שרנסקי ויולי אדלשטיין, לבנות הוסטלים ומקבצי דיור שנתנו פתרון דיור לחלק מוותיקי מלחמת העולם השנייה ונכי המלחמה, אך לאחר הבחירות ב-2003 הופסקו כל התוכניות לבניית הדיור הציבורי. זה לא נכון גם כלפי תושבי מדינת ישראל כולה, לא רק כלפי העולים. ב-15 השנים האחרונות הצליחו חברי כנסת ושרים דוברי רוסית, יחד עם חברי כנסת אחרים, להעביר שורת חוקים שמטרתם להיטיב עם אוכלוסייה זו ולהקל ולו במעט על חייהם בשנותיהם האחרונות. החשוב ביותר מביניהם הוא חוק הווטרנים. כדי להעביר חוקים אלה נדרשנו לנהל מאבק קשה כי, לצערי הרב, לא כולם בישראל מודעים לעובדה שיש לנו חוב גדול לאנשים האלה. לא כולם מכירים בתרומתם הענקית להצלת העם היהודי מהשמדה ולהקמת מדינת ישראל. לא כולם מוקירים את התרומה הזאת. לפני פחות מעשר שנים ניסה חבר הכנסת סילבן שלום, שהיה אז שר האוצר בממשלת שרון הראשונה, להכריח את נכי המלחמה בנאצים להחזיר חלק מהסכומים שהם מקבלים מסיבה של מניעת כפל קצבאות. הכפל היה שהם היו גם נכי המלחמה בנאצים וגם ניצולי השואה. מספר האנשים האלה היה 200. רק לאחר התנגדות נמרצת מצד חברי כנסת ושרים של ישראל בעלייה והתערבותו האישית של ראש הממשלה דאז מר אריאל שרון, בוטלה החלטה אכזרית ולא מוסרית זאת. היחס המזלזל כלפי נכי מלחמת העולם השנייה וותיקי המלחמה נמשך. אתמול נכחתי באספה חגיגית בעיר בית-שמש, שבמהלכה העניק נציג שגרירות רוסיה בישראל מדליות לכבוד 65 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית לעשרות ותיקי מלחמה ונכי מלחמה. לצערי הרב, לא טרח ראש העיר בית-שמש משה אבוטבול להגיע באופן אישי לאספה ולברך את הווטרנים. הם מאוד נפגעו מכך וסיפרו לי על זה. מטרת הצעת החוק הנוכחית שלי היא להיטיב עם נכי המלחמה בנאצים המקבלים פנסיה ממשרד האוצר. קצבת הזיקנה של המוסד לביטוח לאומי וסל הקליטה שהם מקבלים בחודשים הראשונים לעלייתם לישראל נחשבים כהכנסה, והסכומים האלה מורדים מהתגמולים המשולמים להם ממשרד האוצר. כל זה על-פי אותו עיקרון ידוע: מניעת כפל קצבאות. ברצוני להפנות את תשומת לבכם, עמיתי חברי הכנסת, לעובדות הבאות: הצעירים ביותר מבין נכי המלחמה בנאצים הם בני 85 היום, והגיל הממוצע של הנכים הוא מעל 90 שנה. דהיינו, מדובר בקבוצה קטנה, שלצערי הולכת וקטנה מדי יום. עקרון מניעת כפל הקצבאות נראה ממבט ראשון כעיקרון נכון וצודק, אך מימושו בפועל מוביל לעתים קרובות לאי-צדק גדול. כך קרה, למשל, כשמשרד האוצר חישב את הרנטה שקיבלו מגרמניה אסירי מחנות ריכוז וגטאות לשעבר כהכנסה, ושלל מהם זכאות להשלמת הכנסה ולקצבת זיקנה, עם כל ההטבות הנלוות. ניהלתי מאבק במשך עשר שנים,

ב-2007 אישרה הכנסת את הצעת החוק שלי ושל חבר הכנסת מיכאל נודלמן, המבטלת

גם במקרה זה, של נכי המלחמה בנאצים, מדובר בגזירה קשה ולא צודקת. הרי לחשב כהכנסה את הסכומים שמקבלים ניצולי השואה על הסבל שהם עברו בשנות המלחמה ואת הסכומים שמקבלים נכי המלחמה בנאצים על הגבורה שהם הפגינו, ולהטיל עליהם מסים, זה לא מוסרי וזה לא חכם. מדובר על פיצוי זעיר על אובדן הבריאות ועל אובדן בני משפחה רבים, לעתים קרובות על אובדן המשפחה כולה. אני רוצה להזכיר לכם שגם נכי מלחמה רבים איבדו את בני משפחותיהם בתקופת השואה, ושמבחינה כלכלית המדיניות הזאת לא מצדיקה את עצמה כלל. לא רק אני, אלא גם חברי כנסת רבים בעבר ובהווה הכירו בכך שאין לחשב את קצבאות הביטוח הלאומי שמקבלים נכי המלחמה בנאצים כהכנסה ולהקטין בשל כך את תגמוליהם ממשרד האוצר. לפחות 15 הצעות הזהות או הדומות בעיקרון להצעה שלי הוגשו בכנסת השש-עשרה ובכנסת השבע-עשרה. בין היוזמים היו חברי כנסת משמאל ומימין: אורי אריאל, חיים אורון, קולט אביטל וצבי הנדל. במיוחד אני רוצה לציין את חברי המנוח, חבר הכנסת יורי שטרן זיכרונו לברכה, שהספיק להגיש הצעת חוק דומה בכנסת השבע-עשרה. אני מגישה את הצעת החוק זו הכנסת השנייה ברציפות. ועדת השרים לענייני חקיקה דנה בהצעת החוק הזאת בישיבתה שהתקיימה ב-10 בינואר 2010, ולצערי הרב לא מצאה לנכון לתמוך בה. השר בר-און לא הסכים לה. הוועדה דחתה את ההחלטה בחודשיים ואז הוקפא העניין. אני פונה אליכם, רבותי חברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, בקריאה לתמוך בהצעת החוק שלי, הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת של נכה), ולהצביע בעדה בקריאה הטרומית. תודה רבה לך. תודה רבה לחברת הכנסת סולודקין. נדמה לי שדווקא בפעם הקודמת הליכוד הצביע אתך. אדוני השר במשרד האוצר, סגן שר האוצר, הממשלה מסכימה? נא לעלות. בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השרים, הצעת החוק של חברת הכנסת מרינה סולודקין נוגעת לחישוב הכנסה נוספת של נכה. כבוד היושב-ראש, הממשלה הזאת פתרה המון המון בעיות לנכי רדיפות הנאצים,

אבל הצעת החוק הזאת מבקשת לקבוע כי לא ינכו לניצול השואה המקבל תגמול לנצרך או לנזקק את קצבת הזיקנה או סל הקליטה, כך שקצבת הזיקנה המשתלמת מהביטוח הלאומי לא תובא בחשבון בעת ביצוע מבחן הכנסה לקביעת נזקקות או נצרכות של ניצול השואה התובע גמלה. תיקון זה עומד בניגוד למקובל בחוק הבטחת הכנסה, אשר בו מנוכה קצבת הזיקנה מהסכום להשלמת הכנסה. אדוני היושב-ראש, הקצבאות לנכי רדיפות הנאצים משולמות בשני רבדים. הרובד הראשון הוא הגמלה הבסיסית, הניתנת ללא מבחני הכנסה, בהתאם לאחוז הנכות. גובה הגמלה לנכה בעל 100% נכות הוא 4,495 שקלים. הרובד השני הוא השלמת הכנסה לנזקקים ולנצרכים בהגדרה. ההשלמה ניתנת עד לסכום של 4,127 שקלים לבעלי נכות של עד 50%, ועד לסכום של 7,006 שקלים לבעלי נכות הגבוהה מ- 50%. כיום ישנם,

7,000 זכאים לתגמול זה. השלמה זו כפופה למבחני הכנסות וממנה מנוכה כל הכנסה אחרת, כולל הכנסה מקצבאות אחרות, ובכלל זה קצבת זיקנה וסל קליטה. זה החישוב. כאמור, אין כל ניכוי מהתגמול הבסיסי שמקבל כל נכה רדיפות באופן מלא ללא קשר להכנסותיו, אולם התגמולים לנזקקים ולנצרכים מותנים מטבע הדברים בהכנסות אחרות. איך אפשר לחשב את אותה גמלה שצריכים לתת לו? אין כל הצדקה לסטות מעיקרון זה, החל בכל מערך הקצבאות. חשוב לזכור, אדוני היושב-ראש, כי התעלמות מקצבת הזיקנה במבחן ההכנסות שקולה להפחתת סף ההכנסות המגדיר נכה כנזקק או נצרך מסכום ממוצע של 3,500 שקלים כנהוג היום לכ-2,000 שקלים בחודש לאחר התיקון.

מספר נכי רדיפות הנאצים המוגדרים כנזקקים או כנצרכים צפוי לעלות באופן משמעותי, דבר שיביא לעלות תקציבית נוספת של מאות מיליוני שקלים בשנה בגין התביעות החדשות. מובן שלא נוכל לעמוד בזה. זה מאות מיליוני שקלים? מאות מיליוני שקלים, כן. אז גם צריך, קבלת הצעת החוק תגדיל את התגמולים בכ-1,500 שקלים בממוצע, ובהתאם לכך התגמול המקסימלי לנזקק יעמוד על 5,627 שקלים, ולנצרך, על 8,500 שקלים. תיקון החוק כאמור כרוך בעלות תקציבית מיידית של כ-125 מיליון שקלים בשנה עבור הגדלת קצבאות לנכים נזקקים קיימים, וזאת בלי להביא בחשבון את השפעת התיקון על ריבוי תביעות חדשות לתוספת נזקקות. מכיוון שכך, אדוני היושב-ראש, אבקש מחברי הכנסת להסיר את ההצעה מסדר-היום.

זה נכון, זה מדויק. חבר הכנסת חסון, אני ואתה יודעים איך אפשר להתנגד לחוק הזה. אני ישבתי פה ואתה ישבת שמה, ואני אמרתי: אנחנו לא נצביע בעד החוק הזה כי אין כסף למדינה, ותמכנו בשר האוצר רוני בר-און. ישבנו פה, חלק מהחברים שלי הצביעו, ובצדק. הלוואי שהיה. הנושא של נכי רדיפות הנאצים הוא נושא מאוד רגיש, ואנחנו תמיד מטפלים בו בחרדת קודש.

חברת הכנסת מרינה סולודקין, הממשלה לא אומרת שהחוק לא צודק, היא רק אומרת: אין לנו כסף, והם מדברים על 125 מיליון שקלים בשנה. האם גברתי רוצה להשיב? סליחה, אדוני. אני הצעתי לחברת הכנסת להפוך את זה להצעה לסדר-היום. זה תלוי בה אם היא תסכים.

אדוני היושב-ראש, פחות סעיף אחד בהסכם הקואליציוני עם ש"ס ויש ה-120 מיליון. סעיף אחד,

לשר האוצר הקודם לא היה הסכם קואליציוני, ובכל זאת הוא לא מצא את הכסף. העיקר תתלבש יפה. בבקשה, חברת הכנסת סולודקין, חמש דקות עומדות לרשותך על מנת להשיב. חברי חברי הכנסת, אני חושבת שהתשובה של הממשלה, חברי הכנסת, קצת כבוד לנושא. קצת כבוד לנושא. אני חושבת שהתשובה של הממשלה לא צודקת, לא חכמה, לא נבונה. גם החישובים מבחינה פיננסית זה צחוק. על איזה מאות מיליונים של שקלים אנחנו מדברים? הנכים של המלחמה בנאצים, הנזקקים, זה אולי כמה אלפי אנשים, לא יותר. אז בגלל זה אני חושבת שלקראת 9 במאי ו-65 שנה לניצחון, זה לא מוסרי להצביע נגד הצעת החוק הזאת.

תודה רבה. רבותי, הממשלה מתנגדת והציעה להעלות זאת כהצעה לסדר-היום. המבקשת עומדת על כך שזו תהיה הצעת חוק, ולכן אנחנו מצביעים בעד, נגד או נמנעים. רבותי חברי הכנסת, הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון, חישוב הכנסה נוספת של נכה), התשס"ט 2009, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

27 בעד, 39 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק לא עברה בקריאה טרומית. תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעות דחופות לסדר-היום. ההצעות הדחופות הראשונות הן: פעילותה של הקרן החדשה לישראל,

ואני מזמין את חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ לעלות לדוכן. לרשותה שלוש דקות. בבקשה, חבר הכנסת

חבר הכנסת אזולאי מודיע שהוא הצביע במקום נגד,

אני לא יודע במקום מה, אני לא משנה את ההצבעה,

חברת הכנסת ברקוביץ, בבקשה. כל אחד ממציעי ההצעה, עומדות לרשותו שלוש דקות, שלא תהיינה יותר מארבע. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הפרשה האחרונה, החושפת, חבר הכנסת אקוניס, אתה נמצא מתחת לבמה. קשה, קשה, קשה מאוד. ועוד על הקרן החדשה. קשה, קשה. חברי הכנסת מגישים הצעות ומקבלים. לא יכול להיות שיהיו חברי כנסת שיהיה שקט מלא כשהם מדברים, וחברי הכנסת האחרים, שכל אחד עוסק, בעיקר חברי סיעתו. בעיקר חברי סיעתו. פואד לא מפריע לאף אחד או מפריע לכולם, אבל הוא לא מפריע. היא הקימה לנו את ערוץ-9, פואד, לך ולי. בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הפרשה האחרונה, החושפת את מעורבותם של הארגונים הנתמכים על-ידי הקרן בפעילות חתרנית כנגד בכירי מערכת הביטחון, הממשל וקציני צבא-הגנה לישראל, מקוממת. היא מרתיחה את הדם וממריצה את הלב, וזה נשבר, מסרב להאמין.

שומרני מאוהבי, ומאויבי אשמר בעצמי"; ואני תוהה ושואלת את עצמי ואתכם: איזה חלק באמרה הידועה מתייחס לאנשי הקרן החדשה לישראל, האוהבים או השונאים? איני מוכנה לקבל ולעבור לסדר-היום על ההתנהלות החתרנית, הבוגדנית, מצד "הארגונים למען זכויות האדם הפלסטיני בלבד", החוברים לגדולי אויבינו במטרה להגשים את מטרתם, חיסול הציונות. ואני אומרת כאן קבל עם ועולם: לעולם לא עוד. לא נלך עוד כצאן לטבח, לא נשתוק למשמע הקולות מפיצי הקלס והשנאה כנגד היהודים. לא נשתוק למתייוונים, תנועת ההשכלה, הפועלים כבת-יענה ומאמינים כי צוררי עם ישראל יחוסו עליהם ביום הדין, ממש כמו המשכילים באירופה, שאימצו את הערכים והנאורות האירופאית והאוניברסלית ששילחה מיליונים מבני עמנו אל העולם הבא. לא נשתוק עוד ולא נתעלם מעשבי הבר הבוגדניים, המפנים עורף לחברה ומשחיזים ערב-ערב את פגיונותיהם הווירטואליים החובקים עולם, המשסעים את גופם ונפשם של קציני וחיילי צה"ל, צמרת הצבא וראשי הממשלה במדינת ישראל. היטיב לבטא את הדברים עמיר בניון בשירו "אני אחיך". לא ביאליק, עמיר בניון. ותרשו לי בבקשה לקרוא את המלים: "אני שומר לך על הזהות / אני מגן לך על הילדים / אני מוסר את נפשי בשביל המשפחה שלך, אולי אם תשירי זה יעבוד יותר.

אני מבינה למה זה מקומם אותך. "ואתה יורק לי בפנים". ואתה יורק לי בפנים. חבר הכנסת הורוביץ, זה כבר נאום, זה לא קריאת ביניים. בבקשה. "אחרי שלא הצליחו להרוג אותי בחוץ / אתה בא והורג אותי מבפנים / לא ראיתי את אמא כבר חודש / לא את בני לא את ביתי לא את אשתי / אני מסתער תמיד קדימה / עם הגב שלי אליך / ואתה משחיז את הסכין / יותר מכול, המחשבה הזאת שורפת לי את הנשמה / ואתה, איך אתה עוד לא מבין / אני אחיך, אתה אויב / אתה שונא אותי, אני אוהב / כשאני בוכה / אתה צוחק מאחורי גבי / אתה הורג אותי / אתה הרי אחי / אתה הרי אחי / אני עתיד / אתה עבר / וההווה בינינו נשבר // אני רעב למענך / אתה זולל וסובא / כשגרוני יבש אתה שותה שיכר / הפה שלי חתום תמיד למען ביטחונך / אבל אתה מוסר אותי לזר / אני אחיך, אתה אויב, תודה. "אתה שונא אותי אבל אני אוהב / כשאני בוכה / אתה צוחק תמיד מאחורי גבי / אתה הורג אותי / אתה הרי אחי / אתה הרי אחי." אני יכולה להמשיך קצת כי הפריעו לי? נא לסיים. "מי שבירך אבותינו אברהם יצחק ויעקב / הוא יברך את חיילי צבא-הגנה לישראל / העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו / מהלבנון ועד מדבר מצרים / ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ובכל מקום שהם ביבשה באוויר ובים / אני אחיך, אתה אויב / אתה שונא אותי אבל אני אוהב / כשאני בוכה / אתה צוחק תמיד מאחורי גבי / אתה הורג אותי / אתה הרי אחי / אתה הרי אחי / כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם / להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן." תודה רבה לחברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ. חבר הכנסת אלכס מילר, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת יעקב כץ, אחריו, חבר הכנסת יריב לוין, ואחריו, חבר הכנסת אורי מקלב, וניצן הורוביץ,

השר המתאם גלעד ארדן.

לכל אחד מכם שלוש דקות, ולא יותר מארבע דקות. אני מבקש שמי שיקריא שיר לא יקריא את הפזמון פעמיים. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים,

הנושא שאנחנו מדברים עליו היום הוא מאוד כואב. אנחנו מדברים כאן על שיתוף פעולה של גופים אשר מקבלים תמיכה ממדינת ישראל, תמיכה ישירה, תמיכה בעקיפין, ופועלים כדי להגיש תביעות נגד שרים ונגד בכירי צה"ל. אדוני היושב-ראש, אני רק רוצה לציין שבשנים 2001 2009 הוגשו תביעות נגד אהוד ברק, ציפי לבני, שאול מופז, בנימין בן-אליעזר,

משה יעלון, דן חלוץ, דורון אלמוג ועוד רבים. הגופים שבעצם אחראים להגשת התביעות הם גופים שנקראים בשמות שונים, כגון: המרכז הפלסטיני לזכויות האדם, PCHR, המרכז לזכויות חוקתיות, CCR, האיגוד האמריקני לחירויות אזרחיות, ACLU, כולם חברים בקרן פורד, שנמצאה כאחד מהגופים המתקצבים את הקרן החדשה בקרוב ל-5 מיליוני שקל, והקרן החדשה משמשת נציגה רשמית של, כמה בתי-חולים ואוניברסיטאות, מצוין, אבל תקשיב לי. הקרן החדשה משמשת נציגה רשמית של קרן פורד בישראל.

מי אמר לך את זה? זה מה שכתוב בדוח. אני מתייחס לדוח של עמותת "אם תרצו". קריאות: אה, אדוני היושב-ראש, גופים נוספים שלוקחים חלק בעניין הזה: "עדאלה", "קואליציית נשים לשלום", טלוויזיה חברתית ועוד גופים נוספים. אני חושב, אדוני היושב-ראש, שאנחנו איבדנו פה פרופורציות לחלוטין, כאשר מצד אחד אנחנו בכל דרך אפשרית מנסים להגיע למצב שהכסף של משלמי המסים לא ישמש כדי לפגוע במדינת ישראל, כדי לפגוע בקציני צה"ל, כדי לפגוע בשרי ממשלה, ומה שמסתבר הוא שאותם גופים, אותן עמותות, מוצאים כל מיני דרכים להוציא את הכסף הזה.

אני חושב שהגיע הזמן לעשות בדיקה מקיפה של כל אותן העמותות והתמיכה בהן על-ידי מדינת ישראל, לא רק בהעברות לפרויקטים כאלה ואחרים, אלא גם על-ידי מתן, סעיף 46 נותן להם אפשרות לקבל זיכוי ממס על התרומות שהם מקבלים. אני חושב שאם נוכל לתת לוועדת הכספים, שהיא האחראית בסופו של דבר למתן הזיכוי בסעיף 46, אפשרות גם לקחת, אם מסתבר שהגופים האלה עשו פעילות ומימנו עורכי-דין שהגישו תביעות נגד קציני צה"ל ושרי ממשלה, כך לפחות אנחנו נהיה בטוחים שהכסף שאנחנו משלמים כמסים למדינת ישראל לא משמש לפעילות תביעות נגד קציני צה"ל. אני כן חושב, אדוני היושב-ראש, שכל אותן כותרות שלוקחים לעצמם הגופים האלה, וקוראים לעצמם בשמות שונים, בסופו של דבר המטרה שלהם ברורה, ואני חושב שאנחנו יכולים לעשות מעשה. בעניינים אחרים כבר הצלחתי להתקדם עם חוק-יסוד: התקציב. שם הצלחנו למנוע שימוש של כספי משלמי המסים לפגיעה בסמלי מדינת ישראל. גם פה אני חושב, אדוני היושב-ראש, שנוכל לחוקק חוק שמאפשר לוועדת הכספים לקחת מאותן עמותות הפועלות נגד קציני צה"ל ושרי ממשלה את סעיף 46 ולמנוע ממשלמי המסים לעבור את הבושה הזאת שאנחנו עוברים כל יום.

לפעמים אומרים דברים קשים, חבר הכנסת אורון. אני שמעתי אתמול בלב קשה דברים שאמר אחד מחברי הכנסת היותר-מקפידים על דברם, איתן כבל, על כמה אנשים במדינת ישראל, ציונים, באמת, בדמם ובנשמתם,

מאוד לא הוגן. אני מעולם לא דיברתי על בני-אדם. להיפך, עוד לא שמעת מה אמרתי. ואני מכבד את זכותו לומר כל דבר שהוא חושב ושהוא קשור בגורלה של מדינת ישראל על-פי שיקולו ודעתו, אבל לפעמים, אני לא חושב שהכנסת צריכה לחקור את הקרן, יש זכות לפוליטיקאי לחקור את הקרן, אבל אנשים רוצים לומר את דעתם. גם חבר הכנסת הורוביץ יעלה ויאמר את דעתו. אתה מקבל את ההנחה שאני מגן ואתה תוקפני,

חס וחלילה. אני מקבל את ההנחה שחבר הכנסת אלכס מילר, אני מכיר בזכות של חבר הכנסת אלכס מילר לומר כל דבר שהוא חושב, כפי שאומר זאת, להבדיל או שלא להבדיל, הוא אומר שטויות.

ואחד מגדולי הציונים, חבר הכנסת אורון. כל אחד יכול להגיד.

מותר בכנסת להגיד שאני תוקע סכין בגב,

אבל אמרו את זה עכשיו,

שמעתי. אמרו. מותר להגיד הכול. אני אלחם על זכותם להגיד שטויות, עד הרגע האחרון.

למשל, אני שמעתי את חבר הכנסת אורון אומר שמי שחושב שאנחנו צריכים לשמור על שלמותה של ירושלים או להידבק בזכותנו בארץ, הוא יוצר מצב שבו הוא מביא את העם ל-deadlock. מביא את הציונות לסוף דרכה. לסוף דרכה? זה לתקוע לציונות, בבטן, לא בגב.

אתה גם חושב שאם יקבלו את דעתי היא תהיה בסוף דרכה.

ואני גם חושב שאתה, ואני יודע שאתה מאמין בדברים שאתה אומר, ואני מאמין בדברים שאני אומר, ואני מאמין שגם חבר הכנסת כבל מאמין, להיום, כי רוב ראשי הממשלות של תנועת העבודה שלחו, פואד בן-אליעזר שלח את החלוצים היוצאים לפני המחנה. אריק שרון שלח, גם הוא, כאיש תנועת העבודה, בזמנו.

מדרגה אחרת ל"אני נלחם ואתה תוקע לי סכין בגב".

זה דבר קשה מאוד. מי שיאמר זאת עליך הוא פשוט פוגע בציונות. אבל אמרו, אמרו. מה אני יכול לעשות? אתה שואל אותי? אתה שואל אותי. הוא צודק. הוא צודק. כל אחד שחושב שהוא צודק והאחר תוקע סכין בגב, תוקע סכין בבטן של מדינתנו.

טוב, חברי הכנסת. ממש אין לי ויכוח אתך. כל אחד יאמר את אשר הוא רוצה. יש לי ויכוח עם אורי אורבך. אין לי ויכוח אתך. רבותי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בהצעה לסדר-היום. אני פשוט אמרתי, כי אני לא יכול לעלות על הדוכן ולומר. חבר הכנסת יעקב כץ יעלה ויבוא ויאמר את דעתו. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול, ידידי, ג'ומס, ציוני גדול, מתנחל בנגב, גיבור חיל, עם ילדים נפלאים, שעושים פעילויות עצומות וגדולות, רוב הציבור לא יודע אפילו איזו משפחה לתפארת ג'ומס גידל בעם ישראל, שמביאים הרבה ברכה. איתן כבל משרת במילואים ועושה דברים נפלאים, ומפקדי, אהובי מחמד נפשי, פואד בן-אליעזר, מפקדי בסיירת, למרות שדעותיו ודעתו של ג'ומס ודעותיו של כבל לא מקובלות עלינו, זה לא יכול למנוע מהם את הזכויות הגדולות והנפלאות, גם בעבר, גם בהווה,

שמדובר באנשים נפלאים.

ואני תמיד אומר שאני שמעתי אתמול את איתן כבל כשהוא קרא למתנחלים פוסט-ציונים, או כשהוא השווה אותנו לאחמדינג'אד, ואז אני אמרתי שזה הניצחון הגדול, שאנשים יוצאים מכליהם, ואומרים דברים שלא ייאמרו וקוראים לכצל'ה פוסט-ציוני,

בלי עין הרע, עשינו קצת דברים בשביל מדינת ישראל, גם לנו יש ילדים טובים שמשרתים ביחידות טובות בצה"ל, אז קצת, וכשקוראים לאשתו של רועי קליין פוסט-ציונית, או למשפחה אחרת שמוסרת נפשה, זה לא סגנון שצריך להיות מקובל פה,

לא צריך לצאת מהכלים. צריך לדעת שהבית גדול.

ומדינת ישראל הצליחה בסייעתא דשמיא במשך 150 השנה האחרונות, ו-62 שנותיה של מדינת ישראל בתוכן, להקים פה דבר גדול, וג'ומס, ידידי, אהובי, כשהבית גדול, הצל גדול, וזה תמיד היה כך. וצריך לראות מה גורם לצל. אז תמיד אני אומר: אפשר לראות את הדברים הרעים, וצריך לראות מה גורם להתנגדות הגדולה. טוב שאתם היום צועקים, ואתם מתעצבנים, ואנחנו יכולים לחייך, כי כשיש 650,000 מתנחלים ביש"ע ובשטחים ששוחררו אחרי מלחמת ששת הימים, וכשיש קרוב ל-6 מיליוני יהודים בארץ-ישראל, וכשיש יהודים שמיישבים את הערבה ואת הנגב ואת הגליל, וכשיש עלייה גדולה מאמריקה, מארצות-הברית של אמריקה, של 5,000 איש כל שנה, וכשהעלייה הולכת ומתגברת, והילודה, אמר לי יורם אטינגר שדמוגרפית, לא רק אצל הציבור הדתי והחרדי הילודה גדלה, גם בציבור החילוני. משפחות רבות רוצות היום, כבוד היושב-ראש, ארבעה וחמישה ילדים, כי למדו שילדים זה ברכה, ילדים זה שמחה. עם מה פואד שמח, עם החברים שלו במפלגת העבודה? פואד, תקשיב לי, מפקדי. פואד, כבוד השר, תקשיב למה שאני אומר: עם מה אתה שמח, עם החברים שלך במפלגת העבודה או עם הנכדים שלך? עם הנכדים שלך. את מי אתה אוהב להחזיק על הידיים? עם מי אתה נהנה, עם החבר'ה בלשכה, במרכז מפלגת העבודה?

איך אמרת? אני בן 75. אני יודע שאתה מחבק אותי ואתה מנשק אותי, אתה אוהב אותי יותר מכל החברים שלך שמה,

אני רק רוצה לקרוא כמה ביטויים שנאמרו על-ידי אנשים שקשורים לקרן החדשה, סתם להאיר עיניהם של הציבור. אנחנו לא דואגים בשל הקרן החדשה, הקרן החדשה זו הקרן הישנה. תמיד היו אנשים שנלחמו נגד עם ישראל, גם מתוכנו, וזה טבעי. וזה מראה על גדלותנו, לא על קטנותנו. נעמי חזן, שהיא ראש וראשונה, ציטוט שלה. ואני רוצה להקריא את הציטוט: "תראה מה שעושים לגולדסטון עצמו, איש יהודי, ציוני, הוא בסך הכול אדם שביצע את עבודתו. זה מעשה שלא ייעשה, בעיני.

"אנו" היא אומרת על עצמה, "דורשות לעצור מיידית את ההתקפה של כוחות הצבא הישראלי בעזה, אשר כבר גרם למותם של מאות. השחיטה הזו רק" כבוד היושב-ראש, גברת נעמי חזן, "יכולה ללבות את הסכסוך". השחיטה של חיילי צה"ל ב"עופרת יצוקה". גם ילדיך, ג'ומס, השתתפו בשחיטה הזו. רחל ליאל, מנכ"לית הקרן החדשה לישראל: "הקרן תומכת ב'עדאלה' ומעולם לא שאלתי אותם אם הם אוהבים את רעיון המדינה היהודית". זה הקרן החדשה. אתר הטלוויזיה החברתית הנתמכת על-ידי הקרן: "המתקפה של 'אם תרצו'" זו תנועה שעוסקת היום ב"אם תרצו אין זו אגדה", שחושבת שהיא מגשימה את החזון של הרצל "נועדה לטשטש את החשדות לגבי מעורבותם של בכירי מערכת הביטחון בביצוע פשעי מלחמה". הרשת החברתית תולה בוקי סריקי בחיילינו, בקצינינו, במפקדינו, בראשונים שמובילים את העם. ליזי שגיא, אני רק קורא. דב, אני רק קורא. אני רק קורא והעם ישפוט. ליזי שגיא, מנהלת אגף מידע בארגון "בצלם",

הנתמך על-ידי הקרן החדשה, היא אומרת: "מה כל כך מוצלח" כבוד היושב-ראש,

"מה כל כך מוצלח בציונות". עכשיו הפריעו לך רבות, אז אני אתן לך עוד דקה. אני קורא מהר. היא שואלת: "מה כל כך מוצלח בציונות, ואיך אנחנו מעזים להדליק משואה לתפארת מדינת ישראל ביום העצמאות? בשם מה התפארת?" ואני שואל אתכם, בשם מה התפארת? כבודו הדליק רק אתמול משואה, כן. "מדינת ישראל כשלעצמה דווקא מוכיחה דבקות בערכי הנאציזם"; בערכי הנאציזם. זו הקרן החדשה שתומכת במישהו שאומר שמדינת ישראל תומכת בערכי הנאציזם. "אנחנו מוכנים לרצוח 1,500 בני-אדם ללא הבדל גזע, דת ומין, "; אני לא רוצה אפילו לקרוא את זה. אני לא רוצה פה לקרוא את הדברים, זה פשוט מבהיל. ידידנו, מיכאל ספרד, היועץ המשפטי של עמותת "יש דין" הנתמכת על-ידי הקרן החדשה, אומר כך, ואני מצטט, תקשיב טוב, ג'ומס: "הדבר הכי רלוונטי היום מבחינת חיילים ישראלים זהו הנתיב המדינתי, אנחנו מבצעים הרבה מאוד פשעי מלחמה". אני לא בטוח שאתה מסכים,

שצבא-הגנה לישראל, שבניך שמשתתפים בו ומשרתים בתפקידים חשובים, מבצעים פשעי מלחמה. הם לא היו נשארים שם יום אחד אם הם היו מקבלים פקודות כאלה.

"אנחנו מבצעים פשעי מלחמה. לא באופן ספוראדי, " בקיצור, אני לא רוצה לצטט לכם את כל הציטוטים שהקרן החדשה, באיזה מפעלים היא תומכת. אני רק רוצה לומר עוד מלה אחת.

קומו ונעלה ציון אל בית ה' אלוקינו, בשמואל כתוב: וילכוד דוד את מצודת ציון,

ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים. ונסיים במה שאנחנו אומרים מדי יום שלוש פעמים: "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים". ואם "ותחזינה" באין חזון ייפרע עם. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב כץ. רבותי, הנושא בהחלט מעורר, אבל נא להיצמד, אמרתי ארבע דקות. לא שלוש דקות, אבל ארבע דקות זה ארבע דקות. חבר הכנסת יריב לוין. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, ידידי חבר הכנסת אורון, יכול להיות, או אני אגיד יותר מזה, אני רוצה להניח שהכוונות הן טובות, ואנשים חושבים שיש מעשים מסוימים שהם עושים שמצילים את מדינת ישראל. אגב, אני אומר בכנות, אני לא יכול להניח את ההנחה הזאת לגבי הנסיעה של חברי הכנסת זחאלקה,

אגבאריה וחבריהם ללוב.

שלא תהיינה אי-הבנות, אין שום כוונות טובות, לא שלום, לא זה בכלל העניין. אבל כשמדובר בגורמים שפועלים בקרן החדשה, לפחות בהנהלתה בארץ, אני רוצה להניח שחברת הכנסת לשעבר נעמי חזן חושבת שבידה המפתח להציל את מדינת ישראל,

אבל בסופו של דבר הדברים נבחנים במבחן התוצאה. ובמבחן התוצאה, במקרה הזה, ומכך אי-אפשר להתעלם, התוצאה היא חמורה מאוד. זה מתחיל להיראות לא מקרי, וזה נובע מכך שכאשר אתה מלכתחילה קושר קשר עם עמותות שבאצטלה, כביכול, של פעילות למען שוויון ולמען כל מיני ערכים נעלים של זכויות אדם ואזרח, מה שהן בעצם מחפשות זה בדיוק מה שחיפשו אותם חברי כנסת שנסעו ללוב, לקעקע מבפנים את מדינת ישראל, לא כדי לייצר שלום אזורי, אלא כדי לגרום למחיקתה ולהתמוטטותה. מדינת ישראל היא מדינה חזקה, אבל זה לא נותן לכם לגיטימציה לנסות להרוס אותה מבפנים. חובתה להתגונן מפניכם, כדי שהיא תישאר חזקה. אגב, זה לא היה מבפנים, זה היה מבחוץ. חבר הכנסת ברכה, אם אתה רוצה קריאת ביניים, לשבת.

חושב שצריך לברך אותם מעל הבמה הזאת, אדוני היושב-ראש, משום שהיא עשתה, תהיינה הדעות אשר תהיינה, מעשה ציבורי חשוב מאוד: היא חשפה והיא האירה, אם תרצו הפאשיזם ינצח.

גם בלוב אתה הפרעת לדוברים, או ששם הקשבת ומחאת כפיים? אני אדאג שהוא לא יפריע. הוא, מותר לו לקרוא קריאת ביניים.

שם זה היה קורס, כשהוא יפריע אני אתערב, אל תדאג. שם אתם הייתם נופת צופים. פה אתם יודעים לצעוק. שם לא שונאים אותנו.

אבל למה לא נשארתם שם, חבר הכנסת טיבי? אם כל כך טוב שם, כי פה הבית שלו. אם כל כך נוח שם,

למה לא נשארתם אצל קדאפי הדמוקרט? חבר הכנסת טיבי, יש לנו הצעה מלאה לסדר-יום, שאני פה עומד הכן עם השכפ"ץ,

היא עוד רגע תבוא. כל אחד יוכל לדבר. הוא הציע לי להישאר שם, אדוני. אדוני יעלה לכאן וידבר. אני שואל אותך, יש לי בית פה, מה? חבר הכנסת טיבי, בית פה? הנדל"ן בארץ-ישראל שווה הרבה כסף. תוכל לקנות אתו בלוב, תאמין לי, בית, יוצא מן הכלל, לא זאת הבעיה. אני לוקח על עצמי למצוא לך מתווך למכור את הבית.

חבר הכנסת יריב לוין, אדוני עוסק עכשיו בהצעה הבאה לסדר-היום. אם אין לו מה לומר בעניין הקרן החדשה,

אדוני היושב-ראש, נדמה לי שבין הדברים יש בדיוק קשר.

תן לו לסיים, הוא עכשיו חוזר לקרן החדשה. יש בין שני הדברים קשר, ואני אומר מהו, והקשר הוא מאוד ברור, בין אלה שנוסעים לשם כשהם מנצלים את הדמוקרטיה שלנו והפרלמנט שלנו כדי להילחם בנו מבפנים, לבין אותן עמותות ואותם גורמים שלוקחים ומנצלים את הכספים האלה, שמיועדים כביכול למטרות של זכויות אזרח וזכויות אדם, כדי להילחם במדינת ישראל, כדי לפגוע בה, ובסופו של דבר כדי לחזק את אותם טרוריסטים נגד אותה מערכת דמוקרטית שאנחנו מקיימים כאן. ולכן אני רוצה לומר, מעבר לדברים שאנחנו צריכים לעשות כאן, בגיבוש איזו מסגרת שתמנע את המצב הזה, שבו זורמים כספים לגורמים שעובדים ופוגעים בקציני צה"ל במדינת ישראל, אני חושב שקודם כול נדרש, חבר הכנסת אורון, מאנשי הקרן החדשה, אם אכן הם באים באותה נפש חפצה וכוונות טובות, כפי שאני מאמין שיש להם,

חבר הכנסת הורוביץ, אתה עוד מעט מגיע. תרשום הכול,

כאן לא צריך בית-משפט, כאן צריך חשבון נפש. כאשר אנחנו אומרים לכם שכל פורע חוק בשטחים בעצם הוא שליח שלך, אתה אומר: מה אתה רוצה? זה לא אני. אתה יוצר פה רצף. אתה יוצר פה רצף.

זה אנרכיסטים, מה שנדרש הוא, נדרש חשבון נפש אמיתי, ונדרש להבין ולהתפכח מהתמימות ומהאשליה שארגונים כמו "עדאלה" מחפשים צדק. הם לא מחפשים צדק, הם מחפשים לחסל את מדינת ישראל כבית לאומי לעם היהודי, ולזה אסור לתת יד. כל המקארתיסטים בכל הדורות אמרו את זה. אני לא מסכים עם הדברים של "עדאלה", אבל זכותם לפעול, ואם יש צורך ילכו למשטרה,

ואחרון הדוברים יהיה חבר הכנסת ניצן הורוביץ. שלוש דקות לכל אחד, ולא יותר מארבע דקות. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, בתחילת השבוע ישבנו חבר הכנסת הרב משה גפני ואנוכי עם חבר הכנסת דוד רותם בנושא חוק הגיור, להגיע להבנות. בתוך הדברים אמר חבר הכנסת רותם אמרה יפה מאוד.

כשעם ישראל יצאו ממצרים והלכו במדבר, חטאו שני חטאים קשים, חטא אחד היה חטא העגל וחטא אחד היה חטא המרגלים. ומעניין שבחטא העגל, כשהם בגדו בקדוש-ברוך-הוא, במנהיג, הקדוש-ברוך-הוא מחל להם. חטא המרגלים, שהוציאו דיבתנו רעה, שם לא היתה מחילה, ושם כל האנשים שהיו המרגלים, וכל הדור ההוא, כולם מתו במדבר, במשך 40 שנה סובבו אותם. גם אלה ששורפים דגל ביום העצמאות?

כולם אלה, כולל אם הם גרים ברחובות. גם ברחובות שרפו דגלים, למה אתה לא יוצא על זה וגם על אלה? כולם, כל מי שעושה דברים, כולם בוגדים. כל מי שהוציא דיבתנו רעה. אבל יותר מזה, עושים הרבה יותר מכך. כשמוציאים דיבתנו רעה,

כשפוגעים בעם ישראל, על כבודו הוא מחל, ושם לא היתה מחילה. וגם שם יכול להיות שהיתה אידיאולוגיה. לא יכול להיות, בטוח שהיתה. גם המרגלים, הם לא היו אנשים פשוטים, הם היו אנשים חשובים, ראשי שבטים. היתה להם אידיאולוגיה שלא צריך מלחמה. למה מלחמה? הקדוש-ברוך-הוא הבטיח את זה בהבטחה לאברהם, אנחנו נקבל את הארץ, למה מלחמה? לכן,

הם אמרו, אולי יִטפלו דברים. יכול להיות שבמציאות היו דברים נכונים. היו ענקים, היו פירות, הם התחילו עם ארץ זבת חלב ודבש. יש לנו ארץ טובה, אבל הפירות משונים. זה שהם היו פירות מיוחדים, הם עיוותו את המציאות, לקחו דברים מעטים עם כמה ענקים ועשו מזה ששם האנשים ענקים, ערים בצורות, אי-אפשר עליהן. זה שעשו אותן בצורות כי הם פחדו והם הרגישו חלשים,

ובזה הצליחו להסית את כולם ולהציג כך את כל המצב.

הבעיה המרכזית שלהם היתה שהם הוציאו דיבה רעה. כשמוציאים דיבה רעה, כשפוגעים בתוך העם היהודי, בתוך האומה היהודית, בנזקים שאי-אפשר לתאר אותם, אין פגיעה גדולה יותר מהפגיעה של העם היהודי בו בעצמו. זה המסוכן ביותר. אבל המעניין הוא, יש עוד משהו מעניין, מה הקשר בין תפיסה פוליטית ואג'נדה פוליטית כזאת או אחרת לעוד עזרה שאותה קרן חדשה עוזרת? מהשמאל במפה הפוליטית לארגונים שנלחמים בדת ובקודשי ישראל, מה הקשר בין שני הדברים? איזה קשר מוצאים מין ארגונים שבאים לדאוג לזכויות האדם בשטחים הכבושים לבין מלחמה בציבור החרדי, בקודשי ישראל, להפר את הסטטוס-קוו בכותל, בזה אפשר לתמוך? אם אנשים רוצים נסיעה למהדרין באוטובוסים או לא, דברים שלא קשורים אליהם. להתערב בתוך החינוך החרדי. כספים רבים כדי לעשות מלחמה ולהתערב בדברים שנעשים בתוך החינוך החרדי. אני מבקש לסיים. אני הוספתי לך דקה. הקשר הזה לא ברור, אבל יש לזה תשובה. אין משהו אחד שיכול להרוס את עם ישראל כשהוא מאוחד. עם ישראל נמשלו לקנים. כשיש חבילה של קנים, אף אחד לא יכול לשבור אותה, אבל כשיש קנה אחד, מפרידים ביניהם, כל ילד יכול לשבור. איך עושים את זה? על-ידי שמכניסים קיטוב בתוך האומה היהודית. ואיך עושים את זה? על-ידי שפוגעים ורודפים את קודשי ישראל ומתערבים בדבר שאין להם שום קשר אליו, רק קשר של שנאה עצמית, של רדיפה. תגיד לי, אתה מבין שאתה הכי חשוף להאשמות כאלה מצד אחרים? תשגיח. ישתמשו בזה נגדך.

אני לא פוחד. רק העם היהודי, המוסריות לא הגיעה מאף אחד, היא הגיעה מהעם היהודי, מתורת ישראל. חבר הכנסת אורון צודק בדבר אחד, אנחנו נזעקנו כולנו בשבוע שעבר כאשר שדר ברדיו אמר דבר בצורה גורפת על כל החרדים במדינת ישראל, שהיה דבר שבאמת עורר התקוממות, ועל זה אומר חבר הכנסת אורון: אתה מאשים במה שעושה אחד את כולם? אם הוא מתנער מזה, אם הוא היה מוחה, הוא מחה? אני רוצה לקרוא בעיתונות החילונית מי מחה על שרפת הדגל ואיפה יש בעיתונות החרדית, אני לא אומר אם הוא מחה או לא. אתה לומד מתוך העניין. הוא מוחה על זה שאתה מאשים אותו בצורה גורפת, כלומר הוא אומר: אתה צריך להיזהר שלא יאשימו אותך בצורה גורפת. הצורה הגורפת, שאנחנו אומרים שיש עמותה שתומכת בדברים האלה, אני מאשים אותו? אני מאשים את העמותה, וזה כל האג'נדה, וזה מה שהיא עושה. אבל הקשר המיוחד הזה והפלאי הזה בין תפיסות פוליטיות למלחמה, איפה הקשר הזה? התשובה ברורה, כמו שאמרנו.

תודה רבה לחבר הכנסת מקלב, סגן יושב-ראש הכנסת. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה, אדוני. גם לך עומדות שלוש דקות ולא יותר מארבע דקות, ואני בטוח שתנצל את כולן, רק לא אוכל לאפשר לנצל יותר מכולן. אדוני, תודה. לא הגשתי הצעה לסדר-היום בעניין הזה,

הגשתי הצעה דחופה לסדר-היום בעניין השחיתות בפרשת "הולילנד", אבל משום מה זה לא אושר, ולכן ביקשתי לדבר בעניין הזה על מכסה של הצעה רגילה, כי הדברים חשובים, ולא רצינו שמה שיצא בשורה התחתונה מהדיון הזה זה אסופה של השמצות ודברי בלע. "הולילנד" נמצא בחקירה, ולכן הנשיאות בחרה שלא להתערב בנושא הנמצא בחקירה. יש בזה הרבה מעבר לחקירה. מה שמעבר לחקירה אישרנו בוועדת הכנסת. אתה יודע,

בתקופת ציד המכשפות בימי הביניים היה מבחן איך לקבוע מהי מכשפה: היו זורקים את החשודה למים, אם היא היתה שורדת וצפה, סימן שהיא מכשפה והיו שורפים אותה, ואם היא היתה טובעת,

היא כבר מתה. כלומר דינה נחרץ מראש, וזה מה שרוצים לעשות כאן. זה משפט שדה, זה "עליהום", זה התנפלות חסרת כל יסוד. הרי מה זאת הקרן החדשה? הולכים ומהלכים אימים על אזרחי ישראל עם סיפורים של פשעי מלחמה. מה זה הקרן החדשה לישראל? הרי אין חברה אזרחית בישראל בלי הקרן החדשה. ארגונים לנגישות, לשוויון זכויות למוגבלים, לייצוג חולי נפש, לעיירות פיתוח,

לאתיופים, לכל דבר צודק ונכון של החברה האזרחית בארץ הזאת. למאות ארגונים הקרן החדשה היא המשענת הבסיסית, וזורקים את כל זה מתוך, יש פה הרי כוונה זדונית. אנשים, אני ראיתי את התעמולה נגד הקרן החדשה, ראיתי את התעמולה האישית נגד נעמי חזן, סגנית יושב-ראש הכנסת לשעבר, שמציירים אותה עם קרן על הראש. אשה גדולה. הסתה. הסתה.

הסתה גסה וברורה כדי להכפיש מחנה שלם, כדי להרוס חברה אזרחית בישראל. זה מה שהם רוצים.

זה מה שהם רוצים. עכשיו, אני שמעתי מה אמרו כאן: מוסרים, טרוריסטים, סכין בגב, כולנו עוזרים למחבלים, כולנו רוצים לרדוף חיילי צה"ל, כולנו רוצים ששרים ישבו בבתי-כלא, איזה דברי בלע אלה. עכשיו תשמעי טוב. אני אגיד לך. לא שמעתי שירים של בניון שבהם הוא אומר: אני מגן עליך ואתה הורג אותי. הוא מגן עלי ואני הורג אותו? זה מה שאנחנו מביאים לציבור? ואת עוד מצטטת את זה מעל במת הכנסת? תתביישי לך. הקרן החדשה לישראל לא תמכה ולא תתמוך בהעמדה של קצינים למשפט בחו"ל, וזאת העמדה הרשמית והברורה של הקרן. מי שרוצה לספר סיפורים יכול, אבל זאת העמדה הרשמית. מעולם הקרן החדשה לישראל,

אני רוצה לצורך הוויכוח לומר דבר אחד. כאשר אתה אומר עלי שאני מבצע פשעי מלחמה, גם אם אתה לא רוצה שאני אעמוד לדין, אני אמרתי שאתה מבצע פשעי מלחמה? הקרן החדשה לישראל אמרה דבר כזה? לא, לא, אבל, אז מספיק עם ההסתה הזאת.

אדוני היושב-ראש, את האמירה שיש לחקור מה קרה בעזה, אין ויכוח. אז גמרנו. אנחנו, אני אמרתי לך שאסור לך להגיד את זה? חבר הכנסת, שנינו חיים, ברוך השם, במדינת חוק. לכל אחד יש הערות לגבי החוק, אם ממק"י ואם מחרות. עכשיו אני אומר לך: כאשר אומרים שאני ביצעתי פשע מלחמה,

חשוף להעמדה לדין בכל מקום בעולם. מה זה קשור לקרן החדשה לישראל? מצאו ססמה, הקרן החדשה, נעמי חזן, כינויי גנאי, שופכים כאן דם של אנשים. נעמי חזן, אני מגן עליה בכל מקום שאני יכול בתור סגנית יושב-ראש הכנסת.

האשה מסתובבת עם אבטחה, כי די כבר להגיד את זה, זה לא סתם, המלים האלה עובדות בסופו של דבר. אנחנו לא חיים במציאות דמיונית.

שאתה וג'ומס לא אמרתם היא אמרה, מה אפשר לעשות. מותר להגיד.

זכותה, אבל שלא יגיד שהיא לא אמרה.

אמרתי לחבר הכנסת חנין,

ברוך השם, ארץ שבה כל אחד יכול לומר מה שהוא רוצה. אנחנו כמעט כמו בלוב. כל אחד אומר מה שעולה על דעתו. אתה יכול לבוא לקדאפי, לומר לו מה שאתה רוצה. כמו לביבי. בבקשה. אדוני, אני רוצה עכשיו להבהיר בצורה המוסמכת ביותר, וזה נאמר על דעת הקרן, ושימו לב כולכם: 1. הקרן החדשה לא תמכה ולא תתמוך בהעמדה של קצינים למשפט בחו"ל, 2. מעולם הקרן לא עבדה עם הארגונים שהוזכרו בדוח של הארגון הזה, שאני לא רוצה לנקוב בשמו, ודבר שלישי, נגד ההשמצות, ועדיין בישראל,

יש בתי-משפט, נגד ההשמצות האלה, שגובלות בהתרת דם, פותחים בהליכים משפטיים, והעניינים האלה יתבררו בבתי-משפט, בתביעות דיבה ולשון הרע, כי אי-אפשר כל הזמן לעמוד, סליחה, ולהגיד זה גשם כשמשתינים עליך. נמאס. חברי חברי הכנסת, אני רוצה להגיד לכם שכל הקווים האדומים וכל הגבולות נחצו בהסתה הזאת נגד הקרן החדשה ונגד חברתי נעמי חזן. אני ראיתי את ההפגנות נגד הקרן, שמעתי קצת על מי שעומד מאחוריהן, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל זאת בצורה הברורה ביותר סתימת פיות באופן שאני לא זוכר כמוהו בישראל בשנים האחרונות. ואני לא מבין אתכם, המתנגדים הגדולים: ממה אתם כל כך מפחדים? שמעתי כאן את הקודמים לי, נואמים רהוטים, ממה? מטיעונים של כל מיני ארגונים? אז אתם רוצים לסתום להם את הפה? לאסור את התרומות שלהם? למנוע מהם מלהסתובב? תתמודדו עם הטענות. גם אני לא שותף לחלק מהטענות האלה, אז יש ויכוח. ממה מפחדים לעזאזל? אדוני היושב-ראש, אני מאמץ את ההגדרה שלך: כל עוד מדובר בפעילות חוקית, על-פי חוקי מדינת ישראל, יש כאן חופש ביטוי, והעימות הוא עימות פוליטי. יש כאן משהו לא חוקי של איזה ארגון? לכו למשטרה, תגישו תלונה, המשטרה תדע לטפל. אני רוצה להגיד לסיום את המלים הבאות, כי הרבה אנשים שומעים אותנו והדיון הזה חשוב להם. אתה צריך לסיים בכל מקרה. אני מסיים. רק שידעו

90% מכספי הקרן החדשה לישראל מגיעים מתורמים יהודים שדמותה של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית היא בלבם ובנפשם. הקרן החדשה לישראל תומכת במאות ארגונים חברתיים בישראל, ומי שיחסל אותה יפגע בצורה אנושה בחברה האזרחית בישראל. אני רוצה להגיד עוד דבר. אני חששתי שה"עליהום" הזה יפגע,

בקרן החדשה לישראל. אז אני רוצה לומר לכם, שמאז זה החל, התמיכה והתרומות לקרן החדשה לישראל מצד הקהילה היהודית בארצות-הברית רק הלכו וגדלו. אז שידעו כל המסיתים והמדיחים, שהם משיגים את המטרה ההפוכה, כי אנחנו לא ניכנע להם.

אדוני השר, בבקשה, ישיב על כל ההצעות לסדר-היום, במידה שהממשלה מבקשת להביע עמדה בעניין זה. לאחר מכן יש כמה הצעות שאליהן נרשמו חברי כנסת, הצעות אחרות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

אני מעוניין להביע את עמדת הממשלה בנושא הזה. באופן עקרוני חשוב להבהיר כי יש פה איזה מסע, יש מסע משני הכיוונים, בואו נתחיל מכך. אני לא טוען שיש מסע מצד אחד. אבל יש פה גם הרבה מאוד גלגול עיניים בקרב אלו שבאים ומציגים את הטענות כלפי הקרן החדשה כאיזו רדיפה, סתימת פיות וכל מיני תארים,

שבסופו של דבר מי שמדבר על חופש הביטוי ועל כך שניתן לכל אחד להגיד את עמדתו בכל מקום, בכל פורום, צריך לדרוש את זה גם כלפי הצד השני.

אז באה תנועת "אם תרצו", ואני כבר אומר שאני לא שותף לסגנון ואני לא אוהב שלוקחים איש או אשת ציבור, גם אם אני יכול לחלוק על עמדותיה בצורה הכי קיצונית בעולם, לא משנה כרגע מיהי, ומציגים אותה בצורה מגוחכת, או כזו שהיא אפילו למעלה מזה. אני לא שותף לסגנון. בין זה ובין דיון ענייני על תוכן הטענות, אפשר לקיים את הדיון הענייני. אם יהיו לו תוצאות, לא יהיו לו תוצאות, זה כבר קשור לתהליכים אחרים. אבל בוודאי שמה שעושה "אם תרצו" הוא גם לגיטימי. אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא לגיטימי במסגרת חופש הביטוי, הסתה זה לא חופש ביטוי. וכל עוד אין בזה עבירה על החוק, אז אפשר להגיד שלא שותפים לסגנון, ואולי יש פה החרפה, הקצנה, כמו שעושים הרבה פעמים לכולנו בקריקטורות או בהרבה דברים אחרים. כבוד השר, מקארתיזם בכל העולם הוא מחוץ לחוק.

אתה קורא לזה מקארתיזם, אני אקרא לזה, חבר הכנסת אורון, הרי מה שאמר השר הרגע זה בדיוק מה שאמר, אני לא אומר חניך סיעתך, כי הוא כבר אחד ממנהיגי סיעתך, חבר הכנסת

בזירה הבין-לאומית. זה

מנחם אותי, אני שמח שלא הגעתם לשם. אבל זה לא עוזר, כי הפעילות הזו של "עדאלה" ושל "בצלם" ושל חלק מהארגונים כן מביאה לתוצאות האלו, ואתם יודעים שבזירה

לא שולחים ילדים אל מלחמה, אני מבין מה שאתה אומר. יש לפעמים קושי להבין את זה, קושי אינטלקטואלי אני מתכוון. יש חברה שיש בה, איתן כבל, אחד מהאנשים המשרתים את עם ישראל גם כאשר הוא כבר יכול היה לא לשרת, הוא עוד לא הלך לאף מלחמה כי מישהו אמר לו. אבל אדוני היושב-ראש שאל שאלה, ואני אומר. כאשר יש מקרה שבו שני ערבים בני 18 בשטחים נהרגים מטווח,

ברור, אז לא יגיע לבית-דין, כל ילד קטן הוא עולם ומלואו, כל בן-אדם הוא,

לפעמים יש הרגשה בחברה הישראלית שעושים צחוק ממנה. זאת אומרת, הם מכים, ומה שהם עושים, הם לא עושים את זה על דעת אף אחד, הם עושים את זה בעצמם, וכשישראל מגיבה היא רוצחת. זה קשה. אני אומר לך מהרהורי האנשים הפשוטים במדינת ישראל.

קשה, קשה לפעמים.

אנחנו לא קמנו בבוקר ואמרנו: אנחנו נהרוג. יש בעיה. כל דבר הוא לא טוב. תאמין לי, להרוג זה לא טוב. אני אשמח להתחלף עם אדוני לכמה דקות. באמת, בכנות. אני חושב שאדוני מייצג היטב את עמדת, אני יודע. אני לא אשמח להתחלף עם אדוני. טוב לי המקום הזה. בכל אופן, אני שוב חוזר ומדגיש, כדי שלא ייאמר שום דבר בנוגע לסתימת פיות. אני חושב שיש

זכויות היסוד במשטר דמוקרטי להגיד כל דבר בכל פורום בין-לאומי, אבל אי-אפשר גם לעשות את הדברים האלה וגם לצפות לאיזו התעלמות מוחלטת של גורמים אחרים בחברה הישראלית, או גם של הממשלה. רק להבהיר עוד דבר, כי חבר הכנסת אורון אומר את זה. אני לא חושב שצריך פה להעמיד לדין אף אחד ולא לרדוף אף אחד. אמרתי את זה בפעם שעברה שעלתה ההצעה הזאת כהצעה לסדר-היום: אני חושב שתפקידה של הממשלה לגבי ארגונים כאלו זה לעשות שני דברים:

לוודא שהממשלה, בטעות, עקב בלבול ואי-הבנה של מה הפעילות של אותם גורמים, שהממשלה לא תומכת בהם. אני לא יודע אם היא תומכת, לא אמרתי שהיא תומכת, רק היא צריכה לוודא שהיא לא תשתתף,

בכספי משלם המסים באיזו צורה במימון של אותם ארגונים.

כי יכול להיות שבקרן הקולנוע הישראלי, שזה לא קשור, אני נותן את זה כדוגמה אחרת, המדינה כן משתתפת לעתים בהצגת עצמה כעושה פשעים בין-לאומיים. יש כאלה שאומרים שבקרן הקולנוע, לסרט שלא עולה בקנה אחד עם חלק, תקציב. לא, נו, ופעם הורידו? גם הנציגים של אלה שאומרים שצריך להוריד, לא הורידו. בסדר, אבל גם המובן מאליו, צריך שייאמר, כי אם זה תלוי בחלק מהיושבים פה, היו גם מורידים, גם מורידים אלף פעמים. מזל שלא הם מחליטים את זה. אם הם היו מחליטים פה, אף סרט לא היה יוצא לאקרנים. הם, אני יודע, אתה רוצה שאני אאסוף אותם לוועדה, את השמות להם? אי-אפשר להתעלם מזה שיש קצת חוסר איזון, איזה סרטים נתמכים על-ידי הקרן ואיזה לא. אני דיברתי על העיקרון. אתה אמרת, בוא נגיד שבימי האינתיפאדה הקשים לא ראיתי סרטים רבים על הסבל של תושבי יש"ע, שמנסים לנסוע בכבישים וכל היום יורים ומחסלים אותם. לא ראיתי סרטים רבים כאלה שהקרן תמכה בהם. זה לא הולך טוב בחוץ-לארץ, אין לזה ביקוש בחוץ-לארץ.

יש כאלה אוונגליסטים, יש ביקוש לסרטים, יש, יש, רבותי, הקרנות מאשרות את כל הסרטים שהתסריטים שלהם טובים, ללא הבדל. אני אומר לכם, במקרה הייתי חבר בוועדה הזאת. דרך אגב, מינתה אותי שרה ממרצ. סרטים גרועים. אדוני רומז שאין סרטים טובים בימין? אני אמרתי דבר כזה?

אני אמרתי, חלילה? אני אומר שעדיין לא גילו אותם, אבל ודאי שיש סרטים טובים. הימין חי בסרט, זאת הבעיה. וזה על-חשבוננו, דרך אגב, על-חשבון הפריפריה. עוד יאשימו, אם אני אוריד מסדר-היום, עוד יגידו שאני סותם פיות,

אגב, אני עוד לא הסתפקתי בתשובה שלי. זאת רק ההתחלה, הוא נכנס למבוא. אחרי המבוא. בכל אופן, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני חושב שהממשלה, אין תפקידה לרדוף את חברי הארגונים, ואין תפקידה לסתום את פיותיהם, אבל יש לה תפקיד אחד, לוודא שהיא לא מממנת בטעות, בצורה ישירה או עקיפה, את הפעילות של ארגונים שחלק מהפעילות שלהם היא פוליטית בסופו של דבר, והיא פוליטית גם נגד פעולות של ממשלת ישראל. הרי הארגונים האלה, לא נראה אותם מגישים תביעות בבתי-דין בין-לאומיים על כך שה"חמאס" מוציא להורג פעילים של ה"פתח",

מה שהייתי מצפה פה מחלק מחברי הכנסת, מייד לפנות לארגונים ולבתי-דין בין-לאומיים. אבל זה לא קורה לא מהם ולא מאותם ארגוני החברה האזרחית. וזה קורה פה לידם, לא מעבר להרי החושך. זה פה ליד קורה. כל הבעיות המשפטיות שחבר הכנסת חנין דיבר עליהן, שאולי לעתים קיימות במדינת ישראל, בוודאי קיימות הרבה יותר ברשות הפלסטינית, ואותם ארגונים מעולם לא הציפו את זה בפני בתי-דין בין-לאומיים חיצוניים. אני חושב שזה התפקיד הראשון. והתפקיד השני, והצטערתי לשמוע מחבר הכנסת הורוביץ שמאז העיסוק בנושא עוד גבר גל התרומות, אם כי זה לא מפתיע אותי. יכול להיות שאם נקשר את זה כבר להצעה לסדר-היום הבאה, יכול להיות שניתן היה לחבר את הנסיעה לביקור שם גם להתרמה, יהודים ציונים טובים.

כשהוצאתי פעם את דוח התרומות של אחד הארגונים, דומני קוראים לו ארגון של תכנון ובנייה, "עיר עמים". לא, לא "עיר עמים", בירושלים. לא חשוב. ראיתי שרוב התרומות הן לא מיהודים, אלא דווקא מהשגרירויות של המדינות הסקנדינביות במדינת ישראל. אז זכותן, עוד יותר טוב. אז זכותו של כל אחד לתרום לארגונים האלו. 90% מהתרומות לקרן הם של יהודים. 90% מהתרומות לקרן החדשה הם של יהודים. יפה, יכול להיות שפה אתה נוגע בבעיה. יכול מאוד להיות, שכשהקרן באה ומתרימה את היהודים, היא מדגישה יותר את הפעילות הסביבתית החשובה, שחלק מהארגונים עושים, או את הפעילות לשוויון זכויות בתוך מדינת ישראל, שחלק מהארגונים עושים. וגם חלק מהדברים ש"עדאלה" עושה הוא טוב, דרך אגב. לגבי שוויון זכויות בחברה הישראלית, טוב שהוא עושה את זה. השאלה אם אותם יהודים שתורמים לקרן גם יודעים שלאחר מכן הכסף שלהם הולך, כפי שאמרתי, לארגון-הגג, וארגון-הגג גם מממן ארגונים שעושים דה-לגיטימציה,

וגם רוב חברי הממשלה סבורים כך, מסכנים את עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ומביאים לכך שכשיושבת-ראש האופוזיציה או הרמטכ"ל, או שר הביטחון רוצים לצאת לחו"ל, הם גם עלולים לחשוש שהם ייעצרו בגלל פעילותם של אותם ארגונים, שמטיפים שקר נגד מדינת ישראל.

ולכן אני חושב שאם אנחנו מדברים בעד חופש הביטוי, בוודאי שצריך לאפשר את המשך הדיון הזה בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

חברת הכנסת זוארץ, רוב ההאשמות שאנחנו דנים בהן כרגע במישור הבין-לאומי נעשו על-ידי, טוב שיש לכם את מי להאשים בכשלים שלכם. ההצעה היא להעביר לוועדת חוקה?

בכל זאת הממשלה הזאת והמדינה, רבותי, יש לנו פה שתי אפשרויות. אחת היא להעלות את הנושא על סדר-היום, להעביר לוועדה, ואחת להסתפק במה שאמר השר. להסיר מסדר-היום, אדוני היושב-ראש. יש לי הצעה אחרת. שמעתי. אילן, אני אסביר לך. אם המציעים כולם מקבלים את מה שאמר השר ולא מבקשים להמשיך את הדיון, אין הצעות אחרות. זאת אומרת, הוא אמר ובזה זה נגמר. כבוד מזכירת הכנסת, יש שתי הצעות. המציעים הציעו להעלות לסדר-היום. השר אמר שאפשר להעביר את זה לוועדה. עכשיו יש עוד הצעה אחת, והיא ההצעה להסיר מסדר-היום. אבל אם מסירים מסדר-היום המציעים עצמם, אין צורך בהצעה אחרת, נכון חבר הכנסת אורון? נסים זאב, אתה לא נרשמת להצעה אחרת אה, נרשמת. עכשיו אני שואל, חכו, הראשונה, חברת הכנסת יוליה שמאלוב, לא נמצאת. חבר הכנסת אלכס מילר, אתה מסכים להסתפק בהודעת השר? האמת שאני מעדיף שזה יידון בוועדת, תגיד לי: אני לא מסכים. אתה מסכים או לא מסכים? חבל על הזמן, אתה לא מסכים, נגמר. אני אשאל: יריב לוין, אתה מסכים להסתפק? מסכים.

תחשוב אתה בינתיים. יעקב כץ, אתה מסכים? אתה מסכים להסתפק בהודעה. חבר הכנסת אורי מקלב, אתה מסכים להסתפק? רגע, זה לא עובר לוועדה? לא, לא עובר לוועדה. אז אתה לא מסכים. הואיל וכך, מספיק שאחד יאמר לי: אני לא מסכים,

אני רוצה שזה יבוא לוועדה.

בשביל מה אנחנו צריכים עוד פעם? הרי כל שבוע יהיה לנו הדבר הזה, רציתי לחסוך מהכנסת מה שנאמר. לפיכך אנחנו מתחילים בסדרה של הצעות אחרות. חבר הכנסת דב חנין ראשון, חבר הכנסת דניאל בן-סימון שני,

חבר הכנסת שלמה מולה שלישי, חבר הכנסת נסים זאב רביעי, וחברת הכנסת זוארץ היא החמישית ואין יותר.

אדוני, אני כל כך נמוך שאתה לא רואה? אני הצבעתי ראשון.

אתה בכלל לא נמוך, רק אני מקבל מהמזכירה, כי אם אתה לא יודע, יש פרוצדורה. אני מסכים שיש פרוצדורה. גם נמוך וגם רזה. אני אומר לך, נרשמים אצל המזכירה, אני לא יודע.

לא חושד, אין לי בעיה. בבקשה, חברים. בבקשה, חברי הכנסת, כל אחד במסגרת דקה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חברי הכנסת, אנחנו צריכים לראות את השאלה הזו בהקשר הרחב והאמיתי שלה. אני אומר לכם בצער ובכאב, המרחב הדמוקרטי בחברה הישראלית נמצא תחת איום כבד. אותם אלה שמדברים גבוהה-גבוהה על מחויבות לעתידה של ישראל, הם אלה שמאיימים על המרחב הזה. המרחב הזה נמצא בסכנה גדולה, כאשר יש התקפות על אלה שחושבים אחרת, שמביעים עמדה אחרת. זהו מבחנה של הדמוקרטיה. מבחנה של הדמוקרטיה איננו ברגעים שבהם נאמרים דברים מקובלים ומוסכמים על כולם. מבחנה של הדמוקרטיה הוא ברגעים שבהם נאמרים דברים לא מקובלים, מרגיזים, מקוממים. זה הרגע שבו צריך להתגייס ולהגן על הדמוקרטיה. הקרן החדשה לישראל עושה עבודה מצוינת. אני תומך בפעילות הזאת, אני חושב שהיא פעילות מבורכת. רוב הפעילות שהיא עושה היא פעילות שלא מוכרת פה לרוב חברי הכנסת, וחבל שכך. תכירו את הפעילות, תלמדו אותה, תראו את הארגונים החברתיים, הסביבתיים, ארגוני השוויון, את העשייה של הקרן,

בכל הארץ לפני שאתם באים ומנאצים אותה. אבל גם כאשר הקרן החדשה תומכת בארגון שמבקר את פעולת צה"ל בעזה היא עושה פעולה מבורכת וחשובה, וצריך לתמוך בכך, כי היא תומכת בקולות של ביקורת בחברה שצריכה את הביקורת הזאת. החברה הישראלית צריכה את הקול האחר. אם לא יהיה קול אחר בתוך החברה הישראלית, לאן נבוא? יישארו רק קולות אחרים מבחוץ. אנחנו רוצים במצב כזה, או שאנחנו רוצים שהוויכוח האמיתי יהיה קודם כול כאן?

עמיתי חברי הכנסת, מעבר לכל הוויכוחים, אני חושב שאת הנושא הזה צריך להסיר מסדר-היום. תודה רבה. חבר הכנסת דניאל בן-סימון, אינו נוכח. חבר הכנסת שלמה מולה, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

הקרן החדשה, למי שלא מכיר מה שהיא עושה, היא מממנת 50 עמותות ומסייעת ל-700 עמותות חברתיות בארץ.

גם הקרן מכחישה, היא לא קשורה בכלל לדוח-גולדסטון. מה אתם רוצים מנעמי חזן? אני לא מבין, חוץ מההתלהמות הפוליטית הזאת של הימין, מישהו בא ואמר, בוא נבדוק מה עמותת מוסקוביץ עושה בארץ? מישהו בא ואמר, בוא נבדוק מה הימין עושה מעבר ל"קו הירוק" חוץ מלהעצים את הסכסוך הערבי-ישראלי?

אנחנו נפלנו על הראש? אתם רוצים לבדוק את העמותות? בואו נבדוק את כל העמותות. תודה רבה, חבר הכנסת. חבר סיעתך ביקש ועדת חקירה. לא, אני לא ביקשתי ועדת חקירה. אמרתי: חבר סיעתך ביקש ועדת חקירה. אני מנעתי ועדת חקירה פרלמנטרית שבה פוליטיקאים בודקים פוליטיקאים.

מי שיש לו טענה כלשהי לעמותה כלשהי, יכתוב מכתב לרשם העמותות, אם העמותה הזאת עוברת על חוקי מדינת ישראל. כל ההתלהמות הפוליטית הזאת נגד ארגון שעוסק בעניינים חברתיים של שוויון זכויות, מה יותר טוב מלממן עמותה הקשורה לעליית יהודי אתיופיה, עמותת "טבקה", שכל יום מגישה בג"ץ על הגזענות המשתוללת בארץ. לכן, אדוני היושב-ראש, אני מציע להסיר מסדר-היום. תודה רבה. חבר הכנסת נסים זאב. במקום ניצן הורוביץ, ביקש להעביר לשלי יחימוביץ. חבר הכנסת אורי אורבך, יש לי עוד מקום. זוארץ נמצאת, כך יש שישה, בזה ייגמר העניין. סליחה, גם חבר הכנסת אילן גילאון. אדוני היושב-ראש, אין ספק שקרן ההסתה לישראל זה גיס חמישי. לא סתם הוא נקרא "קרן". צריך לדעת שהקרן, אחרי ששור מועד נוגח שלוש פעמים,

רבי אליעזר אומר, אלא סכין. צריך לחסל את השור הזה, וכל עוד הקרן הזאת ממשיכה לנגוח את מדינת ישראל יום-יום, ואנחנו כמו עיוורים, דנים כמו טיפשים בכנסת הזאת. מה עושה הקרן? יש לה עמותות של צדקה, הלוא כל העמותות של הטרוריסטים הם צדקה. הלוא למה הוצאנו פה חוקים, כדי לעקוב אחרי העמותות האלה, שבאות בהסוואה של צדקה וחסד ועזרה לזולת? כי הם עושים את כל הטרור שלהם דרך אותן קרנות. אז ניתן לשור את זה להמשיך לנגח אותנו, אדוני היושב-ראש? לכן, אני מבקש, הגיע הזמן באמת לקיים דיון רציני ומעמיק בוועדת החוץ והביטחון, כדי לראות את המקורות הכספיים האלה, ולחסל פעם ולתמיד את כל הקרן הזאת, שהיא קרן הסתה שמתמשכת, תומכת ב"עדאלה" ובעבדאללה וכל מיני שמות שאנחנו עוד לא מכירים אותם. תודה רבה. חברת הכנסת זוארץ, ואחריה, אילן גילאון.

בכל מקרה, אילן גילאון קודם. אין בעיה. אין בעיה. את רשומה לפניו. אילן רשום מייד אחרייך.

זה מה שנקרא, אדוני, Beauty before age.

ולאור כל מה שנשמע כאן,

לא שהשנייה היא לאbeauty, לכל דבר שהוא טוב יש הרבה, רק השלילה לא סובלת יחסיות. החיוב סובל יחסיות. בבקשה. לאור כל מה שנשמע כאן,

אני רוצה להסכים לדברים של חברי ניצן הורוביץ, וגם של דב חנין, וגם של שלמה מולה, ואני מניח של חברת הכנסת זוארץ שתדבר אחרי, לאור כל מה שנאמר כאן, ולאור היכרותי המאוד-טובה עם הקרן החדשה לישראל, זה שנים, בהשוואה של תרומת הקרן לתרומת, נניח גורם אחר, נניח ארגון אחר, כמו ממשלת ישראל, אני חושב, אדוני, שהוועדה המתאימה להעביר את הנושא היא שתי ועדות,

ועדת הטקסים, כדי שנעמי חזן תדליק משואה ביום העצמאות הבא עלינו לטובה, והוועדה השנייה היא ועדת פרס ישראל, כדי שהקרן תקבל פרס ישראל על מפעל חיים. כל שאר העמותות ששמענו פה מדברות, שילמדו משהו מהי קרן חברתית אמיתית חדשה. לכן הוועדה היא ועדת הטקסים, ולא שום ועדה אחרת. תודה רבה. חברת הכנסת זוארץ, ואחריה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, במקום דניאל

כבוד היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, קורה כאן משהו מאוד מאוד מסוכן, ואני מצטרפת לדברי חברי על ההסתה הגסה והפרועה שעל השלכותיה ופירותיה אנחנו משלמים מדי יום. ביקורת היא לגיטימית בחברה, אבל כשאנחנו נותנים יד לארגון שמבקר ארגון אחר, ואנחנו דנים ודשים בסוגיה הזאת כל כך הרבה, זה לא מוסיף לנו כבוד, לכנסת. אני שומעת כאן דברים מאוד מדאיגים מצד חלק מחברי חברי הכנסת, והמסר של "מי שלא אתי, נגדי" עולה כאן וחוזר פעם ועוד פעם מחדש. ניכוס הציונות לצד הימני של המפה הפוליטית והימין הרדיקלי וניכוס צה"ל למטרות האלה, ושימוש ציני בצה"ל ובחיילי צה"ל כדי לתקוף את אזרחי המדינה שחושבים אחרת, הוא פסול, הוא פגום, ואסור לנו להיות שותפים לכך. מצד אחד המדינה מעבירה אחריות ומסירה את האחריות לאזרחיה, מעבירה את זה לארגונים, ומצד שני, יושבת כאן נציגות הממשלה ובצורה מאוד מאוד, אני מאוד משתוממת על ההתייחסות של נציג הממשלה ועל הביקורת שהוא העלה כאן. אסור לנו לתת לזה יד, אסור לנו להיות חלק מזה. יש גם ביקורת, מה לעשות. ביקורת היא ביקורת לגיטימית, אבל אסור לנו לתת יד ולתת לגיטימציה להסתה פרועה, שאת המחירים שלה אנחנו משלמים מדי יום. אסור אף פעם לאפשר הסתה פרועה. אלא מה, מה שעשה השר ארדן, הוא הגן על השר אדרי. הוא הגן על השר אדרי, על השר עזרא. כן, הוא גם התייחס במין קלות לקריקטורה. לא, לא, בכלל לא בקלות. אני מתייחס ברצינות רבה, גברתי.

גם אנשים שלא חושבים, אני מנעתי מחבר סיעתך לקיים ועדת חקירה פרלמנטרית, כי חשבתי שזאת שערורייה.

גם הסיעה, עם זה, עם כל הכבוד, כאשר מגינה הממשלה הזאת על דברים שנאמרו על-ידי אנשים שנתמכו על-ידי קרן כזאת או אחרת, אני לא חושב שצריך לפגוע בה, בקרן,

הדברים שנאמרו, להצדיק את הדברים שהם נאמרו כאשר כל מה שעשה השר ארדן, הגן על השרים עזרא ואדרי הנמצאים פה, על יושבת-ראש האופוזיציה, על שר האוצר, על ראש הממשלה. אני מברכת אותך על כך שהורדת את הסוגיה מדיון בוועדה פרלמנטרית, אין לזה מקום, ואני מציעה להסיר את ההצעה מסדר-היום. תודה רבה. זה בסדר. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, חבר הכנסת בן-סימון הגיע בחזרה, אבל הואיל והוא לא היה פה אני מאפשר לך, כי קראתי בשמך. חבר הכנסת בן-סימון, השתוקקנו לשמוע את דבריך, קראנו לך, אבל מה נוכל לעשות? כי אחרת, חבר הכנסת טלב אלסאנע ביקש לדבר, ועוד חברי כנסת.

אדוני היושב-ראש, אתמול התקיימה ישיבה בעניין ויסקונסין. ישב לימיני חבר הכנסת אריה אלדד מהאיחוד הלאומי וקרא הסתייגויות. אני לא חושדת באריה אלדד שהוא קורא חומרים מבלי לדעת את תוכנם. ראיתי שההסתייגויות שלו מאוד דומות להסתייגויות שלי. הסתכלתי, והוא קרא את ההסתייגויות מהדף שהכינה עבורנו במאמץ רב האגודה לזכויות האזרח, הממומנת בידי הקרן החדשה. אני חושבת שזאת רק דוגמה אחת מני רבות עד כמה העבודה הפרלמנטרית שלנו כאן מגובה ומחוזקת בידי הארגונים הנפלאים האלה, שהם ארגוני החברה האזרחית, הפעילות החברתית, הפעילות למען האזרח הקטן, בלא הבדל דת,

מוצא והשתייכות פוליטית. זאת רק דוגמה אחת, והיא התרחשה אתמול במקרה, אבל היא מתרחשת כל הזמן.

איך נמנעה פרשת "הולילנד" שנייה בחירייה, בניית פרויקט מגורים בידי אביגדור קלנר, שלכאורה, ככל הנראה, היה עצור בשל החשד ששיחד כדי לבנות, הוא לא נמצא פה. אני מבקש לא להיכנס לפרטי החקירה, אלה אנשים שאנחנו לא יכולים, איך נמנע פרויקט הבנייה בחירייה?

בגלל התנועות הסביבתיות, לא, לא, לא. שגוננו על כל הציבור בישראל, וגם הן ממומנות בידי הקרן החדשה. אני חסידה גדולה של חופש הביטוי. אני חושבת שחברי מכל קצוות הקשת הפוליטית יודעים שאני מגוננת עליהם גם כשדעותיהם אינן כדעותי, ואני משתדלת להביא את האתוס הזה גם לוועדת האתיקה שאני עומדת בראשה, ומגוננת על חופש הביטוי עד קצה גבול היכולת. מה שמתרחש סביב הקרן החדשה הוא מחול שדים של רמיסת חופש הביטוי, מקארתיזם. אני בטוחה שהתקופה הזאת תיזכר כתקופה אפלה בתולדות חופש הביטוי ובתולדות הדמוקרטיה, ואני מבקשת שהתקופה הזאת תהיה קצרה ככל האפשר ונפסיק את העיסוק בקרן, נפסיק את ההסתה כנגד הקרן ונוריד את הנושא הזה מסדר-היום.

רבותי,

אתם צריכים להבין, יש שש הצעות, אי-אפשר מעבר לשש הצעות, אבל הואיל ולא היו פה, אז אני נותן לך את זה, כדי שלא ייראה כאילו, שש הצעות. צריך לגשת למזכירה, חבר הכנסת אילן גילאון, אני מתנצל, אני לא רואה כל דבר, ולהירשם. ששת הראשונים הם שש ההצעות. בבקשה, אורי אורבך.

אדוני היושב-ראש, בראשית דברי אני מבהיר שאני נגד התערבות של הכנסת בגופים האזרחיים האלה, והם חשובים מאוד, כולל הקרן החדשה לישראל. יש לאדוני ולי מכר משותף בשם דני קרמן, הוא מוכר לרבים, ושאלתי אותו פעם: דני, אתה אוכל כשר? אז הוא אמר לי: גם. אם זה טוב, הוא אמר לי.

הקרן החדשה לישראל עושה המון דברים טובים לגופים האזרחיים, ותבורך על הפעילויות המבורכות שלה, אבל אנחנו מדברים גם על, היא גם תומכת בגופים שמזיקים באופן אקטיבי,

למדינת ישראל. ויש זכות לבקר את הקרן החדשה הקדושה לישראל, ויש זכות להדביק קרן לנעמי חזן כדי להגיד, מה שמשתמע,

יש זכות. חבר הכנסת טלב אלסאנע, נא לשבת. אתה רוצה קריאות ביניים, תשב. פה זה לא אוקראינה. אני לא אשב פה עם מטרייה. אני לא אשב עם מטרייה, ואף אחד מהנואמים לא יהיה עם מטרייה. והעובדה שכל ביקורת בוטה, קשה, שיש כאלה שאוהבים ויש כאלה שלא, נתפסת כהסתה, זאת בדיחה עצובה. חופש הביטוי מאפשר לצייר קריקטורות בוטות על נעמי חזן הקדושה ועל הקרן שבחלק, גם בחלק, אני לא יודע באיזה גודל, אבל בחלק נכבד, תומכת בגופים שמוציאים את דיבתה של ישראל, אני לא שומע כשאני מדבר,

חבר הכנסת חנין, הוא חיכה,

הוא חיכה לקבל את זכות הדיבור כדי לענות לך. חופש הביטוי לא מאפשר הכול,

לא לנהל דיון אתו.

מאפשר לצייר קריקטורה ולצאת לקמפיין אישי, מי שיזם את הדיון, חבר הכנסת. חבר הכנסת אורון. נגד שרים, נגד פוליטיקאים, השמאל והשמאל הקיצוני. העניין לא מחוסן מביקורת. זה כואב, אבל צריך להתרגל לפעמים שגם אתם עומדים לביקורת. תודה רבה. הבהרת את דבריך בצורה ברורה. אתה מציע להסיר? מה אתה מציע? לוועדת היעלבויות. שמעתי.

ועדת היעלבויות. בסדר, אוקיי. רבותי, עומדות בפנינו שתי אפשרויות: האחת זה ועדה, והשנייה, להסיר. מי שמבקש ועדה, מצביע בעד. מי שמבקש להסיר, מצביע נגד.

הממשלה אמרה שנסתפק, בעד, לוועדה? לוועדה, בבקשה. עמדת הממשלה להעביר לוועדה. יש עכשיו אפשרות להצביע בעד או נגד. נגד זה להסיר מסדר-היום, בעד זה ועדה. רבותי, הממשלה מבקשת ועדה. נא להצביע. בבקשה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? בעד זה ועדה, נגד זה להסיר מסדר-היום. ההצעה שלא לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. 12 בעד, 17 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההצעה הוסרה מסדר-היום. רבותי, אנחנו עוברים לנושא הבא: ביקור חברי הכנסת בלוב,

ישיב גם בעניין זה השר גלעד ארדן, שהוא גם חבר כנסת נכבד. חבר הכנסת

ברכה, אתה תהיה הראשון, ולאחריו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ולאחריו,

ולאחריו, חבר הכנסת כרמל שאמה, ולאחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי,

בבקשה, חבר הכנסת ברכה. מראש אני מודיע שאני אצטרך לעזוב באמצע, אבל אני נותן לכל אחד ארבע דקות, כדי שלא יהיה, כמה דוברים? יש לך דוברים, שבעה.

אדוני היושב-ראש, לפני שסופרים את הזמן, יש לי שאלה לכבודו. אם הנושא הוא נושא משפטי, אז התביעה ובית-המשפט מטפלים בזה,

ואם זה בשליחות המדינה, אז הממשלה משיבה, ואם זה נושא של כנסת, פרלמנטרי, אז אין מעמד לשר שישיב על העניין הזה. הממשלה תמיד רשאית. יש זכות דיבור גם לממשלה פה. היא תחליט אם היא רוצה או לא. היא יכולה גם לבוא ולהביע את עמדתה, למשל על חוק זכויות חברי הכנסת. הממשלה אמורה להשיב, הממשלה אמורה להשיב, בדרך כלל בנושאים שנוגעים לעבודת הכנסת.

בדרך כלל הממשלה בחוכמתה, לא אמורה להתערב בעניין הזה. בחוכמתה, בדרך כלל, הממשלה אומרת: אין לי עמדה. לעניין זה יש לה עמדה. אני חושב שלא ראוי שהממשלה תגיד את דעתה בנושא של עבודת הכנסת ועבודת חברי הכנסת. אם יש בעיה אתית, זה יידון בכנסת. זה ברור, אם זו בעיה משפטית, זה יידון בבית-המשפט. אבל הממשלה תאמר מה היא חושבת. אדוני אחר כך יבקר אותה. אין פרוצדורה שבה אני אומר: הממשלה לא תשיב. אין לי פרוצדורה כזאת.

הממשלה בחרה לא להשיב. יש דברים, הממשלה באה ואומרת: זה נוגע לכנסת. יש דברים שנוגעים לעבודת הכנסת, שממשלה בתור רשות מבצעת, חבר הכנסת. חבר הכנסת, לא יכולה להביע את דעתה.

אני, יש לי סמכויות, ואני משתמש בסמכויותי עד תום, אבל מודיע לך חד-משמעית: אין שיקול דעת. אם הממשלה רוצה להשיב, אתה אחר כך תבקר אותה,

אבל אין לי אפשרות לא לאפשר.

אתה צודק שבדרך כלל הממשלה, כאשר הדבר נוגע לכנסת בלבד, אומרת: אין לממשלה עניין בעניין זה,

אני נתלה במשפט הזה של אדוני היושב-ראש. אתה תאמר את זה לממשלה.

בבקשה, חבר, אתה אמרת, זה מספיק.

בבקשה. ארבע דקות. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אני חושב, לא הייתי, האמת, מעלה את ההצעה הזאת לסדר-היום כהצעה דחופה, לולא ידעתי שחברי כנסת אחרים מהימין שירצו לבקר יעלו את זה, וחשבתי שראוי שאנחנו נגיד את דברנו.

שאני רוצה להתחיל בהעלאה על נס את חשיבות הביקור וחשיבות ההזמנה. זו הזמנה חסרת תקדים של ראש הפסגה הערבית. המנהיג הלובי מועמר קדאפי ידוע בעמדותיו. אנחנו לא הלכנו לנחש את עמדותיו, ידענו מראש את העמדות שלו. ודומני שגם ברורות כאן העמדות שלנו לגבי כל מיני נושאים ומה התפקידים שאנחנו נושאים בהם, כולל היותנו חברים בכנסת ישראל וכולל היותנו נושאים דרכונים ישראליים, ועל אף זאת הוא חשב שיש מקום להזמין אותנו, וזה אחד האירועים הרשמיים הראשונים שהוא עשה במסגרת תפקידו כראש הפסגה הערבית. אני חושב שיש רק לברך על ההזמנה ועל הביקור. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני שמעתי היום שאחד מחברי הכנסת הציע או ביקש לזמן ישיבה של ועדת הכנסת כדי לדון בעניין, כדי לשלול את זכויותיהם של חברי הכנסת שהשתתפו בביקור. אותו חבר כנסת ואותה חבורה, אגב, התנגדו בזמנו, כשנסעתי לאושוויץ, לביקור שלי באושוויץ, להשתתפות במשלחת הכנסת לאושוויץ. זאת אומרת, ההתנגדות שלו היא לא בעניינים של ערבים ויהודים, ההתנגדות שלו היא לא בגלל אקט או עמדה שאנחנו נוקטים.

מעז לומר שההתנגדות שלו היא התנגדות לעצם קיומנו לא בבית הזה, אלא במולדת הזאת. על כן, הדרישה היא, להגיד "גזענית", אז אמרנו. להגיד "פאשיסטית", אז אמרנו, הדרישה שלו גובלת בגישה נאצית, לא פחות ולא יותר, ששוללת את האחר לחלוטין, ואין מלה אחרת. הלכת צעד אחד רחוק.

אני לא נוהג לעשות את זה. אני לא נוהג לעשות את זה, אבל היא גובלת בדבר הזה. אנחנו נסענו לשם על-פי הזמנת ההנהגה הלובית, ואני חושב שזה היה חשוב מאוד לקיים את הביקור הזה. אנחנו גם אמרנו שלצד היותנו בני העם הפלסטיני ולצד היותנו אזרחי מדינת ישראל אנחנו גם בני האומה הערבית, והמרחב התרבותי, הלאומי, הפוליטי של העולם הערבי נוגע אלינו ישירות ולהוויה שלנו ישירות, וכל מי שחושב שיש לו זכות לשלול את תווי הפנים שלנו או חלקם, הוא בעצם עושה חטא ועושה מעשה שאין לו מקום בשום הוויה שנקראת דמוקרטיה. כפי שאמרתי בהתחלה, אנחנו לא הלכנו לנחש את עמדותיו של המנהיג הלובי. אנחנו ידענו מה אנחנו הולכים לשמוע, אבל הוא גם אמר דברים חשובים. גם כשהוא שטח את משנתו בנושא של המדינה האחת, הוא טרח לומר שכשמדברים בישראל על אנטישמיות שוכחים שהערבים הם שמים ושוכחים שהאנטישמיות דווקא צמחה, ועיקר הדיכוי נגד היהודים היה, במערב, ודווקא בתוך המזרח יהודים וערבים חיו יחד, כולל בלוב עצמה. אלה דברים חשובים. אתה יכול להסכים או לא להסכים, אבל הם חשובים ביותר. הוא אמר: אין לנו בעיה עם היהודים, אנחנו חיינו אתם והם חיו אתנו. יש לנו בעיה עם המדיניות הציונית של ממשלות ישראל, שמביאה חורבן על העם שלה. אני אומר שגם הדברים האלה חשובים.

אנחנו לא צבועים ולא הולכים עם פנים שונות לשם. חבר הכנסת ברכה, הזמן הסתיים.

גם המשנה שלנו, שאנחנו מדברים עליה, למשל על היוזמה הערבית שמדברת על שתי מדינות, נאמרה שם. אני העליתי את התפיסה של המפלגה שלי, של שיתוף פעולה יהודי-ערבי, גם שם. אנחנו אמרנו שעיקר הזירה שלנו, וישמעו כאן, בכנסת ישראל ובעם ישראל, חבר הכנסת ברכה. אני מסיים, אדוני.

אנחנו הוספנו מראש דקה,

אני אומר שהזירה, שאף אחד לא יחשוב ולא ישתעשע במחשבה שעצם הביקור הזה, כאילו אנחנו העברנו את זירת המאבק ללוב, למצרים או לכל מקום אחר. הזירה המרכזית שלנו היא כאן ועכשיו, ואנחנו נמשיך להיאבק,

כאן למען השלום, למען השוויון, אבל אף אחד לא יכול לנתק את זרם החמצן שלנו לשייכות הערבית שלנו. תודה רבה, אדוני.

הדובר הבא, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. בבקשה.

מהטרגדיה שלנו, פלסטינים אזרחי ישראל בני העם הפלסטיני ובני האומה הערבית, הוא הבידוד שלנו. לא שומעים אותך. בידוד. אנחנו סבלנו במשך עשרות שנים, ועד עכשיו בעצם, אם כי חלק מהדברים השתנו, מבידוד כפול: גם ישראלי וגם ערבי, מגטו כפול: גם ישראלי וגם ערבי. ממשלת ישראל וכנסת ישראל נוקטות מדיניות של הפרת החוק הבין-לאומי, החוק הבין-לאומי אומר מפורשות שלכל מיעוט לאומי יש זכות להיות בקשר עם בני עמו מחוץ למדינה שבה הוא חי. כולל מדינות ערב. זה חוק בין-לאומי. יש חוק בין-לאומי לכל בני-האדם, על כל המיעוטים, וגם הערבים הם בני-אדם, אז הוא חל עליהם. החוק הזה, ממשלת ישראל הפירה אותו גם בחוק של הכנסת,

נסיעה למה שקרוי "ארץ אויב". זו גם זכות טבעית, אין טבעית ממנה, שאנחנו נהיה בקשר תרבותי, חברתי, כלכלי, פוליטי עם בני עמנו. שחקן תיאטרון ערבי שקהל היעד שלו בארץ הוא מיליון פלסטינים שחיים בישראל, בעולם הערבי יש לו מאות מיליונים, שמהם יבואו לתיאטרון אלפים, וכאן יבואו מאות או עשרות לראות אותו. אנחנו, יש לנו הזכות להיפתח למרחבים. אבל מישהו בישראל חושב לשים אותנו בגטו.

אז אנחנו מודיעים: אנחנו נפרוץ את גבולות הגטו, ויהיה מה שיהיה. גם כל מדינות ערב שמוגדרות ארץ אויב, מבחינתנו הן ארצות אחיות. אלה האחים שלנו, ואנחנו גאים בהם. במי אתה גאה? אנחנו גאים בסורים, בירדנים, במצרים, בתימנים, בסעודים, בעירקים, בלובים, אנחנו גאים באחים שלנו. יש לנו זכות מלאה. הדיון בכנסת הוא לא איך לאפשר או איך להקל, כפי שהחוק הבין-לאומי קובע, אלא איך לשים מכשולים, והסתה גזענית של פחדנים. כל דבר שאנחנו עושים הוא איום על קיומה של המדינה. זה מעיד על פחדנות. כבר ציטטתי עשרות פעמים את ויליאם שייקספיר אומר שמאחורי כל שנאה קיימת פחדנות, או אהבה. קיימת מאחורי כל שנאה: beyond any hatred there is a fear, מאחורי כל שנאה

גם השנאה שאנחנו נתונים לה כאן. עכשיו, בא אחד מחברי הכנסת ורוצה לערוך דיון בוועדת הכנסת לשלילת זכויותינו, של חברי הכנסת שנסעו, ולהסרת החסינות, רוצה לקיים בית-דין שדה. יושב-ראש הוועדה, שהוא, איך אומרים, רואה אך טבעי להיענות לבקשות גזעניות מעין אלה, מייד נענה. אנחנו שמענו, היום אפילו, דברי בלע גזעניים. אם אנחנו נפנה לוועדת הכנסת ייענו מייד לדיון בהסרת חסינות ושלילת זכויות?

אנחנו מודיעים, אנחנו כבר הודענו וסיכמנו, כבוד היושב-ראש, שאנחנו לא נשתתף בישיבה הזאת. זו תהיה חגיגה של גזענות. שיחגגו לבד. אנחנו לא רוצים להיות חלק מהחגיגה הזאת.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. לא מגיע לך.

רבותי חברי הכנסת, לא ציפיתי שהביקור יעבור בלי התלהמות של הימין ובלי ניסיון להלביש לביקור הזה אפילו אפקטים פסאודו-חוקיים. כאשר אנשים יודעים שיש לנו חוות דעת משפטית, הרי לא תיארתם לעצמכם שאנחנו ניסע בלי שנבדוק את החוק כפי שצריך. לוב, אפשר לראות את חוות הדעת?

לך אני לא רוצה להראות. אפשר לראות את חוות הדעת?

יש חוות דעת משפטית של גורם משפטי רשמי שהביקור, שלוב היא לא מדינת אויב.

תפנה ליועץ המשפטי של הכנסת. הוא נתן את חוות הדעת?

אני אומר לך: תפנה ליועץ המשפטי של הכנסת.

הוא נתן את חוות הדעת? לא רק הוא.

לא רק הוא. גם היועץ המשפטי לממשלה חושב שלוב היא לא מדינת אויב.

הוא קובע.

החוק ברור.

כי יש רשימה. האמת היא שאם היו נוסעים אתנו חברי כנסת יהודים,

אומרים שיש נופך אנושי, חזרה לשורשים. חזרה לשורשים של יהודים זה בסדר והמרחב הלאומי-תרבותי-אנושי שלנו זה להרוס את מדינת ישראל?

אתה יודע כמה חברי כנסת יהודים מבקשים מאתנו לנסוע ללוב? איפה סגן השר יצחק כהן, תשאל אותו. רק לפני חמש דקות הוא אמר: תסדר לי נסיעה. חמש דקות,

אמרתי לו: אני אגיד את זה מעל הדוכן. הוא אמר: תגיד. לא הייתי עושה לו outingסתם. למה הצביעות? אני מתנצל. אולי זה הוא. למה הצביעות הזאת? למה הצביעות? אני מתנצל.

אדוני היושב-ראש, יש כאן עוינות לעצם הקשר. מישהו רוצה להשאיר אותנו חנוקים במרחב הצר של הגזענות הישראלית,

אנחנו רוצים לפרוץ קדימה, אל המרחב הרחב של העולם הערבי. זה המרחב הטבעי שלנו, זה המרחב הטבעי של הסטודנטים, של החוקרים, של בני-האדם, של המשפחות, של האמנים, של הספורטאים. מה יותר טבעי מזה, תרבותית ולאומית? מה יותר טבעי מזה? עכשיו אומרים לנו: ועדת אתיקה, טכנית, מטוס. אנחנו לא נוסעים, יש פה כמה חברי כנסת שבדרך כלל מבלים חצי שבוע פה וחצי שבוע ביאחב"ל בגלל חשדות לשוחד.

זו הזמנה מדינתית, ולכן הארגון היה כזה. אני גאה על הביקור הזה, ואני רוצה להודות למנהיג קדאפי שהזמין אותנו, ולשגריר שלו בירדן, ד"ר ברגותי, שקידם ודחף כמו בולדוזר את הביקור הזה. מה זה תרם לערביי ישראל, חבר הכנסת טיבי?

כשאתה עושה ביקור שורשים, אתה והחברים שלך, אתה שואל מה זה תרם?

גאווה לאומית. גאווה אישית וגאווה לאומית,

אני מבטיח לך שזה יתרום. הביקורים שלי במדינות ערב תורמים

אנחנו עוד לא יודעים מה זה יתרום. אנחנו אומרים שבעתיד זה יתרום. הביקורים כבר תרמו

גם תשתיות, קירבתם בין ישראל, מה, התפקיד שלי לקרב בין מדינת כיבוש לבין מדינה ערבית?

זה התפקיד שלי?

אני אגיד לך. החזות של מדינת ישראל בעולם, היא מדינה מצורעת,

ככה נראית מדינת ישראל. אתה יודע, מנהיגת המפלגה שלך אמרה את זה שלשום. מדינת ישראל נתפסת כמדינה מצורעת. אני אמרתי את זה? מבודדת. וזה נכון. גם לשיטתך אין שום דבר טוב, רק כיבוש? אני אגיד לך.

במה התעניינו אמצעי התקשורת כאשר אנחנו דיברנו? מה התדמית של העולם הערבי בעולם? דקה.

חוץ מלפוצץ מטוסים על בניינים?

אוקיי. כמה פטנטים רושם העולם הערבי בשנה? כמה מחקרים אקדמיים? היושב-ראש, אתה שוכח את עצמך שם, אדוני היושב-ראש. הוא כבר מחליף אותי. אתה היושב-ראש, תתנהג כיושב-ראש.

הוא גם נסע כסגן יושב-ראש הכנסת, ואת זה אני לא יודע אם היועץ המשפטי בדק. מי יגן עליו אם היושב-ראש מפריע? אני הוזמנתי גם בתור סגן היושב-ראש וגם בתור חבר הכנסת. אדוני היושב-ראש,

הוא מקבל בגלל זה עוד טיפה זמן, אז אל תקפצו סתם. אדוני היושב-ראש, התקשורת, במה התעניינה? תגיד, איך היתה ארוחת הערב? איך היה האוהל? למה כל הזמן אתם מקעקעים את יסודות המדינה? תקראו את הנאומים של כולנו, תקשיבו, בלי אווירת ה"עליהום" האוטומטית. תשמעו את מה שחבר הכנסת ברכה אמר, את מה שחבר הכנסת טיבי אמר, מה שחבר הכנסת טלב אלסאנע ועמיתינו אמרו. כל אחד נשא נאום שהוא בדיוק מה שאנחנו אומרים פה. פה אנחנו רחבים יותר.

פה מקשיבים לכם.

תראה מה עושים לי.

הנה דוגמה. אתם לא יכולים, תשתדלו להבין את מה שאני אומר ולגלות אמפתיה לעובדה שערבי רוצה להיות חלק מהמרחב שלו.

תשתדלו להבין. קודם תהיה חלק מהמדינה. אמרת משהו על זה שנותנים לך, עכשיו תקשיבו טוב. יש רק עיתונאי אחד או תוכנית אחת שקראה את הנאום שלי כולו,

והתעניינה בכמה נקודות. אני רוצה לציין לשבח את ספי עובדיה, "גלי צה"ל" הוא התקשר אלי ואמר לי: קראתי את הנאום שלך,

אמיץ. ורזי ברקאי, קרא את הנאום, ראה בערבית, לדבר, ביקורת עצמית, על מחקרים, על אוניברסיטאות שלא נמצאות ברשימת האוניברסיטאות המובילות בעולם, את זה אומר אדם, ערבי, גם פוליטיקאי, גם אדם שעושה ביקורת עצמית, לנשיא הפסגה הערבית. מדבר על חופש וצדק לאזרחים באשר הם במדינות ערב. איפה יש חופש בעולם הערבי? על הצורך. על הצורך.

על הצורך בחופש וזכויות אדם וכבוד אנושי. ושוויון לנשים. אתם לא תטיפו לנו מוסר בנושא הזה, כי אצלכם built in בסיסטם, built in יהודי עדיף על ערבי.

40 חוקים שמפלים בין יהודים לערבים. 40 חוקים. מישהו צריך להתבייש. ובסוף אתם משווקים את עצמכם כדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. דמוקרטיה ליהודים, כן. חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת טיבי, זמנך עבר. בחיים זמני לא יעבור, אלא כשאלוהים יחליט. זמן הנאום תם. זמנך על הדוכן. אם לא היתה דמוקרטיה לא היית פה עכשיו. איפה יש עוד חבר פרלמנט שיכול לדבר ככה על המדינה שלו בפרלמנט שלה?

אתה לא עושה לי טובה. חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת חסון, מספיק. איפה יש עוד מדינה, תראה לי יהודי בפרלמנט במדינה, חברים. חבר הכנסת מטלון. חבר הכנסת טיבי, קיבלת כפול זמן בזכות זה שהפרענו לך.

גם אני שותף להצעה הדחופה לסדר-היום, אתה מוכן לתת לי לדבר?

אני רוצה לסיים. חברים, משפט סיכום. אתה אל תדבר ככה. חבר הכנסת אגבאריה, תודה על ההערה. משפט סיום, בבקשה. אמרתי שם מה שאני אומר פה, על הפתרון של שתי מדינות. בגלל מדיניות כמו כאן, חבר הכנסת אגבאריה, תן לי לסיים משפט סיכום ותפריע לי אחרי זה. אני הדובר שאחריו. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת נסים זאב, אתה מוכן לתת לי רק לסיים?

אדוני היושב-ראש, יש רק מדינה אחת, דמוקרטיה אחת בעולם, שבה כשאזרחים יורדים מהמטוס בנתב"ג, במטוס הראשי,

נלקחים הצדה ויהודים ממשיכים. זאת מדינת ישראל. יש סלקציה גם בשדות התעופה. יש סלקציה כמעט בכל תחום. בשל הסלקציה הזאת יש אפליה. אתה לא מסוגל להבין ממה זה נובע? קשה להבחין ממה זה נובע? גם אותי לפעמים מעמידים, אז מה? כי חושדים בשם שלך, שאתה ערבי. כן, בגלל שם המשפחה שלי, אבל מה זה קשור? כי חושדים בך שאתה ערבי. מה לעשות, יהודים עוד לא פוצצו מטוסים. ערבים לא רצחו ראש ממשלה, אדוני. ערבים לא רצחו ראש ממשלה. בגלל זה שומרים על ראש הממשלה גם מפני יהודים.

כן, מי רצח את ראש הממשלה? יהודים. אבל למזלנו בשום מקום בעולם לא צריכים לשמור על מטוסים מפני יהודים.

לכל האנשים האלה צריך לעשות סלקציה בנתב"ג, יהודים הצדה וערבים ימשיכו כי רצחו ראש ממשלה? חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת טיבי, סיימת את דבריך.

חבר הכנסת טיבי, מספיק. נגמר.

אני חוזר על מה שאני אומר. לא, לא, אתה גם לא חוזר על מה שאתה אומר. לא, לא, עוד לא סיימתי. לא, לא, בזה סיימת.

זאת פעם ראשונה שיושב-ראש הישיבה מפריע לנואם לדבר. חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת טיבי,

פי-שלושה זמן דיברת. אני מבקש ממך לסיים.

אתה עכשיו סיימת. אתה לא נותן לי לדבר. אתה עכשיו סיימת. לא סיימתי.

שלוש דקות, חבר הכנסת טיבי, מה זה הדבר הזה?

תן לי לסיים משפט.

לא מתאים לך, חבר הכנסת טיבי.

אתה סיימת

אתה לא נותן לי לסיים. אתה לא נותן לי לסיים.

הכנסת טיבי, נתתי לך לסיים, ביקשתי כמה פעמים.

אתה לא נותן לי לסיים. אני רוצה שתוריד אותי עם המאבטחים. תן לי לסיים משפט. אני לא אוריד אותך עם מאבטחים, אתה תרד

כי אני רוצה לדבר? בהחלט, אני רוצה לסיים.

לא, אתה לא רוצה לסיים. משפט אחרון. אתה התאהבת בנאום הזה.

נתתם לי לשאת נאום. שנה

מילא אתם מפריעים לי. לא מקובל שיושב-ראש הישיבה,

זאת לא היתה התערבות.

זאת לא היתה סתם התערבות,

מה שמקובל לעשות.

היתה הפרעה סיסטמטית מהתחלת הנאום ועד סופו,

אתה הזמנת, חבר הכנסת טיבי.

חבר הכנסת טיבי.

אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת טיבי, בפעם האחרונה והמוחלטת, אתה מוכן לרדת מהבמה? הוזמנו לוועדת הכנסת, חבר הכנסת טיבי. סדרנים, בבקשה. סדרנים, בבקשה. תוריד אותי בכוח. צר לי שאילצת אותי.

אני רוצה לומר את המשפט שלי. בבקשה להוריד אותו מהבמה. אני רוצה להגיד את המשפט שלי, בבקשה להוריד אותו מהבמה. מה הבעיה להוריד אותו? אני רוצה להוריד את המשפט שלי. אתם חסרי בושה. זה יעזור לך

אבל, בטח בזמן שאתה בלוב לא תרמת דבר, לא תרמת דבר וחצי דבר לערבי אחד בישראל, לערבי אחד בישראל. תטפל קודם כול, אם חשוב לך עתיד ערביי ישראל, בהקצנה ברחוב הערבי, בכך שהשיח' ראאד סלאח מצליח למלא איצטדיונים. בכך תטפל, ואחרי זה תמצאו זמן לטייל בלוב באוהלים ובארוחות ערב בבתי-מלון. ולכן, הביקור הזה בלוב הוא הזוי, הוא מיותר, הוא בזבוז זמן. בזמן הזה קיבלתם משכורת ממשלם המסים הישראלי, ומשלמים מס הכנסה גם אזרחים ערבים ישראלים. וזה שאתם עוזבים את האולם באמת לא עושה רושם, זה מעיד יותר על היחס שלכם לעניינים שלכם. לכן, אדוני היושב-ראש, אני מציע כמובן שההצעה הזאת תוסר מסדר-היום,

לא בשום ועדה ולא בשום מקום. ההצעה מיותרת. תודה רבה. תודה רבה לאדוני. חבר הכנסת אורי אריאל, בבקשה. ואחריו? חבר הכנסת מטלון, אני חושב. אורלב, סליחה. יש תשובת

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ראשית, חבר הכנסת כרמל שאמה, סגן יושב-ראש הכנסת, אני רוצה להגיד לך: יישר כוח. דברים כאלה, תודה. בשם כולם.

לא שאלתי את כולם. נדמה לי שזה הרוח הכללית פה.

ההפקרות, ההפקרות שמגלים פה חלק מחברי הבית,

חבר הכנסת טיבי, שרוצה להרוויח במה מול בוחריו, ועדיין זו הפקרות, הפקרות מוחלטת, ועוד עושה את זה סגן היושב-ראש, מנצל את מעמדו בצורה בוטה. אני קורא מפה ליושב-ראש הכנסת להשעות אותו זמנית, עד בירור הדברים. אני לא חושב שכנסת ישראל צריכה לעבור כך לסדר-היום, התפרעות בוטה של חבר כנסת מחבריה, ועוד סגן יושב-ראש. על כגון מה שעשה סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת שאמה, נדמה לי שאומרים "ברוך שפטרנו מעונשו של זה", ואחרי שיצאו כל חבריו, כאות מחאה והפגנה, אפשר להגיד ברוך שפטרנו מעונשם של אלה. המציאות שנגלית לעינינו, לא רק בלוב, וזה תרבותי לכנסת? להגיד ברוך שפטרנו שהם יצאו מהישיבה, הם יצאו מרצונם,

הם יכולים לצאת. מצדי, ראוי שלא יחזרו, אבל זה עניינם. הם יכולים להחליט. ואם הם רוצים, כמו חבר כנסת שכבר איננו אתנו וגר בסוריה או בסעודיה, מקבל מפה את כל הפיצויים כמובן, אבל הוא לא אתנו, הם יכולים לעשות כמוהו. הוא בחר. איך קראו לו, סליחה, לחבר הכנסת הזה? שאקה, בשארה,

עזמי. עזמי.

אז אם רוצים חברים אחרים,

מכל סיעות הבית, זה לא שמור,

לנסוע גם כן, לעזוב פה את הבית, הם יכולים. אני יכול להמליץ לכמה מהחברים שיצאו כאות מחאה על ההתנהגות של היושב-ראש בגלל התפרעות של אחד מחבריהם, אני יכול להמליץ להם שייסעו לבקר אותו ויישארו שם. אבל הם יחליטו.

אנחנו לא מגרשים אף אחד מפה, פה יש דמוקרטיה, אתה רואה את זה במו-עיניך. אתה עצמך הצטרפת אלינו וזו הזדמנות אולי לברך אותך על הצטרפות מחודשת, רק רגע, ברשות היושב-ראש. אני מסכים, אם היושב-ראש, חבר הכנסת, חבר הכנסת, אתם לא תפריעו לדמוקרטיה הישראלית להתנהל. לא תוכלו להפריע לה. אני מציע לך לפנות, ואתה יכול להעלות הודעה אישית. המציאות שיש במדינת ישראל מיעוטים, שנייה, אתה לא נותן לסיים את המשפט, היית צריך לאפשר את זה. אני יכול לאפשר לך דבר אחר: אם אתה מרגיש שפנו אליך, אישית, אתה יכול לפנות אלי ולבקש הודעה אישית לפי הסעיף. אני לא הולך לסנן דברים של חברי כנסת. הוא אומר מה שהוא רואה לנכון להגיד, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. ואם הרגשת שנפגעת, אני מציע לך לפנות לסעיף, ואתה יכול לעלות ולדבר. אין שום בעיה. אתה תקנוניסט. הוא לא קיבל את השר הערבי, הימין המטורף הזה. אתה יודע מה הוא אמר לשר הערבי, אני אמרתי לך מה אפשר לעשות, למה אתה צועק מהמקום? הרי הציבור לא שומע אותך. תפנה לפי הסעיף להודעה אישית, אני אאפשר לך. למה לצעוק? אל תהיה תמים פה, על הדוכן. אתה את השר הערבי לא קיבלת. תשמע, אני אתחיל להוציא.

אם יש לך דבר שאתה חושב שנפגעת,

הערה, לא נאום.

תודה רבה.

ראו נא פעם נוספת חבר כנסת שמרשה לעצמו להפריע ללא לאות. אם היושב-ראש לא היה חס עליך, אז היית מצטרף לאלה שכבר בחוץ. אבל בסדר, יש פה רחמים ויש פה כנראה התחשבות, אני אקבע, לא אתה.

אני יכול להבין את המצוקה של הציבור הערבי של מדינת ישראל, שחלק, רובו ככולו, לפי הבנתי נאמן למדינה. לצערי, נציגיו לא מתנהגים ככה. כבר אמרו עליהם רבים וטובים שהם מתנהגים כמו גיס חמישי, דבר חמור, יוצא דופן, בלתי אפשרי. זו לא תופעה יוצאת דופן, הנסיעה ללוב. אם היתה פה נסיעה חד-פעמית, יכול להגיד מישהו שזו מעידה, אי-הבנה, לא קראו נכון את המפה. יש פה שיטה, והשיטה היא שבכל דבר שאפשר לצאת נגד הנהגת מדינת ישראל, לפגוע במדינת ישראל, או כמעט בכל דבר, יש חברי כנסת שעושים את זה פה בצורה עקבית ובוטה. שני הדברים, גם עקבית וגם עושים, כמו שנאמר, מהמקפצה. הדבר הזה לא ראוי שייסלח כאשר הוא נעשה פעם אחר פעם. הוא ראוי לתגובה חריפה של כל מוסדות המדינה, ביניהם גם הכנסת וביניהם יושב-ראש הכנסת וסגניו. אני רוצה לבקש מכם שתי בקשות:

שתשעו לפחות זמנית את סגן היושב-ראש, חבר הכנסת טיבי,

הדבר השני, שתקיימו דיון איך להתנהג כלפי התופעה, כי זו תופעה חמורה מאוד שפוגעת באושיות הדמוקרטיה וראוי לטפל בה, ויפה שעה אחת קודם. חבר הכנסת זבולון אורלב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לעתים נדמה לנו שהמאבק על קיומנו כמדינה יהודית ודמוקרטית הוא מאבק מול אויבים חיצוניים, מול מדינות אויב. אבל בידוע שהמאבק שלנו להכיר במדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי, כמדינת העם היהודי, הוא לא רק מאבק מבחוץ. הוא גם מאבק מבפנים עם מנהיגות של ערביי ישראל, לפחות חלקה, על כך שהם כופרים בעיקר והם רוצים לקעקע את אושיות קיום המדינה שלנו, כמדינה יהודית ודמוקרטית, כמדינת העם היהודי. זה המאבק על הנסיעה. מה אומר קדאפי? קדאפי הטביע את המושג "ישראטין". אין זכות לעם היהודי לקיים מדינה יהודית בארץ-ישראל, אלא תהיה מדינה דו-לאומית. דו-לאומית, פירושו של דבר מדינה ערבית. את הנוסח של קדאפי כולם מבינים, את גדול הדיקטטורים, אדם שמוקצה בכל העולם הערבי. איך אחמד טיבי לא מתבייש לקרוא לו: מלך מלכי המלכים? בושה וכלימה. אבל זו בעיה שלו עם הציבור שלו ולא אתי. המאבק שלי הוא לא מול המנהיגות הערבית, חברי הכנסת הערבים, שארבעה מהם נסעו ללוב. המאבק שלנו הוא פנימה, בתוכנו, בתוך המפלגות הציוניות, שלא מוכנות להסיק את כל המסקנות. כידוע, בכנסת הקודמת הצלחתי להכניס לספר החוקים של מדינת ישראל, לחוק-יסוד: הכנסת, ברוב גורף אבל גם אחרי חילוקי דעות, שמועמד לכנסת ששוהה במדינת אויב ללא היתר, רואים אותו כמי שתומך במאבק מזוין וכמי שתומך בארגון טרור ואיננו יכול להיות מועמד לכנסת. אגב, כבר פניתי לשופטת אילה פרוקצ'יה, יושבת-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע-עשרה, וביקשתי והודעתי שבהגיע העת אתבע שאותם חברי כנסת לא יוכלו להיות חברים בכנסת הבאה. אם יש בעיה אם לוב היא מדינת אויב או לא מדינת אויב, אני מציע לכם לפתוח את דברי הימים האלה ולראות אם לוב היא מדינת אויב או לא מדינת אויב. מבחינת מערכת הביטחון היא בוודאי מדינת אויב. יושב כאן סגן ראש השב"כ לשעבר, תשאלו אותו,

אם למישהו היה ספק, עכשיו היה צריך, אין לי ספק בדבר הזה.

אם מישהו עשה פשלה וזה לא נמצא בדיוק באותה רשימה, אני מקווה שוועדת הבחירות לא תיתפס באיזה דבר טכני, אלא לעניין מהותי. למה חוקקנו את החוק הזה? כי אנחנו חפצי חיים. אנחנו לא רוצים שאנשים ינצלו את הדמוקרטיה, ומה שלא מאפשר קדאפי וכנסת ישראל מאפשרת, ואני גאה על כך שאנחנו מדינה דמוקרטית, אבל לא לנצל את זה כדי להרוס אותנו, לא לנצל את זה כדי לפגוע ביסודות הקיומיים שלנו כמדינה יהודית ודמוקרטית. לכן, התביעה שלי היא לא רק כלפי ערבים.

הם חפצים לבטל את מעמדנו כמדינת הלאום היהודית.

זאת האידיאולוגיה. מה אנחנו עושים? האם אנחנו מוכנים? לצערי, ועדת שרים לחקיקה,

לא אישרה את בקשתי,

שבהצהרת האמונים של חבר כנסת, כדי שהוא לא יטעה באיזה פרלמנט הוא נמצא, שיצהיר אמונים למדינת ישראל, לא סתם למדינת ישראל. מה אכפת לו להצהיר אמונים למדינת ישראל וליהנות ממעמד של חבר כנסת? אלא להצהיר אמונים למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

על הבמה של כנסת ישראל ויצהיר איך הוא רואה את מדינת ישראל ולא יחתור תחתיה.

מפחד או מחנופה או מכל מיני שיקולים קואליציוניים לא מאפשרים להעביר את החוק הזה. דבר אלמנטרי ודבר פשוט. אני רוצה לדעת אם יש עוד חבר כנסת ערבי או מוסלמי במדינה דמוקרטית שהעז לנסוע במשלחת לקדאפי ולהיות אורח שלו. אני מתאר לעצמי מה היו עושים לחברי כנסת כאלה באנגליה, בצרפת, בארצות-הברית ובכל מדינה דמוקרטית אם הם היו נוסעים לקדאפי וממליכים אותו שם ומתחנפים אליו ומחזקים אותו ומבקשים את חסדיו ומחזקים אותו במאבק. הרי קדאפי הפיל את המטוס בלוקרבי, 350 הרוגים, כמדומני. הוא לקח אחריות ושילם פיצויים. טרוריסט. מדינה שמאיימת על שלום העולם, מנהיג שלא מוכן לקבל את הסדר העולמי. ולכן אני אומר, חברי חברי הכנסת, לא הם צריכים לעשות חשבון נפש, אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. ועל כן, אני לא ארפה מהעניין הזה. נמשיך עם החקיקה, נמשיך עם ועדת הבחירות המרכזית, פניתי גם ליועץ המשפטי לממשלה,

שהייה במדינת אויב היא גם עבירה פלילית,

חבר כנסת אחד,

עפו אגבאריה, שנחקר כרגע בהליכי חקירה בסוגיה אחרת לגמרי. ככל שאנחנו,

שדואגים למדינת ישראל כמדינה יהודית, נדאג לה באמת, התופעות האלה ייעלמו. תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת מוץ מטלון. גם לך, אדוני, ארבע דקות. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, כבוד השר, הגיע הזמן לחשבון נפש שלנו. בואו לא נחפש אשמים, בואו לא נחפש איפה טעו או לא טעו חברי הכנסת הערבים. בואו נבדוק את עצמנו, איפה אנחנו טעינו, איפה אנחנו טועים, איפה אנחנו טומנים את ראשינו. מפלגת ישראל ביתנו חרתה על דגלה בבחירות האחרונות את המושג שהרתיח הרבה מאוד אנשים: אין נאמנות, אין אזרחות. במהלך הקמפיין הוכחנו כי חברי הכנסת הערבים, המתפרנסים מכספי הציבור, מקבלים משכורתם מאזרחי המדינה, הם לא נאמנים לה. יתירה מזאת, חוברים לאלה המוגדרים בפי כול "אויבי העם היהודי ומדינת היהודים". אפילו מלך מלכי המלכים, ההוא עם משקפי השמש, שאפילו לא הסתכל עליהם, הוא לא יכול היה לראות אותם עם משקפי השמש המשונים האלה, אמר: אין לי כלום נגד יהודים, יש לי בעיה רק עם הציונות. אפשר להעלים עין, אפשר לקבוע כי הפגישות האלה לא ממש יכולות להזיק, אין פה סיוע לאויב, וכך הלאה וכך הלאה, ונמשיך לטמון את ראשינו בחול. יש שיגידו, אדרבה, שייסעו לשם, ינאמו בכנסים בין-לאומיים, כמו למשל חבר הכנסת זחאלקה, שעשה כך לפני כמה שבועות ודיבר על מדינת האפרטהייד, מדינת ישראל כמדינת האפרטהייד, וכך נגלה בעצם, לאט לאט, לאלה שעוד לא גילו, את פרצופם האמיתי של אלה שטוענים שהמדינה לא נותנת מספיק לצורכי הציבור הערבי. ואני אומר פה דווקא לציבור הערבי: חברי הכנסת ששלחתם לכנסת כנציגיכם עושים לכם נזק גדול ביותר. הם אלה שמשאירים אתכם מאחור. הם אלה שלא נותנים לכם להתקדם, ואתם יודעים מדוע, כי זה משרת אותם. הם חושבים שבאמירות האלה, בתופעות הבריוניות האלה, כמו שראינו פה לפני כמה דקות, הם ישיגו את קולותיכם. זה נותן לכם את האפשרות להיבחר שוב, לכנסת הבאה, וכך הלאה. זה מין סוג של סידור עבודה. אם אתם באמת הייתם משתפים פעולה, ולא הייתם יוצאים חוצץ נגד הרשויות, אין לי ספק כי גם הציבור הערבי, הצעירים והצעירות, היו יודעים, ונכון שידעו, להשתלב בחברה הישראלית בכללותה. זו אינה הפעם הראשונה, רבותי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, שחברי כנסת ערבים יוצאים להיפגש עם שונאי ישראל, מן המובהקים והטרוריסטים שבהם. אני אישית לא נרגש מהעניין הזה. עברנו את פרעה, נעבור את קדאפי, נעבור עוד אחרים. אנו, העם היהודי, קמו עלינו לכלותנו לאורך כל הדורות. ברוך השם, עברנו את כולם.

נפגענו, אבל עברנו וניצחנו. אני אומר לחברי הסיעות הערביות: זה לא מטריד אותנו.

זה לא מה שיגרום לאיום קיומי על מדינת ישראל. אבל אל תצפו שנתייחס אליכם או אל טענותיכם ברצינות, לא על חוסר שוויון, לא על קיפוח, לא על מחסור בתקציבים, וכך הלאה וכך הלאה. אתם מצפים שניתן לכם יד ואתם תסטרו על לחיינו ביד השנייה? אני עוד לא מדבר על כך שמלבד החתירה נגד המדינה וחוסר נאמנותכם אתם אפילו אוסרים ומאיימים על הצעירים מהמגזר הערבי שרוצים להשתלב בשירות הלאומי, בשירות הצבאי, בשירות האזרחי, שלא יעברו לצד השני, לצד הישראלי, חלילה. נסעתם למנהיג, לטרוריסט, משוגע קצת, מטורף, שותף לפעולות טרור מטורפות. הוא אפילו לא הקשיב לכם. הוא לא הקשיב לכם. ראיתי אותו יושב עם הגלימה הזאת, עם משקפי השמש שלו, צחוק מהעבודה, באמת, צחוק מהעבודה. עשיתם אותו מלך מלכי המלכים. זה היה מעשה איוולת, תאמינו לי. זה מוביל את היחסים הטעונים גם ככה שיש בין הציבור הערבי לציבור הישראלי לשום מקום. אתם פשוט דורכים במקום. אתם גורמים,

חבר הכנסת מטלון. חבר הכנסת מטלון. תודה, תודה. לא צריך לעזור. חבר הכנסת אלסאנע, אתה לא יכול לעמוד, חבר הכנסת אלסאנע,

תשמע, אתה לא יכול לעשות מה שאתה עושה עכשיו. אתה גם מעיר וגם בעמידה. לא יכול לשמוע את הצביעות הזאת,

הגישה הפטרנליסטית הזאת, אני מזהיר אותך פעם ראשונה. פעם ראשונה אני מזהיר אותך. מספיק עם הפטרנליזם הזה. חבר הכנסת מטלון, נא לסיים, זמנך כבר, ברוך הבא בצל קורתנו. מהסדרנים להוריד אותו.

ואתם יודעים בתוך תוככם את האמת, כי המפגשים האלה עם המנהיגים הערבים האלה נועדו רק להכעיס וליצור רעש ציבורי ויחסי ציבור, ולא היתה לביקור הזה שום מטרה. גם לא השגתם בו שום הישג, חוץ מזה שבאתם והצהרתם ברדיו הישראלי שאתם רואים את עצמכם חלק מהאומה הערבית,

אתם חלק מהאומה הערבית, אנחנו יודעים שאתם חלק מהאומה הערבית, ותישארו חלק מהאומה הערבית. חבר הכנסת מטלון, זמנך כבר עבר. אנחנו כבר מזמן אחרי ארבע דקות.

משפט אחרון: אני רק אומר לכם שרק הוכחתם את מה שאנחנו יודעים, נתתם לנו עוד חומר רקע לבחירות הבאות ועוד גושפנקה לחוקק כמה שיותר חוקים שהם חוקי נאמנות, שעליהם הכרזנו במפלגת ישראל ביתנו. נשקוד עליהם, וכך נעשה.

תראו מי מדבר, תראו מי מדבר.

חבר הכנסת גלעד ארדן, לענות על ההצעות לסדר-היום שהובאו על-ידי חברי הכנסת. בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ככל שניסיתי לברר את עמדת הממשלה, מסתבר שהדברים אינם כל כך חדים וברורים, לפחות בכל מה שקשור לנושא של עבירות על החוק, ולכן אני לא מתכוון להביע כאן עמדה. אני כן חושב שהדברים ראויים לליבון נוסף בוועדה, ועדת החוץ והביטחון או איזו ועדה שתחליט הכנסת. אבל, ברשותכם, הייתי כן אומר איזו הערה אישית בהמשך לדברים שנשמעו כאן, אני לא אומר את זה בשם הממשלה, אבל תחושה אישית שלי. אני צפיתי בשידורי הטלוויזיה, אני לא יודע מי מכם זוכר, רובכם מבוגרים ממני, אבל בתקופת מלחמת המפרץ הראשונה, ב-1991, היתה תוכנית סאטירית, זה היה במסגרת שידורי הניסיון, קראו לה "העולם הערב", זה היה עם אברי גלעד וארז טל ועינב גלילי, והיו שם מערכונים נורא מצחיקים על סדאם חוסיין, שהיו רואים את העוזר שלו כל הזמן מתפלש בעפר רגליו ומלקק לו את הנעליים. אני לא יודע אם לצחוק או להיות עצוב כשאני אומר את זה,

ראיתי את התמונות מלוב, ופשוט נזכרתי בתמונות האלה. מה קרה לכם, חבר הכנסת זחאלקה? מה קרה לכם? איך אנשים כל כך אינטליגנטים, כל כך רהוטים, כשהם מגיעים להיפגש עם כל המנהיגים האלה, שלא תמיד כל הערכים שאתם מדברים עליהם כאן הם נר לרגליהם, איך הכול נעלם? איך אתם נהיים עפר ואפר? זה פשוט דבר מדהים, מדהים. באמת, התביישתי בשבילכם. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה. אני מסכים לוועדה. יש לנו פה הצעה נוספת של חבר הכנסת טלב אלסאנע, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ראו מי מטיף לכם מוסר: איך אתם הולכים ללוב? מדינה שהקימה קשרים עם המשטרים האפלים ביותר עלי אדמות, מפינושה עד האפרטהייד בדרום-אפריקה, שמספקת נשק לכל הארגונים והמאפיות בעולם, באים להטיף לנו מוסר.

וכל אלה שמדברים על חקיקה ועוד חקיקה, אתם בעצם מחסלים מה שנותר מהדמוקרטיה הישראלית. תלכו ללוב. לא, חבר הכנסת אריאל, אני לא מרשה את זה.

נלך לאן שאנחנו רוצים, לא נבקש רשות ממך. מי אתה בכלל? מי שם אותך להגיד לנו לאן ללכת ומה להגיד? חבר הכנסת אלסאנע, זאת הצעה לא נאום. אתה תירגע קודם כול ותקשיב. אנחנו, כמו שלכם מותר ליצור קשר עם האתיופים, אדוני היושב-ראש, תירגע? הוא צריך לצאת מהאולם. כמו שיהודים מרוסיה או יהודים מכל העולם אתם מביאים ואומרים, אלה אחים שלכם. אחים שלכם באתיופיה, הפלאשמורה, האחים שלכם ברוסיה.

אלה אחים שלנו וזה חלק מההיסטוריה והתרבות שלנו. ועל אפך וכל הגזענים כמוך, תודה רבה. לא ירתיעו אותנו מליצור קשר עם העולם הערבי שאליו אנחנו שייכים. אנחנו לא גורמים עוינים. תודה

תרשה לי, תרשה לי. המופע המבזה שניהל מנהל הישיבה הקודם, חבר הכנסת שאמה, ראוי לכל גינוי. הוא מנסה לקדם פוליטיקה מפלגתית פנימית של הפייגלינים,

הקיצוני, כדי לזכות בכמה

אז הם מתאבלים על קיומה של מדינת ישראל. אז חבר הכנסת זבולון אורלב מאמין שאם

לשקר הזה? לכזב הזה? להצהרה

בעד זה מוכרח להיות בעד ועדה ונגד זה הסרה. אחרת יכול להיות אבסורד ששתי ההצעות יתקבלו. יהיו שתי הצעות. בהצבעה הראשונה יהיה רוב לוועדה ובהצבעה השנייה יהיה רוב להסרה. אז יהיה דיון גם בוועדה וגם במליאה. מי צריך את כל ה"וג'ע-ראס" הזה עוד הפעם? זה התקנון,

חבר הכנסת זחאלקה, אני אסביר לך משהו.

כשאתה מציע הצעה לסדר-היום אתה מציע אותה כהצעה למליאה. אם יש הצעה אחרת אז יש הצעה של הממשלה. אתה יכול לבחור או להסיר או להמשיך הלאה. אני מציע להסיר. אני השתכנעתי

הוא השתכנע.

אנחנו נצביע. מי שמצביע בעד מצביע בעד הצעת השר להעביר את הנושא לוועדה. מי שמצביע נגד, מצביע בעד הסרת הנושא. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת

בעד, 15, נגד, 4, נמנעים, אפס. הנושא יעבור לדיון בוועדת החוץ והביטחון. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים. כמובן, נשמעו פה כמה הצעות, ועדת הכנסת תחליט. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הנושא הבא: מצבה הקשה של העיר שדרות והודעת משרד הפנים על קיצוץ 40% מתקציבה, הצעות לסדר-היום שמספרן 2872, 2881 ו-2900. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת מירי רגב, בבקשה, גברתי. בבקשה, נמצא פה שר תורן. על מה הוא יענה? אני מדברת אליו, השר צריך להשיב.

קראו לו, תתחילי לדבר. נחכה שהוא יגיע. אני לא אעצור

תתחילי. רק בקשר לנושא הקודם, אנחנו לא צריכים אויבים מבחוץ, כי יש לנו אויבים מבית. שר הפנים לא נמצא פה, וחבל, כי אני חושבת שנכון שהוא יהיה פה, כי הוא אמור להשיב. ראש עיריית שדרות שנמצא פה, ידידי, כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, העיר שדרות היא הסיבה להצעה לסדר-היום, אבל היא לא הסיבה היחידה. ערי הפיתוח לאן זו לא קלישאה שחוקה. אני מתעקשת לקרוא לערים אלו ערי פיתוח ולא ערי פריפריה. ערי הפיתוח הוקמו בשנות ה-50 כאינטרס עליון של מדינת ישראל. הן היוו ומהוות עד היום חגורת ביטחון למדינת ישראל, ובתוכן אף ערים ביהודה ושומרון. מאז הקמתם קיבלו יישובים אלו מעמד מיוחד והיו חלק מפרויקט לאומי, על כל המשתמע מכך, וזאת במטרה מקודשת, לאכלס את הנגב והגליל ולהובילם לשגשוג. לדאבוני, לא כך הדברים כיום. אם נעצור לרגע ונשווה את המציאות הנוכחית הביטחונית שחווים העיר שדרות ותושבי הדרום יום-יום, נגלה שהמציאות היא אותה מציאות, ואף תנאים מסוימים מעניקים משנה תוקף לאינטרס הלאומי הדחוף שאותו משרתות ערי הפיתוח. בשל סוגיות משפטיות, בעקבות בג"ץ "עדאלה", המצב בערי הפיתוח השתנה. עולם המשפט עושה ועשה גם בפסק-דין זה את תפקידם של המדינה ושל המחוקק. כי המחוקק החליט לא לחוקק, אז בג"ץ, לא היתה לו ברירה, הוא התערב. גם לאחר הבג"ץ,

במקום לנקוט מדיניות חוקתית, העדיפה לנצל את פסק הזמן הזה לחיסכון תקציבי בעוד היא זונחת את האינטרס הלאומי שלה. היום, ביישובים האלו, בערי הפריפריה, אין מענקי משכנתה, אין באמת תמריצים לתעשייה ועסקים, אין באמת הטבות לצעירים, אין באמת הטבות לאנשי חינוך איכותיים. ונוסף על כך התקציבים המעוגנים בחוק, כגון מענקי האיזון, מקוצצים דרמטית, ולמעשה, סליחה על הנוקבות, זה וידוא הריגה. שימו לב, חברים, לרמת הקיצוץ: אופקים מקוצצת ב-25 מיליון בשנת 2010 מול תקציב של 32 מיליון, דימונה ב-31 מיליון בשנת 2010 מול תקציב של 42 מיליון, שדרות מקוצצת ב-40 מיליון שקלים, ועוד ערד וקריית-גת, באר-שבע ונוספים. השלטון המקומי, יחד עם ערי הפיתוח והשדולות, בגלל זה אני מחכה לשר הפנים. בדיוק הפעלתי לך את השעון. השלטון המקומי, יחד עם השדולות בבית הזה וועדת הכספים, עיכבו מעט את התמוטטות הרשויות המקומיות, ובתוכן ערי הפיתוח. למרות ההסכמות להגדלת מענקי האיזון והתקציבים הנוספים, מי שמסתכל על הנתונים פר-רשות יגלה שהקיצוצים חדים.

כי המעמד הסוציו-אקונומי פתאום עלה פלאים. די מעניין, מצד אחד מוסיפים למענקי האיזון, ופתאום החליטו שבאותם מקומות שהוסיפו למענקי האיזון המעמד הסוציו-אקונומי עלה, ואז מורידים אותם ומקצצים להם. זה פשוט איוולת. הדירוג הסוציו-אקונומי נקבע על-ידי הלמ"ס בצורה מאוד שרירותית, תוך בחינת רמות ההכנסה של התושבים בערים, בעוד הרשויות החלשות קורסות. חברי כנסת נכבדים, אין לי די זמן להקריא בפניכם את מכלול העיוותים, את רובם אתם מבינים. אני תובעת ממשרד הפנים, משר הפנים שנמצא פה וממשרד האוצר לקחת אחריות, תיכנסו בעובי הקורה, בואו בדברים עם ערי הפיתוח. הם לא רוצים משכורות, הם לא רוצים ביקורת ושקיפות, הם לא רוצים כבוד, הם לא רוצים הסכם קואליציוני, הם רוצים עצמאות, הם רוצים לעצור את התלות שלהם באוצר, ולהעניק לתושבים את מה שראשי הערים נבחרו בשבילו, את איכות החיים. תודה רבה. תודה רבה, גברתי. אני מזמין את חברת הכנסת אורלי לוי

אדוני היושב-ראש, אני חייבת להגיד לך שלעתים נדמה לי כי מדינת ישראל לוקה בזיכרון קצר ומעומעם, שהרי אי-אפשר באמת לתת הסבר אחר שיניח את הדעת לכוונה לשנות את דירוג עיריית שדרות, כך שיעמיד בסכנה את השירותים החברתיים, את מערכת החינוך והתעסוקה בעיר מוכת הפגזים וה"קסאמים" ואת הסבל המתמשך של פחד, חרדות ותופעות פוסט-טראומטיות לילדים והורים בעיר. וכשאנחנו מדברים על ילדים, הטיפול צריך להיות ארוך-טווח. חשבתי לתומי, ואולי אני נאיבית, שדווקא עכשיו, כשיש שקט רגעי, אפילו אם מדומה, שמדינת ישראל תפשיל שרווליה ותפנה כעת לתת תנופה, לעודד ולחזק את העיר, את תושביה ואת ילדיה. אני חושבת לעצמי, מי מאתנו, כל אזרחי המדינה, אבל בעיקר מבין מקבלי ההחלטות במדינה הזאת, יכול או מסוגל היה לספוג שמונה שנים רצופות את אותן הפגזות,

בדרך לקחת את הילדים לגן, בדרך לעבודה, בדרך לשירותי בריאות? מי היה מוכן לספוג את זה באופן מתמיד, יומיומי, שמונה שנים רצופות? תנסו לחשוב. הייתם לוקחים את הילדים שלכם יום-יום תוך ידיעה שאולי לא יחזרו משם? יום-יום תוך ידיעה שאולי פגז ייפול על אותו בית-ספר שבו הילד שלכם לומד? מתוך ידיעה שאולי לא תחזרו ממקום העבודה לקבל את הילדים שלכם? אני מדברת על שמונה שנים. בואו נראה אתכם עומדים בכך שמונה ימים. אני חושבת ששכחנו כמה האנשים הללו בעצם מגשימים את המפעל הציוני הסמלי החדש של מדינת ישראל. האנשים האלו החליטו להישאר. תמוה, אבל אנשים כנראה התאהבו במקום. כנראה יש משהו בכוח ההרגל, בשגרה ובמקום הזה, שגם אז אולי היה קצת שכוח אל, אבל עכשיו הוא שכוח מנהיגים, ואני אגיד לכם למה. חבל הארץ הזה הוא באמת קסום, ופה הם החליטו להישאר, בארץ הנגב, שכולנו כל כך אוהבים לנאום כמה חשוב להשקיע בו, לפתח אותו ולעודד אנשים להתיישב בו. אבל אנחנו במו-ידינו מפנים עורף. כנראה שכחנו את מראה הילד המפוחד, את האשה בהיריון שרצה לביתה באמצע ההפגזה להגן על ילדיה, שכחנו את הסטודנט שהתעקש להישאר בעיר הולדתו וקיווה והאמין שיבואו ימים שהממשלה תדע שהגיע הזמן להשקיע בעתיד שלהם. כל אימת שחברי כנסת, ואני בתוכם, באים לבקר ולחזק את תושבי שדרות, משאלה אחת להם דרכנו,

אל תשכחו אותנו בימים אחרים, בימים רגועים יותר. חברי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אנחנו חייבים לתושבי שדרות חוב גדול ועצום. החיים שלהם עצרו מלכת, הם נפגעו, והצלקות לא יגלידו זמן רב מאוד. המעט שהמדינה תוכל להשיב הוא בזה שנפעל להחזיר את החיים למצב נורמלי, למצב שכולנו רגילים אליו, בעיקר אלו שחיים במרכז,

ברעננה, ברמת-גן. אולי נחזיר להם קצת נורמליות לחיים, כי יש שם אנשים טובים, אנשים עם פוטנציאל. אבל הפוטנציאל הזה לא יכול להתגשם, כי הוא נקטע. הוא נקטע בפחד, בחרדה. ויש לי עכשיו חרדה ממה שקורה בוועדת העבודה והרווחה. ויסקונסין על הפרק. לשם יש כסף. חברים, זה האבסורד הגדול ביותר. אני בכוונה אקצר פה מבחינה אחת כדי להסביר לכם משהו. כולנו יודעים שיש עודף תקציבי. יש עודף תקציבי של 3 מיליארדי שקלים. בכסף הזה צריך, ויתקן אותי שר הפנים אם אני טועה, העודף התקציבי הזה, והוא ברור והוא מבוסס, 3 מיליארדי שקלים, יכול לתקן את העיוות הזה, את העיוות של הקיצוץ ב-40% בתקציב עיריית שדרות. אני רוצה שאותה ילדה בשדרות, אותו ילד, יקבלו את אותם חוגים שמקבלים הילדים בתל-אביב,

בהרצלייה, שתהיה להם היכולת לקבל שירותי בריאות, היכולת לטפל, אולי קודם כול להעלות וליישר, לעשות איזה קו איזון בין המצב הנפשי שלהם לשאר הילדים במדינה. אין צורך בעדות שלי לגבי אומץ לבם של תושבי שדרות, שעמדו ועומדים, ואני תפילה שלא יצטרכו לעמוד ולו יום אחד נוסף, במבחנים הקשים ביותר של אוכלוסייה אזרחית המופגזת באופן יומיומי,

כל אחד מאתנו ראה על המרקע בביתו את המנוסה אל מקום מקלט, את "שחר אדום" שעשה לכולנו ככה אדום בעיניים, גם אם ישבנו אי-שם בכורסה בביתנו רחוק משדרות. את התמונות האלו לא רק תושבי שדרות חוו על בשרם, כל אזרחי המדינה חרתו אותן על לוח לבם, אני רוצה להאמין. אני חייבת לספר לכם שאני גדלתי באחות תאומה של שדרות, בבית-שאן,

אני כבר מסיימת. בבית-שאן, כמו שאתם יודעים, נפלו "קטיושות", אולי קצת לפני. האחים שלי, ואמא שלי, בהיריון ועם כמה ילדים, היתה צריכה לסחוב אותם ולרוץ בדרך, ועל התופת הזה אני שמעתי ממקור ראשון. אני שמעתי את החוויות של האחים שלי, אני מכירה את האנדרטות שיש לזכר הילדים, אני מכירה את אסתר אוחנה ואת אחיה, היא כבר זיכרונה לברכה,

שמספר את הסיפור ומחזיק את הזיכרון הזה. אני מכירה את האנשים האלה, וכשאני רואה את תושבי שדרות,

הייתי ברדיו, את אותה אחות שגוננה בגופה על אחיה הקטן ושילמה בחייה. ילדים במציאות נורמלית לא צריכים להיות גיבורים. אבל הגיבורים האמיתיים הם הגיבורים תושבי שדרות, הילדים שחיים שם, אולי לא בהחלטתם אבל בהחלטת המדינה, בהחלטת ההורים שלהם. אני חייבת להגיד, אדוני היושב-ראש: מקור תקציבי יש. יש עודף של 3 מיליארדים. לא המקור הוא הבעיה אלא הרגישות. תחושת האחריות והחובה הממלכתית כלפי אזרחים אלו, העומדים במבחן שאין קשה ממנו, עומדת עכשיו על סדר-יומה של הכנסת הזו ושל הממשלה הזו. הסוגיה הזו חייבת לתת לנו את הדוגמה והמופת להראות איך אנחנו יודעים להכיר טובה ובאמת לחזק את מי שעומדים שם גם בשעות הקשות ביותר של המדינה הזו. ואנחנו מדברים על אוכלוסייה אזרחית, על ילדים ועל תינוקות ועל נשים ועל זקנים, שצריכים לחשוב איך הם מסתתרים מהתופת. אז בימים רגועים בואו נגיד להם: אנחנו שם בשבילם, לא רק לחזק אותם כשנופל "קסאם" ובאים להצטלם כי יש שם טלוויזיות ובורחים יום אחרי.

חבר הכנסת דניאל בן-סימון.

"חמאס" שולחת "קסאמים" והממשלה מקצצת

אדוני היושב-ראש,

רק התחלנו לדבר על שדרות ועל הפריפריה, ואיזו שלווה פילוסופית נחתה על האולם הזה.

דיון מעורר פיהוק על נושא שהוא במרכז חיינו. כי מה זה שדרות לעומת ביקור של חברי כנסת בלוב, ומה זה שדרות לעומת הקרן החדשה לישראל. גם המציעים הלכו. וראה זה פלא, אין קריאות ביניים, אין מלחמה כמעט על כל מלה, וזה אומר משהו עלינו. אדוני היושב-ראש, תכניס לך את זה לראש ותחשוב למה על נושא שהוא בחיינו יש איזו תחושה שאנחנו באיזה סיפור אהבה פה, זה לא מעניין כמעט אף אחד, וכשמדובר על הקרן החדשה או על לוב או על הביקור הבא בעירק או במרוקו, תהיה פה תחושה שכל קול הוא בעצם על חיינו. לכן אני לא מופתע מזה, אני רק מאוכזב.

אדון בוסקילה, שיושב למעלה, ראש העיר שדרות, פגעו בתושבי הפריפריה. פעמיים הם נפגעו ממדינת ישראל. הפעם הראשונה, עוד לפני שהגעת לארץ, גם לפני שהגעתי אני לארץ, ניטלה מהם הזכות להיות חלוצים. הם הגיעו בשנות ה-50, עזבו משפחות, נתנו גב לסיפור, למורשת של מאות שנים, הקימו יישובים, ולא כתבו עליהם בספרי ההיסטוריה. הם היו ליד ניר-עם, ליד קיבוצים אחרים, שהם היו הקיבוצים שבעצם קיבלו את כל התהילה. שדרות ואופקים היו ערי פיתוח ונשארו ערי פיתוח. אלה חלוצים ואלה עולים. בהיסטוריוגרפיה הישראלית אלה חלוצים ואלה עולים, אף שהם הקימו את היישוב כמעט באותה תקופה. זה עוול שנעשה פעם אחת. בפעם השנייה, כש-50 שנה אחרי הם נושקים לתחתית הכלכלית-חברתית של החברה הישראלית.

אני יכול להבין. דור אחד של ההורים שלנו, שבעצם חרשו את האדמה הזאת, ועל הקמטים שלהם הילדים שלהם ניסו לחרוש והנכדים שלהם, ועד כמה שאני יודע לא חל שיפור דרמטי בין הדור הראשון לדור השלישי. גם בהישגים, כשבוחנים, זה מדהים שדווקא בשנות ה-50, שר הפנים פה? לא שמתי לב, דווקא בשנות ה-50 היתה תחושה של שוויוניות, כי היתה תקווה שהדור השני יעשה יותר טוב מההורים. והנה זה עבד באופן הפוך, שדווקא הדור השלישי מתגעגע לדור של ההורים ושל הסבא והסבתא. לכן אני אומר, זה לא רק שדרות, זה מטאפורה לעובדה שבמדינת ישראל אתה זקוק למענק איזון שנלקח ממך, ששווה למשכורת שנתית אחת של מנהל בנק. לא ייאמן, אבל אם אדון יונס, מה שהוא מקבל בשנה, אתה נותן את זה לאופקים, יש יותר סיכוי ש-100 תלמידים נוספים יסיימו תעודת בגרות. אותו דבר לגבי מנכ"ל בנק הפועלים, אותו דבר לגבי אנשים אחרים שתאוות הבצע שלהם, איך אתה תמיד בא באמצע המשפט? אתה צודק. שתאוות הבצע שלהם באופן פרדוקסלי, עקיף או ישיר, קובעת את עתידם של ילדים במקומות האלה. משכורת אחת, ויש לך עוד 100 תלמידים שמסיימים בגרות. והמדינה שאמורה להיות מתווכת או קובעת או בעצם מרסנת את תאוות הבצע ומעבירה מיד ליד כדי שהגוף יהיה שלם, היא מחזקת את האי-שוויון, מחזקת את הפערים. לכן אני אומר, דוד בוסקילה,

שאחרי 62 שנה לא חל שינוי מהותי, ואני אומר את זה כמי שהכיר את האזור הזה וכתב עליו, וחשבתי שהגענו לנקודה הנמוכה באמת,

לכן יש שר אוצר, ובמקום לנסות ולווסת הוא מתנגד לקיצוץ בשכר בכירים, הוא מתנגד לכל מיני, מס עיזבון כזה. קח 1% מעשירי המדינה, נא לסיים. אני יודע, אני רק אומר: קח 1%, פתרת את כל מענקי האיזון של המדינה. למה לא עושים את זה? כי יש הקרן החדשה לישראל, יש ביקור בלוב, יש לנו סיבה להתדיין פה. והנושא האמיתי זה הנושא, כי הילדים האלה ש-3%, 4%, 5% עוד משפט אחד. למה אני אומר את זה? כי זה נוגע לך. אתה גם עולה חדש. הכול חשוב, כל הנושא חשוב. תן לו על-חשבון הזמן שלי. לא, אבל אני מדבר על אלה שבאמת צריכים איזה פתח לעתיד שיסיימו בגרות. לא יכול להיות שבמרכז הארץ 68% מסיימים בגרות, ובפריפריה פחות מ-40%. ל-30% האלה אחראים הכיסים התפוחים של כמה מנהלים גדולים בארץ, שהלוואי והמדינה היתה מתערבת ולוקחת מהם כדי לתת לאחרים.

חשוב שהוא יושב בממשלה,

בגלל הרגישות החברתית שלו, עשוי דווקא להשפיע בכיוון הזה.

תודה רבה, אדוני. כבוד שר הפנים, חבר הכנסת אלי ישי, בבקשה להשיב על ההצעות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי כולם, אני יושב ומקשיב לדוברים ולנושא

שהוא באמת חשוב מאוד.

המצוקות של השלטון המקומי, הייתי אומר המקרה המיוחד שדרות, מהמיוחדים שבהם,

לא בגלל ה"קסאמים" בלבד, אלא באמת בגלל ההתנהלות, וזאת מהיכרותי רבת השנים עם העיר. אני אתייחס אליה בהמשך. לגבי המהות, הדרישה, הדיון, באמת הבעיות הן רבות. עם כל הכבוד לכולנו פה, חברי הכנסת מסיעות כאלו ואחרות, פעם בקואליציה, פעם באופוזיציה,

יש גם חלק מחברות הכנסת שהציעו את ההצעה ואני לא רואה אותן פה. יש דיון על ויסקונסין. אני אמור להשיב להן, והן לא פה. אבל חבר הכנסת דניאל בן-סימון כאן. אני בכל מקרה אשיב, אפילו אם דניאל היה עוזב את הבית הייתי משיב. אבל חשוב מאוד לומר שכל המציעים לא נמצאים פה, ושתי המציעות שדיברו בטוב טעם, אין לי שום טענה,

לא נמצאות פה לשמוע את התשובה. אני לא יודע אם הייתי משכנע אותן, אבל לפחות שישמעו את התשובה. אנחנו מקיימים דיונים על השלטון המקומי מפעם לפעם, ולא פעם אני משיב לאותם אנשים ששואלים את השאלה ומגישים הצעה לסדר-היום,

והם לא יודעים מה התשובה, ואחרי חודש הם מגישים עוד פעם את אותה הצעה, או בעוד שבוע את אותה הצעה. אז זה חבל מאוד. מכל מקום, אני אומר את זה באופן כללי לכל חברי חברי הבית. יש הרבה אנשים מהקואליציה, מהאופוזיציה, פעם הם באופוזיציה, פעם הם בקואליציה, פעם הם ישבו באותה הממשלה. ניקח את קדימה שהיתה בממשלה הקודמת וגם כן קיצצה, ועכשיו חברי הכנסת שלה יכולים לבוא ולומר: למה אתם מקצצים? גם הם קיצצו. עכשיו יש ממשלה חדשה, וחלק מחבריה אומרים: למה אתם מקצצים? והם מצביעים עבור תקציב המדינה, שבעצמו הוא קיצוץ. יש פה גם איזו התנהלות קצת מוטעית מול הציבור. אני מעדיף וחושב שנכון יהיה לתת לציבור לפחות את ההבנה. באמת הדברים שנאמרו פה הם מאוד אמיתיים, מאוד נכונים. יוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב ומשכנעים מאוד. אף אחד לא שם לב שגם חלק מהמציעים עצמם הצביעו בעד אותו תקציב,

גם לרשויות המקומיות, אלה שבקואליציה. אלה שבאופוזיציה מצביעים תמיד נגד, אין בעיה.

כשתהיה בקואליציה תצביע בעד קיצוץ

לא אנחנו העלינו את הנושא, דרך אגב. אני רק אומר באופן כללי, אני מנצל את ההזדמנות לדבר באופן כללי.

בכל נושא של השלטון המקומי הוא תמיד יושב פה ושומע ומקשיב, אז אני מדבר אליו. גם אם הוא לא מגיש את ההצעה, אני מתייחס אליו כאילו גם הוא הגיש את ההצעה, כי הוא כל הזמן ב"מדפים" של ההצעות הללו.

לצערי הרב. זו מציאות עגומה, כשבאמת המאבק הוא בסוף במי שנמצא בקואליציה ועד כמה הוא נאבק.

שנגזר בתקציב האחרון, נגזרו בו גם קיצוצים. אנחנו לפחות הצבענו נגד בתוך הממשלה.

היו פה

תשאלו אותי:

ממשלת ישראל, ממשלת שרון השנייה, קיצצה למעלה מ-50% ממענקי האיזון. חלק מהחברים שתוקפים את ההחלטה הזאת נמצאים פה ותמכו בזה. זה דרמטי. ממשלת שרון השנייה וכל חבריה, לא הייתי

אבל כשרוצים לקצץ מהערים הגדולות, ראשי המועצות מתקוממים, למה? אז כולם גיבורים, ואתה יודע בדיוק איפה.

שהוא באמת יותר עשיר מראשי רשויות אחרים,

פתחתי משרד לקהל וקיבלתי קהל וקיימתי פגישות. כדי שכל האנשים מכל הארץ יבואו להיפגש בשדרות. היו הרבה שביטלו את הפגישות שלהם,

אנחנו כבר מוותרים, הסתדרנו. אמרתי: למה?

אולי בהזדמנות אחרת, בירושלים. אמרתי לו: אני מקבל, אבל בשדרות. כמה שבועות ישבתי בשדרות, כדי שהציבור ירגיש מה התושבים שם עוברים. אני הרגשתי עם זה רע, גם בבית אמרו לי: מה, אתה כל יום נוסע לשדרות?

אמרתי: כן. הייתי נוסע לשדרות

גם להזדהות וגם באמת לעזור,

עזרנו הרבה מאוד, אבל פעם אחת זה לא מספיק. הייתי בביקור בשדרות. עוד הפעם, נמצא פה ראש המועצה, ראש העיר. אני באמת אומר לכם, ניסיונו הרב בעיר, גם כראש עיר לשעבר, גם כגזבר העירייה לשעבר, הוא מכיר היטב ומתנהל בצורה נפלאה,

אבל שיהיה הכי המוכשר שבעולם, וגם אם מחר נמנה את אחד משרי האוצר לשעבר לראש מועצה באחד היישובים החלשים האלה, הוא לא יודע לעשות יש מאין, הוא לא יכול להדפיס כסף. אי-אפשר לפגוע בשירותים האלה. כל מה שנאמר פה נכון,

במסגרת התוספת של מענקי האיזון שדרות תיהנה. מעבר לזה, לשדרות תהיה חבילה נוספת במסגרת רזרבות ואיגום משאבים שנעשה להם כדבר נוסף גם כתוכנית הבראה. אני אומר לכם שבמקרה של שדרות דווקא במקרה הזה, יש מקומות שאני יכול לומר לכם: יכול, לא יכול, יהיה, לא יהיה. זה אחד המקומות שאני באמת ובתמים, לא רק שהדברים שנאמרו פה הם נכונים וחשובים,

גם אם הדברים האלה לא נאמרו פה ועוד לפני שהדברים האלה נאמרו פה, ביקרתי שם, סיירתי וראיתי את הצוות המקצועי הנפלא. אני רוצה לומר לך, ראש העירייה, אתה נמצא פה אתנו, אני מנצל את ההזדמנות, ואני אמרתי לך שאני רוצה ואני אומר את זה בכל מקום: ראשי הערים שמתנהלים נכון, ובמצוקה קשה ואדירה מצליחים להנהיג את העיר ולהוביל את העיר בחוכמה, בתבונה וביד רמה, ויש הרבה הרבה אפשרויות למנהיג והרבה יכולות למנהיג, וזה תלוי הרבה מאוד במנהיג של העיר, בוסקילה עושה עבודה מצוינת. ולכן אנחנו נעשה כל שביכולתנו במסגרת המשאבים של משרד הפנים כדי לסייע ולעזור. היא ראויה לסיוע ולעזרה. אנחנו מחויבים לסייע ולעזור לה, כמו שעזרנו בעבר לשדרות. אני חושב שכל שרי הפנים מש"ס לדורותיהם, כל שרי ש"ס לדורותיהם עזרו ויעזרו, ונעזור בעזרת השם.

מה השר מציע? אדוני השר, הצעת הממשלה? מה אתה מציע? מבחינתי, אתה רוצה המשך הדיון? מה שהמציעים רוצים: המשך דיון, ועדת הפנים. ועדת הפנים הכי טוב, אני מקבל את זה.

חברי חברי הכנסת, אם המציעים מסכימים, אני רואה פה רק את דניאל. חוץ מזה יש לנו פה עוד שתי הצעות, האחת של חבר הכנסת עמיר פרץ והשנייה של חבר הכנסת איתן כבל. אני רק מבקש לא יותר מדקה, כי אנחנו כבר באמת הרבה מעבר לזמן. אדוני היושב-ראש, כבוד שר הפנים, חברי הכנסת, ראש עיריית שדרות דוד בוסקילה, אני מבקש להוסיף דבר נוסף לדיון. אני לא אכנס לפרטים ולמצוקה ולהתמודדות הקשה שמנהלים עיריית שדרות ותושבי העיר כולם. אני רוצה שיהיה ברור דבר אחד: כתושב, אני מאוד מבקש שאיש לא יבוא לסייע לשדרות כי מרחמים עלינו. יש שם אוכלוסייה גאה, יש שם ילדים עם פוטנציאל, יצאו דברים מופלאים מהעיר הזאת, שמשמשים דוגמה בתחומים רבים, אמנות, מוזיקה, ספורט, תרבות, סופרים שהם בני העיר הזאת. ולכן, אני אומר לשר הפנים: אתה צריך לדעת שאתה משקיע במקום שהוא לא בור ללא תחתית. כל שקל שתשים שם, תאמין לי, זה יהיה שקל כדאי מאוד. אתה משקיע באוכלוסייה שהוכיחה את עצמה. מה קרה שם? בתקופה שבה הנדיבות כלפי שדרות גאתה מכל עבר, נבנו פרויקטים, השתנו סטנדרטים, ילדים כבר למדו שיש להם תוספות למערכת החינוך. פתאום בן-לילה אומרים: חדל "קסאמים" חדל תקציבים, חדל סיוע. אי-אפשר לקשור בין שני הדברים, בדיוק להיפך. את התקופה שבה אותו ציבור נאלץ לוותר על הרבה מאוד דברים, והיתה לו תקופה שבה גם במערכת החינוך נוצרו פערים, עכשיו מדינת ישראל צריכה להשקיע פי כמה וכמה כדי באמת להוכיח שמדינת ישראל מתייצבת לצדה של שדרות, כי להתייצב לצדה של שדרות כשיש משבר ביטחוני זו לא חוכמה. היום צריכים להוכיח שמתייצבים לצדם של התושבים, ואני אומר במפורש, אני גאה להיות תושב שדרות. הייתי תושב שדרות כל ימי חיי וכך אני מתכוון להישאר. תאמינו לי, כל מי שבא לגור שם, יש לו רווח מוחלט. עכשיו, שהממשלה תעשה את שלה.

תודה רבה. חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, ידידי ראש העיר, כל מה שרוצה אני לומר בהקשר הזה, העובדה ששדרות חוותה חוויה מאוד לא פשוטה בשנים האחרונות סביב נושא ה"קסאמים" אני אומר לשר, כל פעם אנחנו נדרשים שהברור מאליו צריך שיגיע לכאן, כדי שבסופו של עניין יגרום ללחץ שהמשרד ייתן כסף או תקציב. לצערנו, הבעיות שמתקיימות אל מול שדרות לא רק שעדיין לא הסתיימו,

חס וחלילה, בכל רגע העניין הזה שוב עלול להיות חלק מסדר-יומם הקשה של האזרחים שם. לכן אני פונה למשרד הפנים, כל המקומות האלה, זה פשוט בושה וחרפה שפעם אחר פעם אנחנו נדרשים להביא את הדברים לכאן, בוודאי ובוודאי מה שאמרו חבר הכנסת בן-סימון וחברים אחרים שהציגו את הדברים בצד הרחב של התמונה. אבל בהקשר של שדרות צריך לעשות לעניין הזה סוף. די לבזות אותם.

חברי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה. מי שמצביע בעד, מצביע בעד העברת הנושא לוועדה. מי שמצביע נגד, מצביע על הסרת הנושא מסדר-היום.

תשעה בעד, אין נגד, אין נמנעים. הנושא יועבר לוועדת הפנים. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הנושא הבא: צעדת הימין בסילואן,

חברת הכנסת חנין זועבי.

שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, האמת שאני לא הוטרדתי מצעדת המתנחלים בסילואן,

לא מדובר, ואני לא חושבת שמדובר בהפגנה של "גורמים קיצוניים המעוניינים לעורר פרובוקציה נגד האוכלוסייה הערבית בירושלים"; אני לא חושבת כך, כפי שהסבירו גורמים מדיניים. מטרת הצעדה היא בעיקר להצהיר ריבונות ישראלית בירושלים המזרחית. כלומר, הצעדה אינה סותרת את המדיניות הכללית של ממשלות ישראל. זוהי התגלמות הנאמנות למדיניות ייהוד ירושלים, אז למה פרובוקציה? לזה לא קוראים פרובוקציה, ואם הדרג המדיני קורא לצעדה "פרובוקציה", אז אנא, תקראו לכל מדיניותו של נתניהו פרובוקציה. הצעדה גם לא מסוכנת מבחינה נקודתית, היא מסוכנת מפני שהיא חלק ממדיניות מסוכנת הנתמכת על-ידי ממשלה מסוכנת. ולאלה החושבים כי הצעדה פוגעת בתדמיתה של ישראל, הם חושבים שכאילו אפשר לבנות תדמית שאינה קשורה למדיניות המעשית המתבצעת בשטח, למדיניות של כיבוש בסופו של דבר. המתנחלים היהודים בסילואן, אלה ששדדו את הבתים מבעליהם, זוכים הרי למעטפת אבטחה של 24 שעות ביממה, והנחיצות של האבטחה אינה מעידה, אדוני היושב-ראש,

אלא על שליטה, על שליטה בכפר ועל שליטה באנשים. ויש הבדל, חברי הכנסת, בין ריבונות לבין שליטה. ריבונות היא שליטה לגיטימית בלתי מעורערת, ולא זקוקה לכוח ולא זקוקה אבטחה, והיא ההיפך המוחלט ממה שמתרחש בשטח. בהזדמנות הזאת אני רוצה להגיד שצר לי על ההצהרות של הממשלה הפלסטינית כי היא תומכת בתושבי סילואן, כאילו מדובר במאבקו של עם אחר, ולא במאבקו של עם שהיא אמורה לייצג אותו ולנהל את המאבק בעדו. אבו מאזן גם הכריז על המשך המשא-ומתן העקיף, גם כן הצהרה או מדיניות מאוד מסוכנת בצד הכרזות ישראל החוזרות ונשנות על המשך הבנייה בירושלים. צריכים לדעת שאי-אפשר לנתק את מדיניות ההתרפסות של ההנהגה הפלסטינית מהמדיניות האגרסיבית של ממשלת נתניהו בייהוד ירושלים, כך שמדיניות זו מתחזקת על אף הביקורת הבין-לאומית על הבנייה בירושלים המזרחית.

תודה, גברתי. חבר הכנסת חנא סוייד.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, האמת היא שאינני מתפלא על הבקשה ועל עצם קיום התהלוכה של אנשי הימין בסילואן. בסופו של דבר מדובר בקבוצה שידועה היטב למשטרה, קבוצה של מסיתים, של פרובוקטורים, שזו בעצם לא התהלוכה היחידה ולא המעשה היחידי שהם מנסים ומקיימים בירושלים ובמקומות אחרים, והם מתגרים, והם מתקיפים גם שוטרים, גם אזרחים, בכל מקום, בכל קונסטלציה. אז על זה אני לא כל כך מתפלא. אני דווקא מתפלא על המשטרה והסגל הפיקודי במשטרה וגם על השר, שבעצם מאפשרים לקבוצה הזו לבצע את הפרובוקציה שלה נגד שכונה גדולה, שכונת סילואן, כאשר הכוונה בתהלוכה הזו, במצעד הזה, בהתגרות הזו שהם עשו, היא באמת להוכיח שהם האדונים, והם הכול-יכולים והם רשאים לעשות מה שהם רוצים בסילואן ובכלל בעיר ירושלים. לפני סילואן הם פועלים גם בעיר העתיקה, כבוד השר עצמו דיבר כאן פעמים מספר על כך שיש גורמים מאוד קיצוניים שרוצים להבעיר את השטח בירושלים, אם בהתגרויות בשכונות ערביות, באל-מסג'ד אל-אקצא, אל-חרם א-שריף ובמקומות אחרים. השאלה שנשאלת, למה מאפשרים לקבוצה הזאת להבעיר את השטח? הרי זה לא יחרוץ את הדין של ירושלים. הדין של ירושלים לא ייחרץ על-ידי קבוצה פרובוקטיבית ומתוסכלת זו, אלא בדרכים אחרות. גם התיאוריה הימנית, אנשים מהימין שחושבים שירושלים צריכה להיות מאוחדת, גם הגישה שלהם לכל העניין הזה צריכה להיות אחרת לחלוטין. מדובר בקבוצה מאוד מסוכנת, שכתוצאה מהפעולות שלה היא רק תבעיר את השטח ותגרום להרבה בעיות. אם מדובר בחופש הביטוי, אדוני השר, אין שני ערבים במזרח-ירושלים שחלוקים בדעתם שרמות היא בעצם שכונה בשטח כבוש. נניח שקבוצה של ערבים ירצו להתאגד וללכת לרמות ולהפגין שם שזו שכונה כבושה, בשטח כבוש. האם המשטרה תיתן להם באמת לעשות הפגנה כזאת, אף-על-פי שזה חופש ביטוי וזה צודק והוגן, גם להשקפתי, כמובן? לכן, המשטרה ופיקוד המשטרה וגם הדרג המדיני האחראי למשטרה צריכים למנוע את הפעולות האלה, את הפרובוקציות האלו, כי בסופו של דבר, מזה לא יצא שום דבר מלבד להבעיר את כל השטח ולנסות להוכיח בדרכים-לא-דרכים, בדרכים של תוקפנות, עובדות מדיניות שהן רק פיקציות. תודה. אני מזמין את כבוד השר לביטחון הפנים, חבר הכנסת

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת חנא סוייד וחברת הכנסת חנין זועבי ביקשו לדון בצעדת אנשי ימין בשכונת סילואן, אשר נועדה, לטענתם, לעורר פרובוקציות. הבקשה לקיום התהלוכה של אנשי הימין בסילואן התקבלה במשטרה לפני כחודש. למעשה בחודש מרס הגיעה הבקשה לשולחנו של מפקד המחוז. לאור האירועים בהר-הבית באותה עת,

לאחר כמה דחיות נתקיימה התהלוכה וטופלה על-ידי המשטרה כדלקמן: מסלול התהלוכה, עיתוי עריכתה והתנאים שבהם התקיימה נקבעו בהתאם לאיזונים וכלל השיקולים הרלוונטיים,

הבטחת השמירה על שלום הציבור ועל הסדר הציבורי מחד גיסא, וזכות המפגינים לחופש ביטוי מאידך גיסא. משטרת ישראל פועלת על-פי חובתה לאפשר את מימושו של חופש הביטוי, וזאת בהתאם לסמכותו החוקית של מפקד המחוז לאשר את קיומן של אספות ותהלוכות על-פי פקודת המשטרה. לפני קיום התהלוכה נערכה התייעצות משותפת בין היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין, בכירי הפרקליטות ובכירי משטרת ישראל, ומשנמצא כי אין עילה בדין לדחייה נוספת

שלא למנוע את קיומה. התהלוכה נערכה ביום ראשון האחרון, ב-25 באפריל, והסתיימה ללא אירועים חריגים של ממש, למעט יידוי אבנים ספוראדי בכפר לעבר כוחות הביטחון, במעגל הרחוק יותר מציר התהלוכה. על ציר התהלוכה לא נרשמו אירועים חריגים. אני הבהרתי פה בצורה ברורה. יש פה חופש הביטוי וחופש השימוש למעשה בחופש ההפגנה, וכמובן הדברים האלה עברו ייעוץ נוסף,

כך שלא היה אפשר למנוע את התהלוכה. תודה. מה אדוני מציע? להסיר?

חבר הכנסת

אדוני היושב-ראש, הפרובוקציה האחרונה שהתרחשה בסילואן היא רק תחנה נוספת בדרך ארוכה ובעייתית של פרובוקציות. מה שקורה בשכונה הזאת צריך להדאיג את כולנו. יש אוכלוסייה מאוימת, יש אוכלוסייה מאוימת בהריסות בתים, יש מהלך פסול ומסוכן של בניית התנחלות יהודית בלב שכונה ערבית במזרח-ירושלים. הדברים האלה, עמיתי חברי הכנסת, הם מתכון בטוח להתפוצצות. לכן, כדי לפרק את הפצצה המתקתקת הזאת, צריך להוציא את המתנחלים מסילואן, צריך להפסיק את הפרובוקציות נגד האוכלוסייה הפלסטינית בשכונה הזאת ולאפשר לה לחיות את חייה ולהתפתח.

יש לך הצעה? הצעתי? מה אתה מציע? אין לו הצעה. תודה רבה. חברי חברי הכנסת, אנחנו מצביעים. מי שמצביע בעד, הנושא הוסר מסדר-היום, ומי שמצביע,

מי שבעד, דיון במליאה, מי שנגד, הסרה מסדר-היום. כהצעת הממשלה. מי שבעד, הנושא יידון במליאה, ומי שנגד, הנושא יוסר מסדר-היום. ההצעה

בעד, 5, נגד, 8, ונמנעים, אין. הנושא הוסר מסדר-היום. הנושא הבא הוא: דוח בנק ישראל,

אני מזמין את חבר הכנסת חיים אורון לנמק את ההצעה. אדוני, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, במסגרת שלוש דקות במליאה, כמובן לא ניתן להתמודד עם כל מה שמופיע בדוח בנק ישראל. אני רוצה להאיר בעצם איזה היבט רחב יותר: הדוח הפעם מהווה שינוי לעומת דוחות קודמים במובן הזה שמעבר לסקירות הדי-שוטפות על מה שקורה בשווקים הפיננסיים ומה שקרה עם הריבית ומה שקרה עם האינפלציה וכו',

לטעמי, היה אפשר להעז יותר, לגעת בשורה של נושאים שהם בלבו של הוויכוח הציבורי במדינת ישראל. מה שמעניין הוא שהוא מעיר אותם דווקא בהיבט שבעבר בנק ישראל נמצא במקום אחר. כדי שלא להישמע כללי והיות שהשעון עובד מהר והשעה מאוחרת, וגם אני רוצה כבר להגיע לנושא הבא, אני אזכיר רק בכותרות שלושה נושאים. אדוני סגן השר, בנק ישראל אומר בבירור שמדיניות הפחתת המסים של הממשלה איננה נכונה. לא אומר את זה מישהו מהאופוזיציה, לא אומר את זה איש שמאל. בנק ישראל, הנגיד פישר, אומר: תעצרו. כמובן זה כמו לזרוק אפונים על הקיר. אין מי שיקשיב. אגב, את זה גם אומר כל העולם, וכשנוח לאוצר הוא מצטט מה ה-OECD אמר ומה קרן המטבע אמרה. הם אומרים גם את זה. נקודה שנייה, שקשה להגזים בחשיבותה, בנק ישראל שם את היד אולי על אחת הבעיות הקשות ביותר בחברה ובמשק הישראלי, וזה מה שהם קוראים בלשון עדינה: הריכוזיות. מתפתח משק שיש בו מספר קטן של בעלי שליטה ששולטים במעגלים רבים ובעיקר מעלים את הבעיה של החיבור בין השליטה במערכת הפיננסית ובין השליטה בשווקים הריאליים, עם כל ההשפעה של הנושא הזה. הנושא השלישי, שעליו גם התקיים היום דיון בוועדת הכספים, בנק ישראל שם על השולחן במלוא חריפותה את האמירה: עבודה איננה מוציאה אנשים מתוך מעגל העוני. הדיבור הפשטני, שהפך לססמה שכנראה זכתה בזמן מסוים ללא מעט תמיכה של שר האוצר דאז וראש הממשלה דהיום ביבי נתניהו, מספיק עם הקצבאות, לכו לעבוד, מוכחת, אגב היא הוכחה גם קודם כמה פעמים, אבל הפעם על-ידי גורם שלכאורה גם צופה על הדברים מלמעלה והוא גם אולי פחות מעורב בעימות היומיומי, והוא אומר: יש מציאות קשה 25% או 26% ממי שהם עובדים במשרה מלאה נמצאים מתחת לקו העוני.

הם קמים בבוקר, עובדים משרה מלאה, הולכים לעבודה, חוזרים הביתה, ונשארים עניים, ושיעורם עולה משנה לשנה. ואפילו כמעט 6% 6% מציבור שבו שני בני-הזוג עובדים, שני בני-הזוג עובדים, נמצאים מתחת לקו העוני. זה לא נורה אדומה, זה פרוז'קטור. יש קשר בין שלושת הדברים שאמרתי, כי הפחתת המס, זה הוכח בארץ ובעולם, מגדילה את הפערים, הפחתת המס שמתנהלת פה על המסים הישירים. אין לי זמן לדבר על כך.

היות שזמני עבר, אני רוצה בהזדמנות הזאת לומר יישר כוח לבנק ישראל.

בשביל זה לא צריך להסכים עם כל מה שאומר הנגיד וכל מה שמופיע בדוח, אבל גם המגמה של דוח יותר ביקורתי וגם הנכונות של הבנק ושל הנגיד לשים את היד על נושאים מרכזיים, וגם על נושאים שבהם הם כנראה לא בקונסנזוס מלא עם הממשלה, הוא ראוי על כך לברכה. אני מקווה שהכנסת תמצא דרכים ומסגרות בוועדותיה השונות כדי להתמודד עם הנושאים הללו שאי-אפשר להגזים בחשיבותם.

חבר הכנסת עמיר פרץ. אדוני היושב-ראש,

אדוני סגן השר, אני לא יודע איך להגדיר את תחושתי היום, האם לומר שאני שמח או לומר שאני עצוב. הרי כל תמרורי האזהרה האלה הונחו באופן הכי גלוי במאבקים קשים ביותר, הונחו לפתחה של המערכת, גם של האוצר, גם של בנק ישראל, של המערכות דובר: כולן. אין תמרור אזהרה אחד שלא הונח כאן. אני זוכר, אדוני היושב-ראש, הצטרף אלינו היושב-ראש, חבר הכנסת רובי ריבלין, שהיה שותף פעיל לאחד הדיונים אולי הדרמטיים שהיו כאן ב-2000, 2003, על נושא הגבלת שכר מנהלים. כבר אז התרענו שמה ששכר המנהלים יעשה, הוא ייצור ניכור קשה, שכל תהליך ההפרטות בסופו של דבר יוצר דבר מעוות, שאותו מנהל, אותו בן-אדם, אותו שם, אותה תעודת זהות לא קרה לו כלום, לא למד שום דבר חדש, באותו כיסא הוא יושב, רק ביום שהשתנתה הבעלות של החברה, באותו יום הוא הפך שווה במקום 50,000 שקל בחודש, 500,000 בחודש. לא שאומרים: אתם יודעים מה,

בואו נחכה לביצועים, נעשה קשר לביצועים. ואני רוצה לומר לכם: דוח בנק ישראל הוא אמיץ מבחינתי. אני זוכר את הימים, הייתי בא למליאה, הייתי פוגש את טומי לפיד, זיכרונו לברכה, לפחות היתה לו אידיאולוגיה.

הייתי יוצא החוצה, פוגש את ביבי נתניהו במסדרונות האוצר, גם כן אידיאולוגיה. הייתי הולך לבנק ישראל, הייתי פוגש את פרנקל, גם אידיאולוגיה. שלושה אידיאולוגים קפיטליסטים ימניים, ימין אני מדבר, לא ימין פוליטי, אלא ימין כלכלי-חברתי, אבל באמת היה ויכוח. היום אנשים צריכים קודם כול לומר מי ישלם את מחיר העובדה שלפתע יש הארה לכולם. מי ישלם את המחיר על אותם אזרחים שחיו במצבים כל כך קשים הרבה שנים? מי ישלם את המחיר על אותם תלמידים שלא קיבלו את השיעורים המגיעים להם? מי ישלם את המחיר על אותם חולים שלא קיבלו את התרופות שהגיעו להם?

יש דברים שאין לך דרך לשלם עליהם בחזרה. ואני היום מביט על אחד הסעיפים של בנק ישראל, אותו סעיף שדן במצבם של העובדים בארץ הזאת. מדהים. כל אלה שהפכו אותי כמעט לאדם, איך אני אומר בזהירות, היו מקומות שהייתי נכנס לחרדות, כי כשהייתי מדבר על העלאת שכר המינימום, מייד מקהלה של המעסיקים,

של האוצר, היו יוצאים ואומרים: בגללו לא תהיה לכם עבודה, ועוד מעט והייתי מקבל הפגנות של עובדי שכר מינימום שמתנגדים להעלאת שכר מינימום כי שכנעו אותם. והנה, בנק ישראל וכולם אומרים שהעלאת שכר המינימום היתה אחד המעשים הכלכליים החשובים ביותר, שהיא תרמה להנעת המשק, שהוסיפה מקומות עבודה. אתם יודעים מדוע? כי כשמיליונר, או מי שמרוויח מיליון שקל בחודש, תוסיף לו חצי מיליון שקל, הרי הוא לא יצרוך אותו בשוק הישראלי, הוא מקסימום יקנה עוד דירה בחוץ-לארץ, אולי יקנה יהלום נוסף. אבל עובד פשוט שתוסיף לו 500 שקל בחודש, הוא מייד הולך לקנות אופניים שהוא לא הצליח לקנות, או ספר, והכול נשאר בשוק הישראלי. אדוני היושב-ראש, מה שאנחנו רואים כאן, בגרף של בנק ישראל, שהשנה היחידה בעשור האחרון שבאופן דרמטי העוני יורד, זו אותה שנה, 2006 2007, שבה שכר המינימום עלה ב-500 שקלים. השנה היחידה. כי זאת בעצם הדרך האמיתית לקחת את הקבוצות במצב הקשה ביותר ולהניף אותן כלפי מעלה. ולכן אני אומר, אנחנו עוד נצטרך לקיים על כך דיונים רבים, וכל אותם אורגנים שהצבענו עליהם: שכר מינימום, פנסיה לכל עובד, הגבלת שכר בכירים, שינוי דרכי העסקה של כוח-אדם, הכול יצטרך להיות מונח על השולחן. ואני שמח שלפחות היום אפשר להכריז: טוב שיש נגיד שהוא מה שנקרא "הגיע מהמדינה הקפיטליסטית ביותר כדי אולי להפוך את בנק ישראל לחזית הסוציאליסטית שאתה נשתף פעולה". טוב שסטנלי פישר הוא הסוציאליסט החדש של מדינת ישראל. תודה רבה לחבר הכנסת עמיר פרץ. כבוד השר יצחק כהן משיב. רק שניים?

כי האנשים האחרים, אברהם מיכאלי לא נמצא פה ומשה גפני, יכולת להעביר לנו את הזמן שלהם. הסעיף הבא הוא מאוד חשוב גם לכנסת וגם לעם היהודי. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, הצעות לסדר-היום בעניין דוח בנק ישראל, צמצום הריכוזיות במשק הישראלי ופתיחת המשק לתחרות היו בעבר והם גם היום אחד הדגלים שנושא משרד האוצר. יש לזכור כי רק לפני שנים מספר היתה פה רק חברת טלפוניה אחת, חברת כבלים אחת, ממשלה שקבעה תעריף אחד לביטוח חובה לרכב ושלטה בחברות שהיו מונופולים. משרד האוצר הוא המוביל את פתיחת השוק לתחרות, אולם משימתו עדיין רחוקה מלהיות שלמה. לדעתנו יש לפעול להרחבת התחרות בכל הענפים: בסלולר, על-ידי הוספת מפעילים, בבנקאות, באמצעות בנק הדואר, בשיווק, באמצעות הורדת עלויות, במדיה. ועם זאת לפעול כדי לסייע לשכבות החלשות לצאת ממעגל העוני, להצטרף לשוק העבודה, להפוך לכוח קנייה, וכך להכניס עוד שחקנים לשוק הישראלי, אם מישראל ואם מחו"ל. רק מהלך משולב של קידום התחרות וסיוע לשכבות החלשות יקטין את הריכוזיות במשק הישראלי ויהפוך אותו לשוויוני יותר ומוסרי יותר. לכן הדרך עדיין ארוכה. תודה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת דב חנין. מה אדוני מציע? דיון בוועדה? דיון בוועדה או במליאה. בסדר גמור.

מה שירצו. חבר הכנסת דב חנין, הצעה אחרת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה, אדוני היושב-ראש, למקד את תשומת הלב בהיבט אחד חשוב של דוח בנק ישראל. בדרך כלל כשאנחנו בוחנים את המצב החברתי, אנחנו עוסקים בשאלת העוני, העניים הנפגעים. הפעם הדוח הזה מצביע על תמונה חמורה ומסוכנת בצד השני, בצד של העושר, ריכוז העושר והשליטה של קבוצות מעטות שחולשות על המשק הישראלי כולו, שמגיע למצב מסוכן, לא רק מבחינה כלכלית וחברתית, אלא זוהי סכנה לדמוקרטיה בישראל. אדוני היושב-ראש, הנושא הזה מחייב דיון מאוד-מאוד רציני. אני חושב שזו סוגיה שאסור לדלג עליה, איך אנחנו מפרקים את אותו ריכוז קיצוני של עושר, איך אנחנו הופכים את המערכת שלנו למערכת מבוזרת יותר. זה נושא שעליו אפשר להגיע להסכמות, גם של סוציאליסטים כמוני וגם של קפיטליסטים מודרניים כמו נגיד בנק ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת חנין. הצעת הממשלה היא להעביר את הנושא לדיון בוועדת הכספים של הכנסת. חבר הכנסת אורון, מסכים.

חבר הכנסת, מסכים.

כל מי שמצביע בעד, מצביע בעד העברת הנושא לדיון בוועדה, ומי שמתנגד מבקש להסירו מסדר-היום. הצעה לסדר-היום בנושא: דוח בנק ישראל. נא להצביע. מי בעד העברה לוועדה, מי נגד, מי נמנע. בבקשה.

11 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שההצעות לסדר-היום של חברי הכנסת חיים אורון ועמיר פרץ בנושא: דוח בנק ישראל, תועברנה לדיון בוועדת הכספים של הכנסת במועד שייקבע בוועדה. תודה רבה.

ביקשתי להשתתף בדיון זה אף שסיימתי את תפקידי בשעה 13:00, לא בגלל איזה קושי אלא בגלל חשיבות הנושא שמעלה חבר הכנסת חיים אורון מדי שנה, והוא הג'נוסייד הארמני. אני מזמין את חבר הכנסת חיים אורון לעלות על הדוכן על מנת להשמיע דברים בעניין זה. השר ארדן צריך לענות בעניין זה והוא מגיע מייד. אני אתן הצעה אחרת לכל מי שיבקש לדבר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

אני רוצה לקדם בברכה את המשלחת של נציגי העדה הארמנית כאן, את קונסול ארמניה, אנשי דת ואנשי ועד הפעולה של העדה הארמנית בישראל. כפי שהזכיר היושב-ראש, זו השנה הרביעית שאני מעלה וחוזר ומעלה הצעה לסדר-היום שהכנסת תקיים דיון, ואני לא מסתיר את דעתי, שבסופו, לא היום אלא בסופו של אותו דיון, תקבל עמדה שאנחנו ככנסת ישראל מכירים בג'נוסייד הארמני. התאריך שמתקיימים בו הדיונים הללו הוא היום הקרוב ביותר ל-24 באפריל, שזה היום שהעם הארמני מציין כיום הזיכרון לג'נוסייד שעבר עליו לפני 90 95 שנה. אני מודה שעם השנים מידת המעורבות שלי בנושא הולכת ועולה, ואני מתרשם שגם של ידידי, יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת רובי ריבלין, שמקפיד, ואני מודה לו מאוד על כך, כל פעם שהנושא עולה על סדר-היום, לשבת בראש הישיבה במעמדו כיושב-ראש הכנסת, עם כל המשמעות של הישיבה הזאת. אני מודה לו על כך. אני ממשיך את הניסיון החוזר ונשנה הזה מדי שנה בעקבות חברי כנסת ושרים לשעבר, כמו יאיר צבן ויוסי שריד, שגם הם ניסו בדרכים שונות להביא להחלטה של כנסת ישראל במתכונת שבה אנחנו מדברים. אני מודה, אני גם מוטה והעניין הזה זכה היום באופן לא מתוכנן לאיזו תוכנית רדיו משותפת, כשפתאום גיליתי בה מהצד השני את אחי, פרופסור יאיר אורון, שמחויב למאבק הזה למעלה מ-20 שנה גם בהיבט האקדמי שלו וגם חשוב להזכיר את זה, בהיבטים המוסריים, הערכיים והחינוכיים שלו. מבחינה זאת, אני חושב שיש חשיבות רבה מאוד שאנחנו נאזור עוז ונתמודד עם השאלה הקשה הזאת. מראש אני אומר, לפחות אל תפריעו לי. אני רואה את הגיוס.

חברי הכנסת, אני מבקש בכל זאת לאפשר לאנשים לשמוע את הדברים. אני חוזר ואומר מדי שנה, וחשוב לי לומר את זה, שזה לא אחד מהנושאים שמפלגים בין ימין ושמאל. לפני למעלה מ-20 שנה התפרסמה עצומה בעיתון "הארץ", שהיו חתומים עליה למעלה מ-60 אנשי ציבור, חברי כנסת, אקדמאים וסופרים. חתמו עליה זה בצד זה שולמית אלוני ובני בגין, ראובן ריבלין ויוסי שריד, יאיר צבן ועוזי לנדאו וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. גם בין אנשי הרוח עמוס עוז ומשה שמיר, זיכרונו לברכה, שבהרבה מאוד תחומים אחרים נמצאו בשני הצדדים של המטבע הזה. עוד באוגוסט 1947, שימו לב לתאריך, באוגוסט

אבא אחימאיר, שבנו יעקב מלווה אותנו כל שנה בדיונים הללו ורואה עצמו מחויב גם הוא למאבק הזה בכל הכלים שעומדים לרשותו כעיתונאי, הוא כתב ואמר: "רוצים אנו לכתוב על האסון הלאומי הארמני מתוך צורך של לימוד גזירה שווה ולו גם באיחור זמן. דבר שנעשה כלפי שליש העם הארמני במלחמה הקודמת" הוא התכוון למלחמת העולם הראשונה, "חזר בממדים יותר גדולים כלפי שליש האומה שלנו במלחמה שזה עתה הסתיימה". שואלים אותי: למה אתה מעלה את זה? בוא ניתן לזמן להחליט, בוא ניתן להיסטוריה לברור את העובדות, בוא ניתן לדברים להסתדר. חברי הכנסת, זה מסוג האמירות שכל כך הרבה פעמים אנחנו נפגענו ממנו. מה זאת אומרת, תעזוב את הדיון הזה? הרי אנחנו לא באים לדיון הזה עם איזו תביעה קונקרטית. אנחנו לא דנים פה על פיצויים, אנחנו לא דנים פה על השבת זכויות במובן שאולי יש עליו משאים ומתנים שכנראה בשבוע שעבר התפוצצו בין ממשלת ארמניה ובין ממשלת טורקיה. אנחנו מדברים על דבר מאוד מאוד בסיסי: הכרתו של העם היהודי, ובמקרה זה הכרתה של הכנסת, באסון לאומי גדול, נוראי, שעבר על עם אחר. העם הזה מאוד מאוד רוצה, זקוק, נאבק על ההכרה הזאת, ומאוד מאוד חשוב לו שקולנו יישמע בתוך הקבוצה הזאת, של למעלה מ-20 פרלמנטים בעולם, שקיבלו החלטות דומות להחלטה הזאת. אבל אומרים לי: חבר הכנסת אורון,

יש פה אינטרסים

בסדר, אנחנו מקבלים ברובנו את העובדות, אבל אי-אפשר. זה לא מתאים. זה לא מתאים כאשר היינו בירח דבש עם טורקיה.

מישהו לחש לי היום: עכשיו זה טוב כי אנחנו בעימות עם טורקיה, אז נעביר את ההחלטה. אני רוצה לומר באופן הברור ביותר: ההצעה הזאת עלתה לפני ארבע וחמש ועשר ו-15 שנים מבלי להתייחס למערכת היחסים הקונקרטית בין העם הטורקי וממשלתו ובין מדינת ישראל. היא עלתה מתוך המצוקה והאחריות והמחויבות שלנו כבני העם היהודי לא להחריש ולא לעצום עיניים ולא לא להתייחס אלא לומר את הדבר הברור: קרה רצח עם. אין דרך להתמודד עם זה, משום שהתופעה של רצח עם, שיש כנראה משמעות היסטורית עמוקה לעובדה שהיא קרתה לפני כמעט 100 שנה לעם הארמני, היא לא תופעה היסטורית שפסה מן המציאות. גם בימים האלה, גם בשנים האחרונות, היו תופעות קשות, גם בעצם הימים האלה, שנכנסות תחת ההגדרה של רצח עם. ולאלה שאומרים לי, והיתה פעם גם אמירה כזאת: אתה בכך מגמד את שואת העם היהודי, אני לא במקרה משתמש בשני ביטויים שונים. השואה של העם היהודי היא ייחודית ואין דומה לה. אני לא חושב שאני מגמד את שואת העם היהודי. אני חושב שאני מעצים את התחושות שלנו לעניין הצורך להיאבק בהכחשה, להיאבק בטשטוש גבולות, להיאבק בעצימת עין, להיאבק בעמידה מהצד, בעמידה מהצד שכל כך מלווה אותנו. וכאשר אומרים לי: אינטרסים, חברי הכנסת, כמה פעמים אומרים לנו בימים האלה, אם בעניין אירן ואם בעניינים אחרים: אבל יש לנו אינטרסים אחרים, אנחנו לא יכולים בדיוק, ואז אנחנו אומרים, ובדין אומרים: יש דברים שאנחנו נבחנים בהם מעבר לאינטרסים. ואני חושב שהמקרה הזה הוא אחד המקרים הבולטים בכך. מה תכליתו של הדיון כאן היום? תכליתו של הדיון כאן מבחינתי היא כפולה. אמירה חוזרת ונשנית של הכנסת שהיא רואה בנושא של הג'נוסייד הארמני נושא שראוי וחשוב לעסוק בו. אני לא מסתיר את דעתי, אני הייתי רוצה שההחלטה של היום תתגלגל לדיון בוועדה מתאימה ותגובש בה אחרי ליבון ולימוד העניין, תגובש בהחלטה, במתכונת דומה להחלטות שהתקבלו במדינות אחרות. אבל אנחנו לא יכולים, כאשר התהליך הזה מתנהל במקומות שונים בעולם, להגיד: אנחנו לא בעניין הזה. לכן, אני מקווה שנציג הממשלה, כמו בשנה שעברה, לא יציע להסיר את הנושא מסדר-היום אלא ייתן לו להישאר על סדר-יומנו. ואני מקווה, אני רגיל להרבה צורות של לחץ,

רבותי חברי הכנסת, השר חייב להישאר פה. מדברים פה באסון של עם אחר, ואנחנו עם למוד אסונות. יכולה להיות דעה של כל אחד על כל עניין, אבל לפחות תנו כבוד לדיון. חבר הכנסת טיבייב, אתה לא יכול לנהל משא-ומתן כשמדבר חברך מעל במת הכנסת. בבקשה. לכן, אדוני היושב-ראש, אני מבקש שהכנסת תעביר היום את הנושא. אני פורמלית יכול רק לבקש לקיים דיון, אבל, לא, אתה מבקש לקיים דיון. אני מבקש דיון, אבל שתמצא לקיים את הדיון במקום הנכון. אני בטוח שהממשלה תציע שנקיים דיון בוועדה.

ואני כבר אומר שאם זו תהיה עמדת הממשלה,

אתה תקבל אותה. אני אגיד שאני מקבל אותה, אבל אני גם מקווה, אדוני היושב-ראש, שהפעם תימצא הדרך שהדיון יתקיים ובו ילובן, ויישמעו המחלוקות לא בדרך שאני יודע אותה,

אני כבר משופשף בזה מספיק. הדיון יתקיים, וגם תימצא בכנסת היכולת לגבש החלטה, ואני מקווה שגם יהיה לה רוב. תודה רבה לך.

בשלב זה אנחנו יכולים רק לשמוע את הממשלה, ולאחר מכן, אחרי שהיא תישמע, כבוד השר גלעד ארדן ישיב בשם הממשלה. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, כיהודים וכישראלים יש לנו רגישות מיוחדת ואף חובה מוסרית להזכיר טרגדיות אנושיות, וביניהן את מעשי הטבח באוכלוסייה הארמנית, שאירעו במהלך מלחמת העולם הראשונה, בשנים 1915 1916, שנותיה האחרונות של האימפריה העות'מאנית. מדינת ישראל מעולם לא הכחישה אירועים נוראיים אלו.

אנו מבינים את עוצמת הרגשות הקשורים בנושא, בהתחשב במספר הקורבנות הגבוה ובסבל הקשה שעבר על העם הארמני.

במהלך השנים הפך הנושא, שלא בטובתו, לנושא פוליטי טעון בין הארמנים לטורקים, כאשר כל צד מנסה להוכיח את צדקת טיעוניו באשר לאירועים ההיסטוריים שהתרחשו באותה עת. הממשלה סבורה שאל חקר האירועים בסוגיה כה רגישה יש להגיע תוך דיון פתוח, המבוסס על נתונים ועובדות. ולכן, מדינת ישראל מבקשת לא לקבוע מוסכמות כאן במליאה בקשר לכל אשר אירע,

כל מה שלא אומר כאן הרי יתפרש בחזקת צידוד בעמדות פוליטיות של אחד הצדדים. אנו מביעים תקווה ששתי המדינות, המצויות כרגע בעיצומו של דיאלוג ביניהן במאמץ להגיע לפיוס היסטורי, ואף הגיעו להסכם בנושא, שעדיין לא אושרר על-ידי בתי הפרלמנט בשתי המדינות, תקיימנה דיאלוג פתוח ומעמיק, אשר יאפשר להן להבריא פצעים שנותרו פתוחים עשרות שנים. ב-5 במאי 2009, כזכור לך היטב, חבר הכנסת אורון, כי אני הייתי השר שענה על הצעתך גם בשנה שעברה, התקיים דיון בנושא זה במליאה, ובו הוחלט, בהמלצתי, להעביר את הדיון לוועדת החוץ והביטחון. מבדיקה שערכתי עולה, לצערי, שטרם התקיים דיון בוועדת החוץ והביטחון, ואני מציע בשם הממשלה, אדוני היושב-ראש, לצרף את הדיון הזה לדיון הקודם, ולהעבירו לוועדת החוץ והביטחון, אבל גם שתפנה פנייה אישית שלך לחבר הכנסת צחי הנגבי בבקשה לקיים סוף-סוף את הדיון, שממתינים לו בכנסת באמת למעלה משנה.

אני מאוד מודה לשר ארדן. עמדת הממשלה ברורה, ואני אאפשר, בגלל היותנו מדינתו של עם למוד-סבל, לקיים דיון במסגרת הצעות אחרות, וכל אחד מחברי הכנסת הנמצא באולם המבקש להשתתף בדיון זה,

אני גם אומר את דברי בסוף הדיון. עד רגע זה ביקשו להשתתף: חבר הכנסת דב חנין, שאני מזמין אותו כבר להגיע, חבר הכנסת איתן כבל, חבר הכנסת אורי אורבך, חברת הכנסת עינת וילף, וחבר הכנסת אילטוב ביקש,

ניצן רוצה. אוקיי, ניצן הורוביץ. יש מישהו עוד? טיבייב, כי אני הולך לסגור את הרשימה. תודה רבה. בבקשה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לפתוח בהערכה לחבר הכנסת אורון, שעושה עבודה שבאמת מכבדת את הכנסת ואת ישראל בהעלאת הנושא הזה.

רוצה לברך גם אותך, אדוני היושב-ראש, גם על

לנושא הזה, גם בכנסות הקודמות, גם בכנסת הנוכחית. אדוני היושב-ראש, המחויבות שלנו לנושא הזה היא קודם כול מחויבות מוסרית. אנחנו, כפי שאמרת, כפי שאמר חבר הכנסת אורון, בנים לעם שידע את השואה הנוראה ביותר בהיסטוריה של האנושות.

כמי שקרה לו האסון הנורא הזה, מעשה ידי אדם, צריכים להיות רגישים לכאביהם של עמים אחרים, לאסונות שנגרמו להם וגם למעשי רצח עם שקרו לאורך ההיסטוריה, ומעשה רצח העם שקרה לעם הארמני הוא אחד החמורים והקשים. ולכן, עם כל הרגישויות הדיפלומטיות והבין-לאומיות, שבוודאי קיימות, השאלה איננה במישור דיפלומטי. השאלה היא במישור ערכי.

אדוני היושב-ראש, אני הייתי מציע שהנושא הזה לא יעבור לוועדת החוץ והביטחון, כי היא ועדה שבאמת עוסקת בשאלות של חוץ וביטחון. דווקא כדי לחדד את העובדה שאנחנו לא עוסקים פה בשאלת מדיניות ולא בשאלה של דיפלומטיה אלא בשאלה שנמצאת במישור הערכי, במישור של הלימוד, הניתוח הלימוד ההיסטורי,

יכול להיות שיישמעו גם דעות אחרות, נשמע את כולם בסבלנות ובקשב רב, אבל כיוון שזה אופיו של הדיון אני חושב שהוועדה המתאימה בכנסת היא ועדת החינוך.

תודה רבה. חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת אורי אורבך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני קודם כול באמת רוצה להצטרף לברכות לחבר הכנסת חיים אורון.

כל הכבוד לך על המעשה הזה, על הדבקות בעניין,

יושב-ראש הכנסת, על עמדתך בשאלה הזו, ואני מוכרח להגיד, גם לממשלה, שברגישות רבה, לא מכובד, כבוד השר. כבוד השר אטיאס. גם המצלמות, הפרוטוקול המצולם, במקום לראות את הנואם, הוא רואה את ישיבת הסיעה. ולא קשה להסתיר אותי. אדוני היושב-ראש, אני חוזר: אני מברך אותך, את המציע וגם את הממשלה על עמדתה הלא כל כך פשוטה, זה לא עניין של מה בכך. כי בסופו של עניין,

כאזרח מדינת ישראל, כמי שמכיר את ההיסטוריה שלנו, שנים קשה היה לי לקבל את העובדה שמדינת ישראל לא הכירה בשואה הארמנית, וזה לא אמור בשום פנים ואופן לבוא, חס וחלילה, או לגמד את השואה הנוראית של יהדות אירופה ויהדות המזרח על-ידי הנאצים יימח שמם וזכרם. אני חושב שדווקא הדיון כאן, יתירה מכך, ואני פונה לחברים שלי שמנסים לעשות כאן גיוס כזה או אחר: אני חושב שהעמדה שהוצגה כאן, שמשמעותה העברת הדיון לוועדת החוץ והביטחון, ודרך אגב, אפשר שהדיון שם יהיה דיון פתוח. אין הכרח שהדיון יהיה סגור, הוא יכול להיות אפילו דיון משודר, כפי שנעשה בנושאים ערכיים מן הסוג הזה מעת לעת, וכל אחד יוכל להשתתף. לכן אני פונה לראש סיעת ישראל ביתנו:

שכולנו כאיש אחד נצביע בעד ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון. זה יוסיף לנו הרבה כבוד.

תודה רבה לחבר הכנסת איתן כבל. חבר הכנסת אורי אורבך, ולאחריו, חברת הכנסת עינת וילף. אדוני היושב-ראש, הרעיון להעביר את הדיון לוועדת החוץ והביטחון, שזה יהיה יום אחד וייסגר באיזה מקום, זה בערך כמו להשתעל לתוך מגירה. כולם פה מהלכים על ביצים, כי זה נורא רגיש ועדין, ואנחנו מבינים את הרגישויות. ולא הכנסת היא המקום לקבוע מסמרות ועובדות היסטוריות, אבל הכנסת היא מקום להביע את ההזדהות שלנו. לרצח העם, לג'נוסייד, לשואה הארמנית, יש קשר הדוק לתולדות עמנו. ב-1915, כששרה אהרונסון, הלוא היא "שרה גיבורת ניל"י" חזרה מקושטא, חזרה לארץ-ישראל, היא מתארת במכתבים שלה, ובהמשך אחיה, נדמה לי אלכסנדר אהרונסון, בזיכרונותיו, את המחזות המדהימים שהיא ראתה. היא ראתה אלפי גופות ואלפי אנשים מעונים, ארמנים, שעברו את רצח העם שהם עברו. זה השפיע מאוד על התודעה שלה ועל החשש שלה מפני מי ששלט אז בארץ, ושהעם היהודי הוא העם הבא. הם חשבו שאותם אלה שפגעו בארמנים הם אלו שעלולים לפגוע בשארית הפליטה או ביישוב העברי הקיים פה. לכן הם נלחמו בשלטון העות'מאני דאז.

זה לא רק שאנחנו צריכים להזדהות עם כל שואה של כל עם. יש קשר בין הג'נוסייד הזה לבין פרעות אחרות, ובעיקר שואת העם היהודי.

המחויבות שלנו לדון בזה היא לא כדי לקבוע עובדות היסטוריות ולא כדי לדון ביחסים, שאני מקווה שיהיו עוד יותר טובים, שלנו עם הטורקים, אלא כדי להפיק את הלקחים החינוכיים והמוסריים של העם היהודי משואות של עמים אחרים. לכן, אני מצטרף לדעתו של חברי חבר הכנסת דב חנין. ועדת החינוך, בדיון פתוח, ראוי, לשמוע את הצדדים, לשמוע את ההקשרים ההיסטוריים ולהפיק לקחים, זה המקום שבו צריך לערוך את הדיון הזה. תודה רבה לחבר הכנסת אורי אורבך. חברת הכנסת עינת וילף, ולאחריה, יושב-ראש סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אילטוב. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, תודה רבה. אני בהחלט מברכת את חבר הכנסת חיים אורון על הדיון ואת כבוד היושב-ראש. אין חולק על הרצון להכיר באמת ההיסטורית ובחשיבות שיש לכך שזה יבוא מטעמם של מדינת ישראל, כנסת ישראל והעם היהודי. יש לכך חשיבות גם בקשר שלנו עם היהודים בתפוצות. זה נושא שקרוב ללבם, ופעמים רבות דווקא מדינת ישראל היא זו שבשל האינטרסים שלה ביקשה מהם לפעול בקונגרס האמריקני כדי למנוע את ההכרה. לכן יש חשיבות בקשר עם הדור הצעיר. אבל הסיבה שלא היתה הכרה עד היום, אלה בדיוק דברים דיפלומטיים ואינטרסים.

כמי שחברה גם בוועדת החינוך וגם בוועדת החוץ והביטחון, בוועדת החינוך, אין עוררין על החשיבות ועל המהות, ואני חושבת שברור ששם יהיה רצון. אבל אם אנחנו באמת רוצים להצליח בכך,

חושבת שמאוד חשוב שהדיון יעבור לוועדת החוץ והביטחון, לתת-ועדה לענייני חוץ והסברה, שבאמת נדון שם באפשרות שנוצרה עכשיו, ולא לזלזל בכך שנוצרה אפשרות דיפלומטית ופוליטית לכך שתהיה הכרה היסטורית. אני חושבת שתהיה נכונות לפתוח את הראש ולדון בכך. אני חושבת שמאוד חשוב להעביר את זה דווקא כדי שנוכל,

לפרוץ את המחסום הדיפלומטי, שהוא זה שמנע עד כה את ההכרה.

תודה רבה לחברת הכנסת עינת וילף. חבר הכנסת אילטוב, בבקשה. כבוד יושב-ראש הכנסת, כבוד השר עוזי לנדאו, חברי חברי הכנסת, אני חושב שאנחנו, כמדינת ישראל וככנסת ישראל, לא צריכים להתערב בסכסוך בין העם הארמני לבין העם הטורקי. אין לנו היכולת והכלים לבחון את העובדות, להוכיח את העובדות. אנחנו לא ועדת חקירה בין-לאומית. הדברים האלה לא מוכרעים בדעת הקהל ברמה פוליטית או לוביסטית זו או אחרת. הדברים האלה צריכים להיסגר ברמת שני העמים, הטורקי והארמני, ואין לנו להתערב בזה. יש לנו הסכסוכים שלנו ובזה אנחנו צריכים להתעסק. לאור כך, אני מבקש להסיר את הנושא הזה מסדר-יומה של הכנסת.

תודה רבה לחבר הכנסת אילטוב. חבר הכנסת טיבייב. אחרון הדוברים, חבר הכנסת ניצן הורוביץ.

אני חושב שאני היחידי באולם הזה שהגיע בדיוק מהאזור הזה. אני יודע גם מהסבתות, גם מהארמניות וגם מהטורקים, פחות או יותר על מה מדובר. אני מצטרף להצעה של חברי חבר הכנסת רוברט אילטוב. אסור לנו להיכנס לנישות האלה, ואני אנסה להסביר גם למה: כמו שהוא אמר, אסור לנו להיכנס לזה, כי בעיני, ברגע שיש מגעים בין המדינות טורקיה וארמניה, הם צריכים להגיע להסכמים כלשהם, הם צריכים להגיע להבנות. ואנחנו, כעם היהודי שעבר את השואה, להכריז שהיתה שואה ארמנית, הדבר הזה צריך להיות מוכח קודם כול על-ידי אנשי אקדמיה והיסטוריה. הם אלה שצריכים להבין את זה. הג'נוסייד הארמני, מדברים עליו הרבה, אבל אני חושב שרוב המדינות בעולם יתעלמו מהדבר הזה עד שתקום ועדה בין-לאומית. דרך אגב, גם הארמנים וגם הטורקים בעד הדבר הזה. למה אנחנו צריכים להיכנס לדבר שאנחנו לא יודעים איך נצא ממנו?

תודה רבה. חבר הכנסת הורוביץ וחברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, גם היא ביקשה לדבר, ואאפשר לה, כמובן.

על הדיון הזה. אני חושב שזה מאוד חשוב. אני חושב שחייבים להגיד ביום הזה דבר מאוד ברור: העניין שעל הפרק הוא לא סוגיה בילטרלית בין טורקיה לארמניה, איזה עניין דיפלומטי בין שתי המדינות האלה. זו סוגיה אוניברסלית, שנוגעת בהיסטוריה האנושית של כל בני-האדם. יש ניצולים ובני ניצולים ונכדי ניצולים מהג'נוסייד הארמני שחיים כאן, בישראל, חיים בכל האזור. ובכלל, כמו שציינו כאן,

כבני העם היהודי שעבר את השואה הגדולה ביותר בתולדות האנושות, חייבים לגלות רגישות למעשי סבל, וודאי למעשים של רצח עם במקומות אחרים. כי אם אנחנו נעצום את העין ונתעלם ממה שהיה שם, לא נוכל לבוא למכחישי שואה ולאחרים ולהגיד: מדוע אתם עוצמים עין ומתעלמים מסבלנו. אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד שלא נשמע כאן, וזו פנייה לטורקיה, ואני אומר את זה לטורקים, ויש לי ידידים שם, ואני בהחלט חושב שחשוב לטפח את הידידות עם טורקיה: הדברים האלה אינם מכוונים נגד טורקיה, ודאי שלא נגד טורקיה הנוכחית, ודאי שלא כנגד העם הטורקי. זאת סוגיה היסטורית-אנושית בעלת חשיבות, ואת הדברים האלה שאני אומר כאן, שאין הכוונה לנגח את טורקיה או חלילה להביא משהו נגד טורקיה, אומרים גם בוויכוח הציבורי שמתקיים בטורקיה. אפשר לקרוא את זה גם בתקשורת הטורקית ואישי ציבור טורקים אומרים את זה.

מי שחושב שבקבלת החלטה כזאת או אחרת כאן אנחנו נצא כנגד הטורקים, זאת לא הכוונה, בשום אופן לא הכוונה. אלא צריך לעשות כאן צדק היסטורי עם עם קורבן. זה מה שעומד כאן על הפרק.

חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי. כבוד יושב-ראש הכנסת, חברי חברי הכנסת, אני שמעתי את כל הצדדים ואת כל הדעות ואני אומנם מברכת, ומאוד מכבדת, את חבר הכנסת חיים אורון, אבל אני מבקשת מכם, הסכסוך שקיים הוא היסטורי, נמשך הרבה מאוד שנים, ולא לנו לפתור אותו. אני מניחה שאנחנו, כסיעה וגם כאנשים שמכירים מספיק את הבעייתיות, ורוברט אילטוב, חבר הכנסת, מכיר גם את המנטליות של האנשים וגם את ההיסטוריה, צריך להקשיב ולכבד את דעתו, וגם את הדעה של אדם שנולד שם ומכיר את זה טוב מאוד, ולהשאיר את הסכסוך הזה ואת הנושא הזה בצד, ולדבר על דיונים, וליזום ועדות שקשורות להרבה מאוד בעיות שיש לנו עדיין להמשיך ולדבר עליהן.

תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, אין לי אפשרות להתערב בדיון מבמת הנואמים, אבל בכל זאת, בגלל הנושא החשוב הזה, אני מבקש לומר לכם את דעתי. אין מדובר בנושא פוליטי כל עיקר. אין מדובר באיזו אשמה שאנחנו מאשימים בה את טורקיה או את ממשלת טורקיה הנוכחית, שאתה אנחנו מקיימים יחסי ידידות ומבקשים בכל מאודנו לקיים יחסים מעולים ומצוינים, ואין בכך משום התרסה כלפיה במובן של היחסים הדיפלומטיים והפוליטיים. ואנחנו כבר, כיהודים במדינת ישראל, שהיא מדינה יהודית ודמוקרטית, שיש בה גם אזרחים לא יהודים, אנחנו, כמדינת ישראל, שהיא בהחלט תוצאה של אסונות שפקדו את מדינת ישראל גם כן, שמענו פעמים רבות אומות עולם הבאות ואומרות: נוראה היתה השואה, אבל אנחנו יכולים להשלים עם הכחשתה בגלל סיבות פטרו-דולריות כאלה או אחרות. אני חושב שלא יכול להיות מצב שבו כנסת ישראל לא תתייחס לנושא שקרה לפני כמעט 100 שנה, והעובדות ההיסטוריות בו הן ברורות. יש עדיין ויכוח בין העם הטורקי לעם הארמני. הדבר הזה אינו יכול להביא לידי מצב שאנחנו נתכחש לעובדות היסטוריות שקרו, שלפיהן פקד אסון גדול את העם הארמני,

של מאות אלפים

לכן אני באמת רוצה לומר שאני כאן, גם כיושב-ראש הכנסת, בחרתי להשתתף בדיון משום שאני לא רואה בכך התרסה כלפי טורקיה של היום. אינני רואה בכך איזו התרסה פוליטית, אלא חובה: חובה של כנסת ישראל להתייחס לאסון של עם אחר. הממשלה גם ביקשה לקיים דיון בוועדה. אני אצביע, כמובן, כי שמעתי, ואנחנו במדינה דמוקרטית, את דעתם החד-משמעית של חבר הכנסת אילטוב וחבר הכנסת טיבייב. וכמובן, הכנסת תאמר את דברה, ומה שיוכרע,

מייד לאחר ההצבעה ובהתאם לתוצאותיה אני אומר איזו ועדה תדון בכך. ובבקשה, רבותי חברי הכנסת, בדחילו ורחימו אני מפעיל את ההצבעה בנושא שלא שייך לתולדות עמנו, אבל כשם שלא אהבנו שלא התייחסו לתולדות עמנו מצד עמים אחרים, אני חושב שכנסת ישראל צריכה להביע את דעתה, כל אחד על-פי דעתו המלאה. נא להצביע. מי בעד העברת הדיון לוועדה ומי נגד? נא להצביע. מי שמצביע בעד הוא בעד העברת הדיון לוועדה. מי שמצביע נגד, מבקש להסיר מסדר-היום. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 12 בעד, שמונה נגד, אחד נמנע. אני קובע שההצעה לסדר-היום בנושא הג'נוסייד הארמני תועבר לדיון בוועדת הכנסת. הואיל והיו שתי הצעות, אחת של הממשלה, להעבירה לוועדת החוץ והביטחון, והאחרת של חבר הכנסת אורבך, שנתמכה גם על-ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ, להעביר לוועדת החינוך, אנחנו נעביר זאת לוועדת הכנסת, על מנת שהיא תקבע מי מהוועדות תדון בה. תם הדיון בנושא זה. לא תם הדיון בכנסת. אני אודה מאוד לחבר הכנסת אלכס מילר אם יבוא להחליף אותי. הנושא הבא: מערכת החינוך בחברה הערבית: מנוף לתעסוקה או קיבוע להדרה? הצעה לסדר-היום של חברת הכנסת חנין זועבי, שמספרה 2887. גברתי חברת הכנסת, הדוכן עומד לרשותך.

ערביות.

השר, מניסיוני בהצעות רגילות, השרים מכינים את התשובות שלהם עוד לפני שחבר הכנסת עולה לדוכן לפרט את טענותיו, ולפעמים אפילו בלי קשר לדבריו, ואכן התשובות שאנחנו מקבלים לא תמיד עונות בהכרח על הטענות ועל העובדות שאנחנו מעלים. ואני רוצה להקדים אותך ולהגיד שאני אולי לא אערער על הפרטים ועל האינפורמציה שאתה תמסור כאן, אבל אני רוצה שאתה, כשר, תישא באחריות לא רק לגבי התהליך והעשייה החינוכית שאתה מנסה לקדם, אלא שאתה גם כן תישא באחריות לתוצאות. והתוצאות הן שילוב של מדיניות כללית, משאבים חומריים, יעדים ותוכנית, אבל גם כן של אנשים שמבצעים את התוכנית בתוך בתי-הספר ובתוך הרשויות המקומיות. על הנקודה הזו אני אדבר בהמשך.

כי אתה והנהלת משרדך אחראים לתוצאות ולא רק לעשייה החינוכית ולתהליך החינוכי כשלעצמו. כי גם אם התמונה העגומה שאני מתארת עומדת בסתירה לעשייה של משרד החינוך בתקופה האחרונה, המציאות הקיימת היא זו שתחליט.

כבוד השר, לפני שניכנס לנושא אני רוצה להגיד כמה דברים לרגל ציון ה"נכבה" ואחרי חוק ה"נכבה" שעבר לפני חודשיים. אדוני השר, אני רוצה להגיד לך ולנוכחים כאן שה"נכבה" אינה רק חלק מההיסטוריה של העם הפלסטיני. אני טוענת שהיא גם חלק מההיסטוריה של המדינה ושל היהודים במדינה.

אדוני השר, שה"נכבה" היא חלק מההיסטוריה שלך. היא אולי איננה חלק מהנרטיב ההיסטורי שלך, אבל העובדות ההיסטוריות שמאחורי ה"נכבה" הן הן העובדות ההיסטוריות של קום המדינה. וגם אם הבאנו בחשבון שכל עם רואה את העובדות מזווית הראייה שלו, זה לא אומר שאין העובדות. הרי אין זווית ראייה בלי עובדות כלשהן. אתה, אדוני השר, ואתם, חברי הכנסת, יכולים להגיד שהערבים התחילו את המלחמה, אפילו שהם אילצו את הארגונים הצבאיים הציוניים להחריב 500 כפרים פלסטיניים. תגידו את זה. תגידו גם מה שאתם רגילים להגיד, שאילולא נלחמנו בהם, הפלסטינים היו נלחמים בנו, שהפלסטינים ברחו ואנחנו לא גירשנו אותם. אפילו את זה אתם יכולים להגיד. אבל לפחות את העובדות, מה שקרה אז, תלמידי בתי-הספר חייבים ללמוד ולהכיר.

אדוני השר, כדי שידעו פה חברי הכנסת, שאני ילידה פה, שזו המולדת שלי, ושהעובדה שזו המולדת שלי היא חלק, גם כן, מההיסטוריה המכוננת את קום המדינה, כמו שהנוכחות שלי במולדת שלי וההישרדות שלי במולדת שלי הן חלק מהווה שלך גם כן,

ומהעתיד של בניך, ולא רק חלק מהווה שלי ומהעתיד שלי. בתור שר החינוך אני רוצה לשאול אותך, כמובן אתה לא תענה לי, אולי תענה: איך מספרים ומלמדים בבתי-הספר שזכותו של אזרח והאקט האקטיבי של ביטוי זהותו הם מעשה בגידה במדינה, כמו שחוק ה"נכבה" גורס? איך מסבירים לתלמידים שעצם זהותו של אזרח כלשהו היא אקט של בגידה? אתה יכול להבין, אדוני השר, איזו מערכת ערכים מעוותת מייצרים לנערים בבתי-הספר על מנת להצדיק שזהותו של בן-אדם יכולה להיתפס כאקט של בוגדנות? תסתכל על הדיונים בכנסת, תסתכל על החוקים המונחים על השולחן פה יום-יום ותנחש איזו מערכת ערכים החינוך בישראל מנחיל לתלמידים בבתי-הספר. הנרטיב שלי, כבוד השר, אדוני היושב-ראש, אינו מוחק לא את השואה ולא את היהודים. כן, יש שני נרטיבים, אבל הם לא מקבילים אחד לשני. כי הנרטיב שלי, גם אם הוא סותר את הנרטיב שלך, אדוני השר, הוא לפחות כולל את הקיום שלך. הוא לא מתעלם לא מהקיום שלך ולא מההיסטוריה שלך. להבדיל, הנרטיב שלך, לא רק שהוא סותר את הנרטיב שלי, אלא הוא גם מתעלם מהקיום שלי, ואפילו מוחק אותו. וזה התרגום, והביטוי לזה הוא החוק לגבי ה"נכבה". עד פה על תרומתה של מערכת החינוך למחיקת העבר שלי,

מכאן והלאה אני אדבר על תפקידה של מערכת החינוך בהבטחה או באי-הבטחה של העתיד שלי ושל חלק מהאזרחים במדינה. אני נכנסת לעניין החינוך המקצועי והטכנולוגי דווקא בגלל בעיית שיעור התעסוקה הנמוך בקרב הנשים הערביות, שבקושי מגיע ל-19%; פחות משליש מאחוזי התעסוקה בקרב גברים יהודים וערבים ונשים יהודיות, ואפילו פחות מאחוז תעסוקת הנשים כמעט בכל מדינות ערב. אחת הסיבות לכך, אדוני השר, לא הסיבה הראשונה ולא השנייה, אולי השלישית, היא המחסור בבתי-ספר טכנולוגיים ומקצועיים. אני מכירה בעובדה שמשרד החינוך, בחלק מהתוכניות, משווה בתקציבים בין מערכת החינוך הערבית לבין זאת היהודית. אני מכירה כי בחלק מהתוכניות קיימת אולי דווקא עדיפות,

למערכת החינוך הערבית. בחלק, כמובן, יש עדיפות למערכת היהודית. אבל הטענה שלי אינה רק טענה של אפליה, אדוני השר. הטענה שלי היא גם כן טענה של פיקוח. משרד החינוך לא מופקד רק על משאבים כלכליים ועל תוכניות. הוא מופקד על אנשים, על פיקוח על המערכת. הוא אחראי לאנשים שמופקדים על המערכת, הוא אחראי לתוצאה, והתוצאה היא שילוב של מדיניות, תקציב ואנשים שמבצעים את המדיניות. על כולם משרד החינוך מופקד. לכן, ברשותך, קשה לי לקבל את התשובה שבה משרד החינוך מציג לנו את העשייה שלו אבל שותק, למשל, על הרשלנות של השלטון המקומי. לפי דעתי, מה שנוגע לתפקידו של השלטון המקומי בנוגע למערכת החינוך נמצא גם כן תחת הפיקוח של מערכת החינוך.

אציג לך שני מקרים שניסיתי לטפל בהם, העברתי כמה מכתבים למשרד שלך וקיבלתי או תשובות כל כך כלליות או תשובות עמומות. ואלה אינם, אדוני השר, מקרים חריגים. שני המקרים, של באקה-אל-ע'רביה וחיפה, מדגימים את הכלל ולא את החריג. הסוגיה הראשונה, של באקה-אל-ע'רביה, אני מבקשת ממך,

מכיוון שלא הצלחתי אולי להסדיר את הסוגיה הזאת על-ידי מכתבים, כמה מכתבים ששלחתי מאז ספטמבר 2009, אז החלטתי להעלות את הנושא פה מעל דוכן הכנסת. פניתי בעניין בית-הספר מספטמבר 2009, והתשובה,

לא היתה כל כך רלוונטית לסוגיות שהעליתי. בית-הספר לטכנולוגיה של באקה-אל-ע'רביה,

סובל מתנודתיות חדה באחוזי ההצלחה של התלמידים הניגשים לבחינות הבגרות. תראה, בשנת 2004 אחוז ההצלחה היה 39%, ב-2005, 11%, ב-2006, 36%. בית-הספר נוהל מאז 1997 על-ידי 12 מנהלים. מאיזו שנה עד איזו שנה? מ-1997 עד 2000, 12 מנהלים עזבו את בית-הספר. איזה בית-ספר? באקה-אל-ע'רביה טכנולוגי. תיכון? כן, תיכון. רוב תלמידי בית-הספר מגיעים ממצב סוציו-אקונומי נמוך. מרביתם בלי הישגים לימודיים, עם לקויות למידה והפרעות התנהגות. אין אבחון לתלמידים, אין מסלולים טכנולוגיים בבתי-הספר ואין התאמה לבעלי צרכים מיוחדים. בית-הספר מתוקצב על-ידי תקציב רגיל, אף שהוא מוגדר כבית-ספר טכנולוגי. כמו שאמרתי לך, אין בו אף מגמה טכנולוגית אחת שתוכל לתת מענה על צורכיהם של התלמידים ולספק עבורם מסגרת הן בבית-הספר והן בחייהם הבוגרים. ועד ההורים וועד המורים, אדוני השר, פנו כמה פעמים.

אני לא יכולה להגיד שהם פסיביים, שהם לא פונים למשרד שלך, הם פנו הרבה, עשרות פעמים, גם למשרד וגם למחלקת החינוך.

יש עכשיו בבאקה-אל-ע'רביה ועד ממונה, אין שם רשות מקומית. יש ראש ועד ממונה מטעם משרד הפנים.

ולד, כן. הם פנו כמה פעמים, גם לוועד הממונה שם וגם למשרד החינוך. הם ביקשו: יש צורך דחוף בפתיחת מגמות טכנולוגיות, בעריכת אבחון לכל תלמידי בית-הספר כדי לזהות ולהחליט אילו מגמות טכנולוגיות יש צורך לפתוח בבית-הספר. היתה גם הוראה של קיצוץ אפילו בשעות הלימוד, והם חזרו למתכונת של שישה ימים במקום חמישה ימים. בפנייתי לשר לפני חצי שנה פירטתי את הדרישות האלה, אך אני קיבלתי תשובה אופטימית, ואתה אמרת שכל הבעיות נפתרו וכי על המורים וההורים להעניק להנהלה החדשה, מספר 12, מאה ימים של חסד. זה היה בספטמבר. היו מאה ימים של חסד, עכשיו מאה הימים עברו מזמן, והמצב לא השתנה. כבוד השר לא התייחס בכלל לשאלה העקרונית ביותר שהעליתי, והיא המגמות הטכנולוגיות. אמרת בתשובתך כי בית-הספר יזכה לתשומת לב מיוחדת, הן של הפיקוח והן של ראש העירייה,

מאז שביתת ההורים,

אפשר עוד שתי דקות, כי הנושא חשוב? דקה, אבל נא לסיים. חצי מהזמן שלך דיברת על נושא אחר. אני אאפשר לך דקה, אבל, גברתי, נא לסיים. זה גם כן מאוד חשוב. מאז שביתת ההורים בספטמבר 2009 לא הגיע אף מפקח לבית-הספר. אנחנו לא יכולים לקרוא לזה תשומת לב מיוחדת. עוד דקה על בית-ספר טכנולוגי אחר, בחיפה. בשנת 2003 נערך סקר בבית-הספר אלמותנבי בחיפה. אלמותנבי. אלמותנבי הוא משורר ערבי ידוע. מותנבי. מותנבי. אתה לא למדת על אלמותנבי בבית-הספר. הסקר הזה מצא כי שליש מתלמידי בית-הספר לא יודעים, אדוני השר, גברת תירוש, חברת הכנסת פונה לשר, אז עוד שנייה. אני מכתיבה לו את התשובה. אני רוצה את כל תשומת הלב של השר, חברת הכנסת תירוש. אני בקושי מוצאת את הזמן לדבר אתו. עזרתי לו עם מותנבי. בסקר הזה, אדוני השר, מצאו כי שליש מהתלמידים לא יודעים קרוא וכתוב. נשלחו שאילתות ומכתבים בנושא. הסיעה שלי שלחה, לפני היותי חברת כנסת, כמה מכתבים. במקום שהנתון הזה יעשה משהו, יעשה שינוי יסודי, המצב כיום הוא שמחצית מהתלמידים, 60 מתוך 120 תלמיד, לא יודעים לקרוא ולכתוב. לפני כמה שנים השיעור היה שליש מהתלמידים. עכשיו חצי מהתלמידים במחזור החדש של כיתה ח' לא יודעים קרוא וכתוב. באיזו שפה לא יודעים לקרוא?

בשפה שלהם. יש לך שפה ויש להם שפה. בשפה שלהם לא יודעים לכתוב ולקרוא. בית-הספר מוגדר כבית-ספר עירוני טכנולוגי, ללא אף מגמה טכנולוגית אחת. במקום שבית-הספר יהווה כלי להעצמת התלמידים, מנוף להתקדמות, גם בלימודים טכנולוגיים, הוא לא מספק לתלמידים כלים מעשיים גם כדי שימצאו מקצוע לאחר סיום בית-הספר. יש לי כמה המלצות. עריכת בדיקה: בתי-הספר הטכנולוגיים במגזר הערבי צריכים בדיקה, איזה מגמות טכנולוגיות יש בבתי-הספר האלה. אני רק מצאתי, על-ידי התלונות שמגיעות אלי, ששני בתי-הספר הטכנולוגיים, אין בהם אף מגמה טכנולוגית. אז אני לא חושבת שרק אלה שני בתי-ספר הנמצאים באופן חריג בלי מגמות, שואלים אותי אם להזמין מלון להערב. אתה צריך לדעת ערבית. אני חושבת שכבוד השר, חלק מהשינוי שהוא מנסה לעשות,

זה להכניס לבתי-הספר היהודיים, ללמוד את השפה הערבית, זה גם לא יזיק. לסוגיית בתי-הספר הטכנולוגיים: לערוך בדיקה על מצבם של בתי-הספר הטכנולוגיים במגזר הערבי. אני חושבת ששני בתי-הספר האלה הם לא בתי-ספר חריגים. אני מציע שנסתפק בזה, ואת שאר ההמלצות אולי תעבירי לשר בכתב. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לערוך סיור, אדוני השר, בכמה מבתי-הספר הטכנולוגיים, ואפילו שאתה בעצמך תגיע לבדוק את הנושא בבאקה-אל-ע'רביה ובחיפה, שתגיע בעצמך. אף בית-ספר יהודי, אם היה הנתון הזה מגיע לידיך, שבמשך 12 שנה עברו 12 מנהלים שונים בבית-ספר אחד, אני חושבת שאתה היית מפסיק קצת את העבודה שלך ומתחיל לטפל בסוגיה הזאת. אני מאוד מודה לך. תודה רבה. כבוד שר החינוך, חבר הכנסת גדעון סער. מכובדי היושב-ראש, כנסת נכבדה, הנושא של החינוך במגזר הערבי מאוד מעסיק אותי. אני חייב לומר שאנחנו נכנסנו לסדרה של דיונים בנושא הזה, האחרון היה בשבוע שעבר, אבל הנחיתי לקיים לפחות פעם בחודש דיון. הבעיות הן בעיות אדירות. הן לא נולדו היום ולא ייפתרו כולן, כנראה, מחר בבוקר, אבל אנחנו מקדישים לזה הרבה מאוד תשומת לב, ואני קודם כול מקבל את הפתיח, אנחנו אחראים לא רק לתשומות, אנחנו אחראים גם לתפוקות ולתוצאות, ולא משנה מה אורכם של תהליכים חינוכיים ומתי הם מבשילים. אני נושא באחריות. משאבים מוזרמים היום למגזר הערבי יותר מאי-פעם בעבר בנושא תוכנית חומש, בנושא בינוי, כמעט בכל הנושאים. לצערי, אני לא תמיד מתרשם שיש קורלציה בין המשאבים לתוצאות, וזה מחייב אותנו לחשוב בכיוונים חדשים לגמרי. דיברת על האחריות של הרשויות המקומיות. היו לי על זה שיחות גם עם היושב-ראש. יש בעיה בהרבה מאוד דברים. סמכות מינוי מנהלים בעל-יסודי היא לא סמכות של המשרד, היא בשליטת הרשות המקומית. את יודעת בדיוק מאיזה שיקולים נבחרים מנהלים בהרבה מהרשויות המקומיות, ואנחנו מחפשים את הדרך הנכונה לצאת מזה, כי בסופו של דבר, אם את מתארת מוסד מסוים, ואבדוק את המוסדות שהזכרת,

אבל מוסד שיש בו מנהל טוב הוא מוסד שיצליח, והוא לא יגיע לנתונים שציינת, לפחות לגבי המוסד השני, של קרוא וכתוב. הוא לא יגיע למצב הזה. אני לא אומר את זה, בלי להטיל דופי באף אדם שאני לא מכיר.

המשתנה החשוב ביותר זה מנהל המוסד. יש מחסור בבתי-ספר טכנולוגיים מקצועיים לא רק במגזר הערבי, גם במדינת ישראל כולה. היתה מגמה שגויה

סיבה אחת,

סיבה שנייה, טיעון כביכול חברתי, על הסללה. כביכול, אם אדם הולך למסלול מקצועי, הוא מוסלל לנתיב מוביליות פחות טוב מאשר אם הוא היה הולך למסלול עיוני. אבל אם אני צריך לקבוע מה עדיף, ודאי עדיף בעיני שאדם יסיים מערכת חינוך עם תעודת בגרות. אני צריך לקבוע אם הוא יסיים עם מקצוע או בלי כלום, אני מעדיף שהוא יסיים עם מקצוע. ולכן אין ספק שצריכה להיות דרך מאוד ארוכה שאנחנו צריכים לעשות היום, כי בין היתר גילינו שאנחנו הרבה מתחת לממוצע של מדינות ה-OECD באחוזי הלומדים במסלולים טכנולוגיים מקצועיים בכלל. אז אנחנו עושים פעולות בנושא הזה. אנחנו מרחיבים את פרויקט טו"ב, פרויקט טכנאי ובגרות, שרץ כבר כמה שנים, אבל למגזר הערבי נכנסנו רק השנה,

בתשעה בתי-ספר. נפתחו 29 מגמות טכנולוגיות חדשות בריינה, בחיפה, בנאעורה, במעלות-תרשיחא ובעוד רשויות. אנחנו מדברים גם על תוספת שעות מכיתה ט' וצפונה ועל מימון של מעבדות בעלויות משמעותיות, ואנחנו היום גם מעבדים תוכנית לשיתוף פעולה עם התעשייה, שבתוכנית הזו תהיה התקשרות של המשרד עם מפעלים תעשייתיים ויוכלו ללמוד לימודים מקצועיים. כמובן, את כל הדברים האלה צריך להתאים למקרים המתאימים, אבל יש פה בעיה גדולה מאוד, שאנחנו צריכים לטפל בה. אדוני השר, אני יכול לשאול אותך שאלה?

יש לך פריווילגיה כפולה, גם כיושב-ראש וגם כחבר ועדת החינוך של הכנסת.

אני יודע שגם "אורט" התחיל לא מזמן להשתלב בחינוך במגזר הערבי. האם יש מדיניות להרחיב? אני בעד, אמרתי את זה לחברת הכנסת זועבי בשיחת טלפון בנושא של בית-ספר אחר, אני בעד כניסה של הרשתות. הייתי בבית-ספר "אורט" בעכו לתלמידים ערבים לפני פחות משבועיים. עושים שם עבודה אדירה. יש שם גם מגמות עיוניות, גם מגמות מקצועיות, ועושים שם עבודה שלא תיאמן. המוסד הזה קפץ בצורה מדהימה. אני בהחלט בעד כניסת

ורשת "אורט" היא רשת מצוינת, היא עושה עבודה חינוכית מצוינת. אבל, כמובן, צריך לתפור לכל מקרה, לכל בית-ספר, לכל רשות מקומית, את הפתרון שמתאים להם.

לא רוצה להיכנס לדיון שהיה בנושא ה"נכבה" וכו', אני לא חושב שזה היה נושא ההצעה לסדר-היום במקור. אני גם לא רואה את, את יודעת, אחת הבעיות כשבאים לטפל בבעיות, שמנסים לשאוב אותך מייד לוויכוחים האידיאולוגיים. אני מניח שאני לא אסכים אתך בעניינים האידיאולוגיים, ואני גם לא מצפה שאת תסכימי אתי. אני מחויב לקדם את החינוך במגזר הערבי כזכות שיש, את אמרת דברים, חברת הכנסת זועבי, לא נעים לי, אני לא רוצה להיות לא מנומס, את אמרת דברים שאין להם שום קשר. דיברת על חוק ה"נכבה". זה חוק שהיושב-ראש חוקק על-פי יוזמתו, אין לו שום קשר למערכת החינוך, למיטב ידיעתי, שום קשר בעולם. החוק לא קשור למערכת החינוך, החוק קשור לדברים אחרים. את רוצה לגרור אותי לוויכוח פוליטי, אז אני מציע להחליט אם אנחנו רוצים לקדם את החינוך במגזר הערבי או רוצים להתווכח על פוליטיקה. אם אנחנו רוצים להתווכח על פוליטיקה, זה מצוין, כי אני יודע את זה טוב, עשיתי את זה פה הרבה שנים. כרגע זה לא מה שמעסיק אותי. כרגע אני עוסק בלקדם את החינוך במגזר הערבי. אני אתן לך דוגמה: אתמול, למשל, חברת הכנסת זועבי, פעם ראשונה בתולדות מדינת ישראל, פעם ראשונה בתולדות מדינת ישראל, מונה חבר ערבי לות"ת, לוועדה לתכנון ותקצוב של ההשכלה הגבוהה,

שבעה חברים בלבד.

אתה מצפה שאחד מחברי הכנסת הערבים ייגש,

זה דבר משמעותי, זה המוסד העליון שמתקצב ומתכנן את כל המוסדות. היו בלוב, לא הספיקו. שום דבר. אז אני אומר: יש לי עניין לקדם את החינוך במגזר הערבי, מכיוון שזו זכות של אזרחי ישראל הערבים וזכות הילדים לקבל חינוך, ודבר שני, זה אינטרס לא רק של המגזר הערבי, זה אינטרס של המדינה כולה שהמגזר יתקדם ואנשים יוכלו להשתלב בחיים, בחיי החברה, בחיי הכלכלה. כמו שאת יודעת, בנושא של תעסוקת נשים יש גם סיבות שלא נוגעות תמיד, יש להן הקשרים אחרים, לפעמים דפוסים שמרניים במקומות מסוימים לגבי היכולת להרחיק ממקום המגורים את מקום התעסוקה, וצריך לתת לזה פתרונות. אז אני בטוח ששר התמ"ת נותן לזה את הפתרונות,

אני לוקח כאחד הנושאים, אגב, בישיבה שהיתה אצלי ב-16 בדצמבר בנושא קידום מערכת החינוך במגזר הערבי, בין היתר החלטנו לעסוק בנושא הזה של החינוך הטכנולוגי במגזר הערבי. אני כבר אומר לך שהוא התרחב. אנחנו פתחנו בתקופה האחרונה מגמות טכנולוגיות בהרבה מאוד יישובים ערביים, לא רק פרויקט טו"ב, שציינתי אותו קודם, מגמות טכנולוגיות, בחלקן יוקרתיות, בהרבה מאוד יישובים.

בנחף, בסח'נין, באום-אל-פחם, בשפרעם, בבאקה, בכפר-קרע, בשעב, בג'דיידה-מכר. אבל אני בטוח שאנחנו רק בתחילת הדרך בנושא הזה, לא רק במגזר הערבי אלא במדינה כולה. באשר לשני בתי-הספר שציינת, אני מתכוון ללמוד את העניין באופן אישי מול מנהל המחוז, לראות מה ניתן לעשות. כפי שאת יודעת, בכל נושא ענייני שנוגע למערכת החינוך במגזר הערבי אני שותף, ואל תהססי, ואני אומר את זה לכל חברי הכנסת הערבים, לא להסס לפנות אלי. דבר אחד אני כן רוצה לציין, ובזה לסיים: נדרשת גם ביקורת עצמית, כי מאוד קל להטיל את כל הנטל על המדינה ועל הקיפוח ועל חוסר השוויון. ויש תופעות של חוסר שוויון, ויש פערים שצריך לצמצם אותם, אבל יש הרבה מאוד דברים שגם באחריות אזרחית וגם באחריות של רשויות מקומיות אפשר לשנות. בדברים שנוגעים אלי, אני התחלתי לשנות. כבר בשנה הבאה מורים במגזר הערבי יתקבלו לפי קריטריונים אחרים. שינינו את השיטה. הכנסנו מרכיבים איכותיים במשקל גבוה, גם של ממוצע של סיום תואר, גם של שליטה בשפת אם,

כדי שילמדו המורים הטובים ביותר. אין סיבה, במגזר הערבי יש יותר ביקוש מהיצע ואפשר לטייב את כוח ההוראה בהחלטות, ואנחנו עושים את זה. השלב הבא, אנחנו נצטרך לעשות משהו שנוגע לניהול, כפי שציינתי קודם. אם אנחנו נדע לקבל את ההחלטות המערכתיות הנכונות ולתת את המשאבים, שהם כל הזמן במגמת עלייה, אני מאמין שגם נראה את

גם כדי לראות את התוצאות צריך מידה של עקביות וסבלנות.

מה אדוני מציע לעשות? אני מוכן לקבל כל הצעה של המציעה. אני חושב, אדוני השר, שמכיוון שהמציעה נגעה בנושא שאנחנו כבר מדברים עליו די הרבה זמן, הנושא של המנהלים ורשויות מקומיות, אז דווקא חשוב שהעניין הזה, כדאי שיידון בוועדה, אם גברתי מוכנה, ועדת חינוך. לי אין התנגדות. הנושא הוגדר אחרת, היה דגש גדול מאוד על החינוך הטכנולוגי. צריך להחליט במה דנים. אבל אין לי שום התנגדות שיתקיים דיון בוועדת החינוך. חברי חברי הכנסת, אנחנו נצביע. מי שמצביע בעד, מצביע על העברת הנושא לדיון בוועדת החינוך. מי שמצביע נגד, מצביע על הסרת הנושא מסדר-היום. מה עמדת השר? הוא קיבל את העמדה לוועדה. בעד, ועדה, נגד, הסרה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת

בעד, 8, נגד, אין, נמנעים, אין. הנושא הועבר לוועדת החינוך. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. יש לנו הצעות לסדר-היום, של חבר הכנסת מנחם מוזס וחבר הכנסת דוד אזולאי, שהכותרות שלהן בעצם על אותו עניין.

חברי חברי הכנסת, שלאחר חבר הכנסת מוזס יעלה חבר הכנסת דוד אזולאי, ולאחר מכן השר יענה על שתי ההצעות. אני מזמין את חבר הכנסת מוזס, הצעה מס' 2899. יש לך עשר דקות לנמק את ההצעה. אדוני היושב-ראש, שר התיירות המכובד, חברי חברי הכנסת, הכותרת של הדיון היא: ההיערכות לל"ג בעומר תש"ע. הגענו למשוכה האחרונה בהכנות הנערכות כבר שנה שלמה, ובעוד שלושה ימים, במוצאי-שבת, ולמחרת במהלך יום ראשון, יעלו המוני בית ישראל להשתטח על קברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון לכבוד יום ההילולה, החל ביום ל"ג בעומר. כחצי מיליון איש, צעירים, מבוגרים, נשים, ילדים, הורים עם ילדיהם בני השלוש, אדמו"רים, רבנים, אח"מים לצד עמך ישראל, כולם יעלו למירון להתפלל ולשמוח בהילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, וכולם ייוושעו בכל טוב סלה. לצערנו הרב, בשנים עברו, אף שמדובר באירוע הגדול בארץ לפי דברי המשטרה, לא נערכו הגורמים האחראים כראוי. כולנו עדיין זוכרים את פקקי הענק שהיו נוצרים בדרך למירון, את הבסטות, את הבורות ואת המהמורות בכבישים, את האי-סדר והבלגן בתחבורה הציבורית ואת התאונות הקטלניות, לצערנו, שגבו חיים. בתפקידנו כחברי כנסת אני חושב שעלינו לדאוג לקיום האירוע ולרווחתם ולביטחונם של מאות אלפי המתפללים העולים למירון. כמי שעולה כבר כ-60 שנה למירון ביום ל"ג בעומר, מאז לקח אותי אבא שלי המנוח, זכר צדיק לברכה, לראשונה כשנהייתי בן שלוש, וכאחד שנושא מירון קרוב מאוד ללבו, ליוויתי בשנה שעברה, לאחר שנבחרתי לכנסת, את ההכנות לאירועי ל"ג בעומר. ברוך השם, בסייעתא דשמיא מיוחדת, עברו אירועי ל"ג בעומר בשנה האחרונה בצורה חלקה, ומאות אלפי המתפללים הגיעו בנוחות ובמהירות. בשבוע שעבר הייתי בצפון כדי ללוות מקרוב את ההכנות לקיום ההילולה ונפגשתי עם כל הגורמים המעורבים בנושא, בהמשך לסדרת פגישות שקיימתי במהלך כל החורף עם שר התיירות, ותיכף ארחיב את דברי, ועם שאר הגורמים. אני רוצה לציין פה בקצרה את כל הגופים העושים לילות כימים להצלחת האירוע והיו שותפים להיערכות ולהכנות לקראת ל"ג בעומר: משרד התיירות, משרד התחבורה, המשרד לביטחון פנים, ועדת החמישה, המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, המועצה המקומית, הוועד המקומי בראשות הרב הלפרין ועוד. משרד התיירות, שר התיירות, מר סטס מיסז'ניקוב, הוא השר הראשון שנטל על עצמו בשנה שעברה, כמו גם השנה, את העול ואת המעמסה הגדולה של קיום האירוע, רתם את צוות משרדו לטובת העניין ומשקיע זמן וכסף רב להצלחתו. הוא הצליח להביא להגדלת התקציב מכ-800,000 ש"ח ל-6.8 מיליון ש"ח, ואלה הושקעו בשיפוץ התשתיות באתר הציון, בחניונים, בארגון ובתכנון טוב יותר. השר עצמו ביקר כמה פעמים במירון, נלוויתי אליו בחלק מהפעמים, ועקב מקרוב אחר העבודות הנעשות באתר. אין ספק שחלק גדול מהצלחת האירוע בשנה שעברה נזקף לזכותו, וגם השנה אנחנו מתפללים ומקווים שהכול יצליח, וזה ייזקף לזכותו. אני רוצה לנצל במה זו לבקש להשאיר את הסמכות לניהול אתר מירון בידי השר ומשרדו, ולא להעבירו לאחריות משרד ראש הממשלה, שכפי שראיתי בכתובים היום, דורשים גורמים אינטרסנטיים שונים. המשרד ובראשו השר הוכיח את עצמו בשנתיים האחרונות כגוף המתאים ביותר לניהול האתר, ואין כל סיבה להוציא את הסמכויות מידיו. זו גם ההזדמנות לציין לטובה את המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, שעובד תחת המטרייה של השר ומשרדו, את המנהל הרב יוסף שווינגר, שפועל כל השנה, כבר הרבה שנים, לפיתוח ולשגשוג של המקומות הקדושים, ובמיוחד אתר מירון, ואת מנהל מחוז הצפון במרכז הרב ישראל דרעי, שמשקיע ממרצו רבות להצלחת האירוע. משרד התחבורה השקיע בשנים האחרונות מיליוני שקלים בשיפור התשתיות והכבישים בדרך למירון והפיכתם לכבישים רחבים ונוחים. שר התחבורה ישראל כץ הוא שדאג לאישור התקציב בשנה שעברה לבניית המנהרה להולכי רגל בכניסה למירון, מנהרה שנדרשה כבר לפני שנים רבות. המשרד הוא גם האחראי לשינוע מאות אלפי הנוסעים באמצעות אלפי אוטובוסים המגיעים למירון ביום ל"ג בעומר, ולבו החם של השר לנושא הביא לכך שניתנו האישורים המתאימים לחברות התחבורה הציבורית, מכל הבחינות, הכול כדי להקל על ציבור הנוסעים. אני גם רוצה להתייחס לגוף הקשור למשרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, שמשקיעה רבות בהסברה לנהיגה נכונה כדי למנוע תאונות דרכים קטלניות בדרך הלוך וחזור ממירון, כפי שלצערנו קרה בשנים עברו. השתתפתי השבוע במסיבת עיתונאים שערכה הרשות, ומאוד התרשמתי ממגוון הפעילות שלהם יחד עם שאר ארגוני ההצלה למניעת תאונות קטלניות בדרך למירון, המתבטא בהקמת נקודות רענון לאורך כל הדרכים המגיעות למירון, בהסברה בשלטי חוצות, בפליירים ובתשדירים ברדיו ועוד. המשרד לביטחון פנים, במהלך החורף נפגשתי עם השר אהרונוביץ יחד עם בכירי המשטרה ודנו בהיערכות לל"ג בעומר, ומאז ועד היום הוא מסייע בכל דרך להצלחת האירוע, תוך מתן הביטחון המרבי למאות אלפי המתפללים. בשבוע שעבר נפגשתי בשטח עם מפקדי המשטרה, ואני רוצה לציין לטובה במיוחד את מפקד מחוז הצפון מר שמעון קורן, את מפקד מרחב הגליל מנחם חבר, סגן מפקד המרחב גליל קובי בכר, אבי חמו, ראש אגף התנועה,

מפקד מתנ"א, ואת כל צוות המשטרה שמשקיעים ממרצם ימים ולילות להצלחת האירוע. ועדת החמישה, אחרון חביב, ברצוני לציין את אינג'ינר אלכס ויז'ניצר, מנכ"ל מע"צ ויושב-ראש ועדת החמישה, וזה היה הרעיון של שר התיירות להעמיד אותו בראש הוועדה, שעל אף עיסוקיו הרבים משקיע שעות רבות בשיפוץ ושדרוג של אתר קבר הרשב"י במירון, כראוי וכיאה לאתר כה קדוש, שמבקרים בו קרוב ל-2 מיליוני איש בשנה. המקום פשט צורה ולבש צורה חדשה, ומי שיבקר בו בימים אלה פשוט לא יכיר אותו. מר ויז'ניצר לא חסך כל מאמץ וכסף כדי לשוות למקום מראה מפואר ומכובד, ירד למקום, ישב עם האחראים לעבודה בשטח וירד עד לפרטים הקטנים ביותר.

נוסף על התרומה הגדולה שלו לקיום אירועי ל"ג בעומר בסלילת דרך גישה נוספת הנקראת בורמה-ב' ודאגה כנה ואמיתית לרווחה ולנוחות של המתפללים שיעלו למירון בל"ג בעומר. אני רוצה לאחל לו הצלחה בהמשך. יהיה ה' עמו בכל אשר יעשה. על כל אלה אין לשכוח את ארגוני ההצלה, כיבוי אש, מד"א, "איחוד הצלה", זק"א וכל שאר הארגונים, המקדישים את מרצם וזמנם לקיום ההילולה, כל אחד במקומו יבורך. כמו כן, כל הארגונים למיניהם שמקיימים הכנסת אורחים בצורה הגדולה והחשובה ביותר, שנותנת לציבור לבוא ולטעום, באים ממרחקים, ולסעוד בכל ימי ההילולה. לסיום, ברצוני לאחל מזל טוב לכל ההורים העולים למירון לספר את בניהם במלאות להם שלוש שנים בטקס ה"חלאקה" המסורתי. כולי תקווה שהשילוב של כל הגורמים יחד, שיתאחדו לפעול כל אחד בתחום אחריותו להצלחת האירוע, יוכיח את עצמו, בעזרת השם, וכולם יגיעו במהירות ובבטחה למירון, יחזרו הביתה בשלום. וזכות רבי שמעון בר יוחאי תעמוד לכל המסייעים למלאכה ולכל העולים למירון. ואסיים בסיום של השיר "ואמרתם כה לחי" שחיבר על רבי שמעון ה"בן איש חי": "תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, ימליץ טוב בעדנו, אדוננו בר יוחאי".

תודה לאדוני. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הפנים, חבר הכנסת דוד אזולאי. גם לך, אדוני, יש עשר דקות לנמק את ההצעה לסדר-היום: היערכות "אגד" והמשטרה לקראת העלייה המסורתית למירון במוצאי-שבת, הצעה לסדר-היום שמספרה 2874. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, בעוד כמה ימים יחגוג עם ישראל את יום ל"ג בעומר במירון,

לקראת יום ל"ג בעומר.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, ששמענו סקירה ממפקד המחוז הצפוני של המשטרה מר שמעון קורן,

ובמיוחד לציון של הרשב"י. אחד השיפורים החשובים הוא,

השנה ניכר שיפור גדול בכל הצירים המובילים את התחבורה הציבורית ובדרכי המילוט והתשתיות לציבור

דרך מהדרין,

וזה בוודאי יקל בצורה משמעותית על הבאים להשתטח על קברו של רבי שמעון בר יוחאי. מערכת החשמל שופרה. עדיין, לצערי הרב, אני מאוד מקווה, זאת היתה בקשה של ועדת הפנים שנושא המיזוג באתר ייפתר עד ליום ההילולה. נכון לאתמול,

הדבר הזה עוד לא נפתר, ואני מקווה, אדוני השר, שבזמן הקצר שנותר תגלה מעורבות בעניין הזה על מנת שיהיו במקום הזה מזגנים שייתנו מענה הולם למאות האלפים שיבואו ביום ל"ג בעומר. משטחי חנייה נוספים נפתחו לטובת הציבור הרחב. בנושא הבטיחות לציבור, אין לי ספק שהשנה הדבר יורגש. לצערי הרב, בשנה שעברה האירוע הסתיים באסון כבד, בתאונת דרכים קשה ביותר, והשנה ועדת הפנים, מע"צ וכל הגורמים הנוגעים בדבר פנו אל כל הרשויות המקומיות שנמצאות על הציר למירון לפתוח תחנות התרעננות, ואני מקווה שתהיה היענות חיובית לכך ואכן ייפתחו מקומות לטובת אותם אנשים, נהגים עייפים. אני בכל אופן רוצה להציע לציבור הרחב: תימנעו מלבוא ברכבים פרטיים. התחבורה היא מצוינת. ככל שיהיו פחות רכבים פרטיים כך יהיה טוב לכולנו. בשנה שעברה, אודה ולא אבוש, באתי ברכבי הפרטי עד החניון, ומשם עליתי על האוטובוס כמו כל עם ישראל, ואני רוצה להגיד לכם, זה היה פשוט מצוין. הגעתי יותר מהר מאשר עם רכבי כאח"מ. אני רוצה לנצל את ההזדמנות, אדוני השר, אדוני היושב-ראש, ולפנות אל השרים לעשות הכול על מנת שהאתר במירון יקבל אופי ממלכתי, ויהפוך לאתר ממלכתי בחסות משרד התיירות. המלצתי, אדוני השר, לקראת הדיון שיהיה בממשלה ביום ראשון הקרוב, שמן הראוי לקבל החלטה שהמרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים ימשיך וינהל את האתר הזה, וזה בעקבות הניסיון הרב שצברו אנשי המרכז הארצי, וחלילה וחס שמישהו ילך ויבחש בדבר הזה ויחשוב להעביר את זה ממשרד התיירות למשרד ממשלתי אחר.

אדוני השר, אני חושב שאחד הדברים שלא נגענו בהם, צריך למצוא את הדרך לנתק את היישוב מירון מהאתר עצמו, מפני שבמשך השנה, הציבור, תושבי מירון, סובלים קשות. יכול להיות שצריך לחשוב על גישה נפרדת ליישוב ובכך לנתק אותם. המועצה האזורית מרום-הגליל, שהמקום נמצא תחת חסותה והיא נותנת שירות לאורך כל השנה, גם המועצה הזאת צריכה לקבל תקציבים מיוחדים כדי לתחזק את המקום בצורה ראויה במשך כל השנה. אדוני השר, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות באופן מיוחד למפקד המחוז הצפוני מר שמעון קורן, לצוות שלו, העושים ימים ולילות להצלחת האירוע, ועד כדי כך רוצה לציין לשבח, מפקד המחוז לקח על עצמו משימה לחבר בין שירותי ההצלה השונים, שהיה נתק ביניהם, בין מד"א לבין "איחוד הצלה". אני חייב לציין את זה. מר שמעון קורן לקח יוזמה בדיון בוועדת הפנים ואמר לי: אדוני היושב-ראש, אני לוקח את הנושא על עצמי, ולשמחתי הרבה, מבדיקה שערכתי, אכן הבעיה הזאת נפתרה ואנשי "איחוד הצלה" יפעלו בשיתוף פעולה עם מד"א, לשמחת כולנו. אני רוצה להודות למנכ"ל המרכז הארצי, הרב יוסף שווינגר, ולמנהל מחוז הצפון מר ישראל דרעי, שאינם נחים לרגע, לא רק לקראת ההילולה אלא במשך כל השנה, ועושים עבודת קודש במלאכתם.

אני רוצה להפנות מכאן קריאה לציבור הרחב ולכל אלה העושים במלאכת הקודש. היות שהשנה, אדוני השר, האירוע יחול במוצאי-שבת קודש,

לכבוד התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, הימנעו מחילולי שבת, ובטוחני שבמאמצים משותפים, ביד אחת, בלב אחד, כולנו נקווה שלא תצא תקלה מתחת ידינו, וחס ושלום שאנחנו נגרום לחילול שבת באירוע כל כך קדוש כשמאות אלפים מעם ישראל מבקרים במקום הזה. אני אסיים: זכות הצדיק תגן עלינו ויהיה מליץ טוב בעד כל עם ישראל.

תודה רבה. אני מזמין את שר התיירות, חבר הכנסת מיסז'ניקוב. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, קודם כול זה לא מזיק לי כיהודי, אומנם חילוני, אבל מאמין, חילוני מאמין, אני מתחבר לכל מלה שלך, חבר הכנסת אזולאי, שנפלה בחלקי הזכות להשתתף ולתרום לקיום האירוע של הילולת ל"ג בעומר. כל מה שאני והמשרד שאני עומד בראשו עושים זה על מנת להמשיך ולקדש את המקום הזה,

כמו שציינתם, מבחינת הקודש אולי מספר שתיים אחרי הכותל המערבי, ומבחינת הנגישות התיירותית גם כן מספר שתיים אחרי הכותל המערבי. לכן אני שמח על הזכות, ואני מודה לך, חבר הכנסת מוזס, על המלים החמות שהופנו לעברי, ואני מתפלל יחד אתכם שהאירוע של השנה יהיה עוד יותר טוב מאשר האירוע של השנה שעברה. לעצם העניין, משרד התיירות, באמצעות המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, פעל לאורך כל השנה האחרונה בכל הנוגע להפקת אירועי רשב"י תש"ע 2010. הפקת הלקחים התחילה עם סיומה של ההילולה בשנה שעברה. במהלך השנה מתקיימת שורה של דיונים, פגישות וישיבות שבהם נוטלים חלק כל הגורמים שקשורים להפקת אירוע כה מורכב וסבוך, דוגמת הגופים הבאים: משטרת ישראל, מחוז צפון, מרחב הגליל, משטרת התנועה הארצית, מתנ"א, החברה הלאומית לדרכים, משרד התחבורה, מהנדסי תנועה מהבכירים ביותר הפועלים בישראל, המועצה האזורית מרום-הגליל, חברות ההסעה, גורמי הבטיחות וההצלה כמו כיבוי אש, מד"א וארגוני ההצלה, ועל כולם חולש, כגוף תיאום וניהול, המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, שכפוף למשרד התיירות. במהלך אותם דיונים מועלות כל התקלות שעלולות לצוץ באירועים המוניים מעין אלה, והגורמים המקצועיים נותנים את התשובה האופטימלית לכל תרחיש אפשרי במידה שאכן יתרחש. בשנה שעברה נכנסתי לתפקיד שר התיירות כחודש לפני אירועי ל"ג בעומר. אני בכלל לא ידעתי שאחד מתפקידי שר התיירות זה להיות אחראי לאירוע ההמוני הזה. כשנוכחתי לדעת, שמחתי בחלקי,

שוב, שזו אחריות כבדה ביותר.

אתה גם הדרכת אותי שזו זכות גדולה, וליווית אותי יד ביד, חבר הכנסת מוזס, והצלחנו לא רע. אחת המשימות הראשונות שהטלתי על המשרד היתה תפעול ראוי והולם של ההילולה תוך שמירה על צביון המקום וקדושתו. במסגרת ההיערכות בשנה שעברה נחנכה מנהרה חדשה, שכרייתה נאמדת בעלות של 10 מיליוני שקלים, בתוך פרק זמן של פחות מחודש. המנהרה שיפרה משמעותית את העלייה אל האתר הקדוש. המעבר במנהרה הבטיח את שלומם של העולים לקבר, שכן היא מפרידה בינם לבין אלפי כלי הרכב שנסעו בכבישיו הצרים והמפותלים של הר-מירון.

פותחה בשנה שעברה רשת הכבישים באזור קבר רשב"י, נערכו ישיבות וניתנו הנחיות מדוקדקות לגורמי הביטחון וההצלה, בוצע פיקוח הנדסי על אזור הקבר ושיפוצי התשתית במקום, קבעתי הנחיות ונהלים להפעלה של הפעילות הדתית ולמתן שירותי דת באתר, לרבות נאומים, הצבת שלטים וכרזות, נקבעו הנחיות ונהלים למתן אישורי כניסה ברכב, בתיאום עם כלל הציבור הדתי והחרדי, אשר נאכפו בחומרה, ועוד. השנה אני יכול לבשר על תוספות רבות שהשקיע משרד התיירות, דוגמת סלילת דרך מילוט חירום נוספת,

סלילת מסלול דרך מהדרין חדש והעמדת מתקן ביוב האמור למנוע ריחות והצפת מי שופכין באתר וסביבתו, וזאת במקביל לשורה של שיפורים נוספים שהוספנו השנה בכל הנוגע להרחבת תשתיות, דוגמת חניונים נוספים לקליטת אלפי כלי הרכב המגיעים לאתר,

העמדת אמצעי גידור ובטיחות למניעת גלישת הולכי רגל לכבישי הגישה ועוד. בקבר עצמו בוצע חיזוק המבנה, שיפור אלמנטים קוסמטיים, שיפור מערכות התשתית כמו חשמל, מים ומיזוג אוויר ושדרוג תנועת האנשים אל האתר וממנו והתאמה לדרישות התקן. בניגוד לשנים עברו, מאז כניסתי לתפקיד כשר התיירות, אני חושב שחל מהפך בהתייחסות המשרד לצורכי ההילולה בהיבט תקציבי. אתם הזכרתם פה שלפני שמונה שנים, ב-2002. התקציב עמד על 800,000 שקל. אני מדבר פה על כך שלפני כמה שנים התקציב עמד על 3 מיליוני שקלים. כיום אנחנו השקענו, רק משרד התיירות, 6.8 מיליוני שקלים, ואני לא מזכיר את איגום המשאבים מצד משרד התחבורה, הזרוע הביצועית של מע"צ, מצד משטרת ישראל, מצד גורמים הנדסיים, מצד מינהל מקרקעי ישראל, מצד המועצה האזורית וכך הלאה. קרן ספרא. קרן ספרא. כל אלה נתנו לנו איגום משאבים מספיק גדול וראוי על מנת לעשות את כל הפעולות הברוכות האלה שציינתי קודם. המטרה היתה וישנה להיענות לכל הדרישות התקציביות שמעלים גורמי המשטרה, משטרת התנועה הארצית, הבטיחות והרישוי וכמובן המרכז הארצי לפיתוח

כבר בשנה שעברה יכלו כל אלה שהשתתפו בהילולת הרשב"י במירון לחוש בפירות ההשקעה שהשקיע משרד התיירות בפרויקטים הנ"ל, כאשר התנועה זרמה באופן חלק ושוטף וללא כל קושי מיותר. באופן אישי, ערכתי סיורי עבודה במירון ובקבר רשב"י, האחרון שבהם היה לפני כמה שבועות, ומצאתי פעילות רבה ומבורכת ששדרגה את האתר עשרות מונים. אני מאמין ומקווה שגם השנה, אף של"ג בעומר יחול במוצאי-שבת, נתון המצמצם באופן ניכר את טווחי הזמן הרצויים, יבואו לביטוי כל ההכנות הקדחתניות אשר עובדו ונערכו לאורך כל השנה כולה, ובעיקר בחודש האחרון, וגם השנה נוכל להתבשר שאירועי הרשב"י 2010 עברו ללא תקלה. אני רוצה להגיד לכם, רבותי חברי הכנסת, שאתם הודיתם להרבה מאוד גורמים, ואני כמובן מודה לכולם, ויש רבים וטובים שהשקיעו את זמנם ומרצם בפרויקט הקדוש הזה, אבל אדם אחד נפלה בחלקו גם זכות גדולה לעמוד בראש גוף המנהל את אירועי ההילולה, ואני מיניתי אותו באופן אישי כהפקת לקחים של השנה שעברה. אני מדבר על מנכ"ל מע"צ, אלכס ויז'ניצר, שעשה פלאים בשנתיים האחרונות שם, חלקם ביוזמתו האישית וללא כל הנחיות. זה באמת בן-אדם שאנחנו חבים לו הרבה מאוד, ואני מקווה מאוד שמאות אלפי אנשים שיבואו במוצאי-שבת יוכלו להיווכח עד כמה הבן-אדם הזה תרם לאירוע הקדוש הזה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה גם לגעת, בשתי דקות, בתחום התחבורה והתשתיות, שהוא מאוד מאוד חשוב. חבר הכנסת אזולאי הזכיר פה את התאונה המחרידה שהעיבה רבות על אירועי ל"ג בעומר של השנה שעברה. לקראת ההילולה של שנת 2010 בוצעו באתר הרשב"י עבודות רבות שמטרתן להכשיר את האתר לקלוט מספר כה אדיר של מתפללים.

בוצעה הרחבת כביש 866 מצומת מירון ועד נחל-מירון, בוצעה תאורה בכביש 89 מצומת מירון ועד ספסופה, נעשתה הרחבה של החניונים והטרמינלים של חברות האוטובוסים המאושרות, הכשרת ציר מהדרין, כמו שציינתי קודם, ריבוד הכבישים המובילים לקבר רשב"י, וגידור רשת למושב מירון. משטרת התנועה הארצית באגף התנועה משלימה בימים אלה היערכות לחגיגות ל"ג בעומר. משטרת התנועה תנהל ותפקח על ההכוונה והסדרת התנועה בצירים הבין-עירוניים שמובילים ונושקים לאתר מירון, תסדיר חניית כלי רכב וכלי הסעה בחניונים קרובים ורחוקים, תוך פיקוח ושליטה על תנועת הולכי הרגל מהחניונים אל האתר, וכן תשמור על הסדר הציבורי וביטחון ציבור החוגגים, וכל זאת תוך פגיעה מינימלית ככל הניתן בחיי השגרה של המשתמשים בדרך, וכמובן של תושבי מירון. היעד המרכזי במבצע הוא בראש ובראשונה לתת ביטחון ובטיחות לציבור החוגגים ולאפשר צירי הגעה פנויים ככל שניתן, הסדרת חנייה בכל המתחמים וסיום המבצע ללא תאונות דרכים. בתוך כך, במהלך החודשים האחרונים ליוו קציני מתנ"א ומהנדס האגף את תוכניות הסדרי התנועה הייחודיים לאירוע והקמת התשתיות המתאימות, לרבות הסדרת מערכי התנועה עם חברות ההסעה השונות, וכן הרחבה והכשרה של חניוני ה"חנה וסע" עבור כלי רכב פרטיים. בכוונת מערך התנועה לפעול השנה באתר מירון על-פי מודל "מעגל תנועה", שלפיו אוטובוסים מורשים הנכנסים למעגל יורידו נוסעים בכניסה לאתר מול המנהרה או סמוך לה בחניון מוגדר על-פי חלוקה לחברות, ולפיכך האזור יגודר לשם מניעת הפרעות לתנועת האוטובוסים תוך הפרדה מתנועת הולכי הרגל, ולא תותר פעילות רוכלים ו/או הקמת דוכנים במקום, כל שכן תימנע הקמת אוהלים ומתחמים פרטיים במקום. החל ממוצאי-שבת יפורסמו באמצעי התקשורת עדכונים בנושא התנועה בזמן אמת, לרבות עומסי תנועה והמלצות לצירי נסיעה וחניונים. אני מאחל לכולנו קודם כול חג שמח, ושהאירוע ייחרת בזיכרוננו כאחד האירועים המרשימים והקדושים ביותר שידענו מאז ומעולם. חבר הכנסת מוזס, אתה יכול רק להשוות עם אותן 60 פעמים שביקרת בתקופות עברו. אדוני היושב-ראש, תודה רבה.

המציעים מסתפקים בתשובת השר?

חברים, אנחנו עוברים לנושא הבא. מה עם תשובה לשר? רק שנייה. יש הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 11), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת העבודה,

לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 22), התש"ע 2010. תודה.

חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעה לסדר-היום מס' 2729 של חבר הכנסת חיים אמסלם, בנושא: סגירת העיר העתיקה בירושלים לכלי רכב, ובכלל זה למגיעים לכותל

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, משרד התחבורה ועיריית ירושלים מתכוונים לאסור תנועת כלי-רכב משער יפו לתוך העיר העתיקה בירושלים בין השעות 09:00 ל-18:00. מעתה יורשו להיכנס דרך שער יפו רק כלי רכב של תושבי העיר העתיקה וסוחרים, אח"מים וכדומה. מתפללים ומבקרים,

אנשי ציבור, קשישים וזקנים בעלי רכבים פרטיים יידרשו לחנות בחניונים מחוץ לחומה ושם לעלות על תחבורה ציבורית. התנועה לכלל הציבור תותר רק בשעות שבהן יש פחות עומס, לאנשים שמגיעים לתפילת שחרית מוקדמת או לקראת חצות, בשעות שלא מתקיימת תחבורה ציבורית. העיר העתיקה, שנבנתה לפני מאות שנים, זוכה כיום לכ-10 מיליוני מבקרים בשנה, והתנועה בסמטאותיה הצרות אינה מתאימה כלל לצרכים התחבורתיים של ימינו. מערכת הכבישים והחנייה במתחם העיר העתיקה בירושלים אינה ערוכה לשרת את המספר הגדול של המתפללים והמבקרים הרבים, והיצע החנייה, כפי שכל אחד יודע, מוגבל ביותר. מצב זה מביא לריבוי חנייה בלתי חוקית, המהווה הפרעה לתנועה בכבישים בתוך ומחוץ לעיר העתיקה. הנוהל החדש מתעתד לתת מענה לפקקים הרבים הקיימים באזור, במיוחד בערבי ראש חודש, בימי שני וחמישי, ובפרט בימות הקיץ, שבהם מגיעים יהודים רבים מהארץ ומהעולם לקיים את המנהג שהשתרש בדורנו של עליית חתני בר-מצווה לתורה בכותל, ובימי חול-המועד שבהם עולים לרגל רבבות רבות יהודים לראות את פני ה'. על-פי התוכנית, הציבור יידרש לוותר על הנוחות הכרוכה בהגעה ברכב הפרטי עד סמוך לכותל על-חשבון שחרור צירי תנועה מהפקקים שמאפיינים את האזור. כבכל תוכנית, גם בתוכנית זו ניתן להצביע על "באגים" ונקודות תורפה שהתוכנית מתעלמת מהם. הנפגעים הראשיים מהתוכנית החדשה יהיו נכים המוסעים על-ידי קרוב משפחה ברכב ללא תו נכה, שכניסתם לא תותר כעת, ואדמו"רים ורבנים ואישי ציבור שהורגלו עד היום להגיע עם רכבם עד לרחבת הכותל, שיצטרכו לעלות עם שאר העם לתחבורה הציבורית. תמוהה ההחלטה על הגבלת זמן החנייה שיוקצב למי שמבקש להשאיר את רכבו בחניון בשערי העיר העתיקה, לפרק זמן שלא יתאים למי שבא להתפלל תפילת חג או לחגוג בו בר-מצווה וכדומה. אולם מעבר לדברים שציינתי, שללא ספק יש לתת עליהם את הדעת, אני מתריע על המגמה והרוח הכללית המרחפת מעל התוכנית, והיא ההתייחסות לעיר העתיקה ולכותל רק כאתר תיירותי, כמקום למבקרים ולא כמקום קדוש. התוכנית היא חלק מתוכנית שיקום כוללת שהוקצבו לה כמה מאות מיליוני שקלים, הכוללת את שיפוץ שערי העיר העתיקה, הפיכת צירים פנימיים למדרחוב, חידוש השילוט ברחובות, עבודות קרמיקה, מסלולי טיולים וכו' וכו וכו' פעולות שמטרתן לשמר את הצביון העתיק ולחזק את הפוטנציאל התיירותי במקום. אולם, רבותי, הכותל, הכותל, לפני היותו אתר תיירות הוא שריד בית-מקדשנו, הוא מקום תפילה, הוא המקום המקודש ביותר לעם היהודי. הכותל צריך להיות המקום הנגיש ביותר לכל יהודי העולם בכל עת ובכל שעה בצורה הנוחה ביותר. ולכן דרוש פתרון רב-מערכתי כולל ומבט רחב הרבה יותר. מתן עדיפות לתחבורה הציבורית, כפי שנעשה כעת, הוא אולי פתרון מתבקש, אך זאת ראייה צרת מבט. לעיר העתיקה יש עבר מפואר שדורש שימור, אולם עלינו להתאימה להווה ואף להיערך לעתיד מפואר עוד יותר. אנו מצפים ומתפללים בכל יום לביאת משיח צדקנו ולבניין בית-המקדש, לימים שבהם יעלו כל ישראל לרגל אל המקום הזה. אל הכותל צריכים להוביל כבישים רחבים החל מהכניסה לעיר, כבישים שיאפשרו לתנועה לזרום ללא כל עיכובים ויובילו עד לחניוני ענק בצמוד לכותל המערבי. אלו מטרות שעולות בחשיבותן על אינטרס או אינטרסים של שימור עתיקות. אני יודע מדיונים בוועדות ובמקרים דומים ששימור העתיקות זה דבר קדוש ומקודש. אבל, אדוני היושב-ראש, קדושתו של הכותל וההכרח שתהיה גישה לכל יהודי בכל ימות השנה הם לדעתי יותר חשובים מסתם שימור עתיקות, ובוודאי יכולים גם להיעשות במקביל. ברור לי שיש מניעות רבות, יש עתיקות בכל האזור, אבל כולנו יודעים שכשרוצים, יכולים ועושים. לצערי, בתוכנית זו לא נראה שהמשרדים האחראים מכינים ומתכוננים ליום הזה. אדוני השר, אני מצפה לשמוע ממך התייחסות לדברים אלו.

אתה עונה במקום אלי ישי? אני מזמין את

שר הבינוי. חבר הכנסת אטיאס. בבקשה, אדוני.

אני משיב בשם שר הפנים, חבר הכנסת הרב אמסלם, עיריית ירושלים פועלת זה כמה חודשים לסגירת העיר העתיקה לכניסת רכבים פרטיים דרך שער יפו מתוך כוונה להפוך את הכניסה לנתיב תחבורה ציבורי. לטענת העירייה, מדובר בין היתר בדרישה של משרד התחבורה. במסגרת פעילות זו מתאמת העירייה את פעולותיה עם גורמים רבים: המשטרה,

תושבי הרובע היהודי, המינהל הקהילתי,

משרדי ממשלה, משרד התיירות וכו'. התוכנית מדברת על סגירה בין השעות 09:00 ו-18:00. כל הנדרשים והמוגבלים למיניהם יקבלו אישורים מתאימים למעבר בנתיב תחבורה ציבורי. הסגירה לא תתקיים בזמן הקרוב ולא תבוצע במפתיע. היא תגובה בהסברה נרחבת ובפרסום מתאים, תוך שילוט ותמרור בהתאם. אני מציע שאולי חבר הכנסת הרב אמסלם יגיד לאיזו ועדה הוא רוצה, הוא יכול להסתפק בדבריך, אדוני. אני לא מאמין שהוא יסתפק בדברי. כמו שאני מכיר אותו, הוא ירצה ועדה. בכבוד. בהחלט, אדוני השר, אני חושב שיש היבטים רחבים, שאת מקצתם אמרתי בדברי, והייתי רוצה שהנושא יידון בוועדה, בוועדת הפנים לפי דעתי. ועדת הפנים של הכנסת היא המקום הראוי.

חברי חברי הכנסת, אנחנו נאפשר לשר להגיע למקומו ואנחנו נצביע. מי שמצביע בעד, בעד העברת הנושא לוועדת הפנים, מי שמצביע נגד, מצביע בעד הסרת הנושא. חברי חברי הכנסת, הצבעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. בעד, 7, נגד, אין, נמנעים, אין. הנושא הועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אני מזמין את חבר הכנסת חמד עמאר לנמק את ההצעה לסדר-היום בנושא קביעת מועד לבחירות בירכא,

יש לך עשר דקות לנמק. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הייתי מעדיף ששר הפנים יענה, כי שר הפנים אמור להחליט על קיום הבחירות בירכא או לא, זאת הסמכות שלו, והייתי מעדיף שהוא ישמע אותי, עם כל הכבוד שאני נותן לשר השיכון. אדוני היושב-ראש, הייתי מעדיף ששר הפנים ישמע אותי וישיב לי. אנשים מכובדים מירכא הגיעו במיוחד לכאן, נסעו שלוש שעות על מנת לשמוע את תשובת השר, שישמע את הנימוקים שלי למה אנחנו מבקשים בחירות בירכא. מה אתה מציע? עם הכבוד שאני רוחש לאנשים שהגיעו מירכא, אני לא יכול להגיע לכאן, להביא אותם שלוש שעות נסיעה ולהחזיר אותם שלוש שעות נסיעה ולא לדבר על הנושא. ברור. הייתי מעדיף ששר הפנים בעצמו ישמע את הנימוקים ויענה לי, ואז אולי יכולנו לקבל תשובה כלשהי. דמוקרטיה משמעותה שלטון העם, כלומר היכולת של האזרחים להשפיע על ההנהגה, הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית.

שנתונה לאזרחים לבחור את מנהיגם נעוצה עמוק בשורשיה של הדמוקרטיה ומהווה את הבסיס העיקרי לעצם קיומה. יש חשיבות רבה במתן זכות הבחירה, כי בעצם פעולה זו יודע נבחר הציבור כי הוא חייב במתן דין-וחשבון לבוחריו ומעניק להם את היכולת להשפיע על עיצוב המדיניות

לה השלכה ישירה על חיי התושבים באזור מגוריהם ועל איכותם, החל מאיכות הסביבה בשכונה, החינוך לילדים, אופי הבנייה בעיר וסוגיות נוספות

עצם הידיעה שיש לך פה, באמצעות הנציג שבחרת, וההרגשה של היותך מיוצג, הוא אחד המרכיבים המרכזיים בדמוקרטיה, כאשר הנציגים גם ידעו לשרת את בוחריהם ככתובת ראויה לתלונות, הערות ופניות ביודעם כי הם היו אלה שפעלו לבחירתו. אני אתן לכם, אדוני היושב-ראש, כבוד השר, דוגמה בשני יישובים דרוזיים, עוספיא ודאליה, שלא מזמן היו בחירות שם. אני זוכר מאות פניות של אזרחים אל כל חברי הכנסת על ניתוקי מים, על אי-איסוף אשפה, על אי-מתן שירות בסיסי לאזרחים. מאז שיש נציגים של היישוב, שנבחרו על-ידי התושבים, הם עובדים יום ולילה על מנת לשרת את הציבור שם, ואנחנו כבר לא מקבלים טלפונים על ניתוק מים. אנחנו רואים שאותם שני ראשי רשויות עובדים בכל המרץ, כי הם יודעים שמי ששם אותם על הכיסא זה התושבים, והם רוצים לשרת את התושבים. אני אכנס לעניין היישוב ירכא. באפריל 2007 החליט שר הפנים דאז לפרק את המועצה, לשלוח את ראש הרשות שנבחר רק שנתיים לפני כן, כולל חברי המועצה, לשלוח אותם הביתה ולהביא במקומו ממונה. למה שלח הוא אותם הביתה? כי היו חוב וגירעון של 89 מיליון שקל,

89 מיליון שקל גירעון של המועצה שאותו ראש רשות קיבל מקודמיו, אבל השר החליט לשלוח אותו הביתה, ואותו ראש רשות הלך הביתה. אני אצטט את דברי מבקר המדינה, כשהוא אומר מה עדיף, ראש רשות נבחר או ראש רשות ממונה: "שר הפנים אמור למנות את הוועדות הקרואות במקום נבחרי ציבור כמוצא אחרון להבראת הרשויות המקומיות". ומוסיף המבקר ואומר כי "על משרד הפנים להקדיש מאמצים באיתור מועמדים ראויים ומתאימים לכהונה בוועדות הקרואות על מנת להגביר את סיכויי ההצלחה בהבראת הרשות. מינוי לקוי של ועדה קרואה, או ועדה קרואה שנכשלה בתפקידה, פוגעים באמון הציבור בשלטון ובמאמצי משרד הפנים להביא לידי תיקון ליקויים ניהוליים ברשויות המקומיות". על כן ניתן לומר כי נבחר הציבור הוא האופציה העדיפה, ואם כבר מחליטים למנות פקיד ממשלתי מטעם משרד הפנים במקומו, יש לעשות זאת בזהירות ולאחר בחינה ממושכת של המועמד בתפקידו ברשות. לדאבוננו הרב, המציאות בשטח קשה, אפילו קשה מאוד, וחובותיה של הרשות רק הולכים וגדלים. על כך כתב גם מבקר המדינה בדוח שלו על היישוב ירכא: "מאז מונתה הוועדה" אלה דברי המבקר, "הקרואה בירכא באפריל 2007, לא רק שלא נרשם שיפור במצב הרשות המקומית, אלא שמצבה אף המשיך להידרדר. תחילה מונה לוועדה יושב-ראש זמני, ובתקופת כהונתו לא עשה משרד הפנים פעולות ממשיות לשיפור המצב". אחרי זה מינה משרד הפנים יושב-ראש קבוע, ו"לאחר מינוי היושב-ראש הקבוע נמצאו ליקויים ניהוליים מהותיים במועצה המקומית ונרשמו שיעורי גירעון גבוהים, אף שמשרד הפנים מינה את הוועדה הקרואה כדי לפתור ליקויים אלה בדיוק". אדוני היושב-ראש, כבוד השר, הגירעון בירכא היום הוא 114 מיליון שקל, 114 מיליון שקל, כששר הפנים דאז החליט לפרק את המועצה בגלל 89 מיליון שקל. היום אנחנו מדברים על 114 מיליון שקל.

עובדי המועצה לא קיבלו משכורות, והמועצה חייבת להם 17 משכורות. המועצה חייבת 30 מיליון שקל משכורות ונלווים למשכורות, ביטוח לאומי, מס הכנסה, קרן השתלמות, קרן פנסיה, כל מה שצריכה המועצה לשלם היא לא שילמה, 30 מיליון שקל. האם זה אומר שזה כישלון של הוועדה והאם זה אומר שראש רשות נבחר, לפחות אותו ראש רשות שנבחר ופיטרו אותו, כשהוא קיבל את המועצה היה גירעון של 109 מיליון שקל. הוא הוריד את זה בשנתיים ל-89 מיליון שקל. ואני רוצה להגיד לכם שהגבייה בירכא, אדוני השר, רק ב-2009 גבו 21 מיליון שקל מהתושבים.

21 מיליון שקל. זאת גבייה מכובדת ליישוב עם הכנסת משכורת של מפרנס יחיד של פחות מ-5,000 שקל. אם יגישו אותם 49% שלא שילמו למועצה המקומית, אני בטוח שחצי מהם אפילו לא ישלמו 10% ארנונה למועצה. אני לא אכנס למצב הקשה של העדה הדרוזית היום. לאור תיאור מצב הדברים, אין חולק על כך שיש לפעול מיידית לקביעת מועד לבחירות ולקיומן בהקדם האפשרי, טרם הידרדרות המצב לנקודה שבה לא ניתן יותר לעזור, ואז לא ועדה קרואה ולא ועדה ממונה ולא ראש רשות נבחר יכולים לעזור. אדוני היושב-ראש, לא מזמן היתה שביתה של ראשי הרשויות הדרוזיות והגענו להסכם, ממשלת ישראל הגיעה להסכם עם ראשי הרשויות והעבירו 360 מיליון שקל לכיסוי גירעונות למועצות המקומיות הדרוזיות. הכניסו את כל המועצות, להוציא את ירכא, לתוכנית הבראה. רוב המועצות הדרוזיות היום משלמות משכורות, נותנות שירות, ויש גבייה גבוהה כי יש ראשי רשויות נבחרים, אין ראש רשות ממונה. היום בירכא אין תוכנית הבראה, וראש הרשות ממונה. אני בעצמי פניתי אל שר הפנים, פניתי אל שר הפנים בחודש דצמבר וביקשתי ממנו לקדם את תוכנית ההבראה. לא ביקשתי ממנו בחירות. אני דיברתי אתו בעצמי, דיברתי אתו בארבע עיניים, והוא אמר לי שבשנת 2010 יהיו בחירות בירכא. בדצמבר 2009 פניתי אליו לתוכנית הבראה, ומה, אדוני היושב-ראש, אני מקבל תשובה מלשכת השר? פנייתך בנושא תוכנית הבראה במועצה מקומית ירכא התקבלה בלשכת סגן ראש הממשלה ושר הפנים אלי ישי. הטיפול בפנייה הועבר למר סעיד מועדי, יועץ השר, אשר ישיבך במישרין. אדוני השר, אדוני היושב-ראש, תארו לעצמכם שחבר כנסת מרוקאי היה פונה לשר וזה היה אומר לו: תשמע, יש לי עוזר מרוקאי, אז אני מפנה את הדברים שלך לעוזר המרוקאי. אדוני היושב-ראש, חבר כנסת פונה אל השר, צריך לקבל תשובה מהשר, לא להפנות אותו לעוזר הדרוזי שייתן לו תשובה. אחרי זה אני מקבל תשובה ממר סעיד מועדי, מקבל את התשובה של מר סעיד מועדי שאין תקציב לתוכנית הבראה, אבל השר יעשה את הכול ואת כל המאמצים שב-2010 ייכנסו לתוכנית הבראה. ומר סעיד מועדי לא מסתפק בזה שהוא מפנה את המכתב אלי. הוא שולח את המכתב ל-11 מכותבים, 11 מכותבים מירכא. למה הוא שולח אליהם את התשובה? בשביל להגיד להם: אני המחליט. כי לפני 20 חברי כנסת, אני עוזר השר שגר בירכא, ואני אחליט אם יהיו בחירות.

11 מכותבים? מר מופלח עטאללה, מר סלמאן עטאללה, מר מופלח מולא, מר מחמד רמאל, מר סיאח כנעאן, זו תשובה שאני מקבל מהשר. חבר כנסת עמאר, יש להם תפקיד כלשהו, לאנשים האלה? תשאל אותו, אל תשאל אותי. אני לא יכול לענות לך על השאלה הזאת.

ואחרי שאני פונה אל השר, רואה אותו כאן, ואני מדבר גם עם יושב-ראש ועדת הפנים, אני מקבל את אותה תשובה שקיבלתי ב-15 בפברואר, מקבל אותה ב-8 במרס, אבל חתומה על-ידי השר. אני אומר לכם, ואני יודע שחלק מעם ישראל שומע אותי עכשיו, זמן ה"מכתרה" אצל הדרוזים נגמר. אין יותר מוכתרים. יש אנשים שרוצים לעבוד, לקדם את העדה הדרוזית, להוביל את העדה הדרוזית. העדה הדרוזית, לא לפני 20 שנה ו-30 שנה. העדה הדרוזית חיה במדינת ישראל, היא חלק ממדינת ישראל, רוצים לתת את החינוך הכי טוב לילדים שלהם, רוצים שהמועצות שלהם יתפקדו, והם מתפקדים עכשיו. שר הפנים עשה עבודה טובה עם כל המועצות המקומיות הדרוזיות, בשיתוף שר האוצר, אבל בירכא אנחנו עוד מחכים. עוד מחכים לבחירות. ואני אומר לך, אדוני השר, אני יודע את התשובה שלך, שהקמנו ועדה מקצועית שתבדוק את הנושא. אותה תשובה קיבלתי לפני שישה חודשים וזו התשובה שתהיה לך, אבל התשובה הזאת לא תספק אותי.

רוצים בחירות בירכא, ואני מבקש להעביר את הנושא לוועדת הפנים לטיפול ולבדיקת הנושא לעומק. ולפני שאני מסיים אני רוצה להזכיר לכולם שהחייל מג'די חלבי מדאלית-אל-כרמל, שנעדר מביתו משנת 2005, עדיין לא חזר הביתה. אני קורא לממשלת ישראל לעשות הכול על מנת להחזיר אותו בהקדם הביתה.

תודה רבה. כבוד שר הבינוי והשיכון, חבר הכנסת אטיאס. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני, כפי שאמר חבר הכנסת, משיב בשם שר הפנים. תפקידן של הוועדות הקרואות להעמיד את הרשות על הרגליים. מינהל השלטון המקומי מקיים כל העת מעקב אחר תפקודן של הוועדות הקרואות, ואכן ניתן לראות שיפור ברוב הוועדות בפרמטרים החשובים, כגון צמצום גירעון וגביית מסים. בירכא עמלה הוועדה הקרואה על שיקומה של המועצה, וברגע שהגורמים המקצועיים יודיעו שהושלמה העבודה וניתן לצאת לבחירות, ייקבע מועד לבחירות. ידעתי את התשובה.

תעשו הצבעה. הוא רוצה שנעביר את זה לוועדת הפנים. בשביל הפרוטוקול, אתה מציע ועדת הפנים, כי הוא יכול ללכת או על מליאה או לקבל את ההצעה שאתה מציע. אם אתה מציע ועדת הפנים, אני אציע הצעה אחרת. יפה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני שמעתי את דבריו של חבר הכנסת עמאר, והשתכנעתי שצריך לערוך דיון מעמיק בוועדת הפנים כדי לנסות ולהעביר את המציאות בירכא למציאות נורמטיבית, דמוקרטית, כמו בכל מדינת ישראל, במיוחד שהוא הציג פה תמונה שיש עלייה על מסלול ודיון מעמיק שיביא אותם לכך שירכא לא תהיה שונה משום רשות מקומית במדינת ישראל. אני מציע להעביר את זה לוועדת הפנים. תודה רבה. אנחנו, חברי חברי הכנסת, נצביע. מי שמצביע בעד, מצביע להעברת הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה, מי שמצביע נגד, מצביע להסרת הנושא. ההצעה

בעד, 4, נגד, אין, נמנעים אין. הנושא יועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. חברי חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, י"ט באייר התש"ע, 3 במאי 2010,